חברי הכנסת, היום כ"ח בסיוון תשע"ח, 11 ביוני 2018. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (תיקון מס' 4), התשע"ח 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח 2018 של חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם החל בהצעת חוק שמספרה פ/5452 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/5476/20: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, היתר לשימוש חורג), התשע"ח 2018, מאת חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעת חוק תקצוב מיוחד לרשויות חינוך מקומיות מרוחקות, התשע"ח 2018, מאת חברי הכנסת יעקב מרגי, ינון אזולאי,

נורית קורן,

אלהרר, מאיר כהן, חיים ילין, יפעת שאשא ביטון ויוסי יונה, הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון, הארכת תוקף), התשע"ח 2018, מאת חבר הכנסת אחמד טיבי,

אזרבייג'ן בדבר שיתוף פעולה בתחום החקלאות.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, סדרת הצעות אי-אמון בממשלה.

נשמע עכשיו הנמקה של הצעות אי-אמון. הראשונה, מטעם המחנה הציוני: דרום שחור.

וכך כותב לי שי כהן מזיקים: מזה שבועות אנחנו מתעוררים שוב לקול כריזת צבע אדום ולעשן סמיך שלא מתפוגג, לא ביום ולא בלילה. שכחנו מה זה לנשום אוויר נקי. השדות שרופים ומפויחים, אבל התחושה הקשה באמת היא שננטשנו ולאף אחד לא אכפת. ארבע שנים אחרי צוק איתן, חבריי חברי הכנסת, רבותיי השרים, אדוני היו"ר, שר הביטחון שיושב כאן מולי, שאמר: נמוטט את שלטון חמאס תוך 48 שעות. אי-אפשר לקיים את מה שהבטחת, אדוני השר. שרים אחרים מנסים להציע כל מיני הצעות אחרות לטפל במשבר ההומניטרי העמוק בעזה, אבל ראש הממשלה מסוגל להציע רק דבר אחד: שיקוזזו הפיצויים מהמיסים שמועברים לרשות הפלסטינית. באמת, הצחקת אותי, אדוני ראש הממשלה. אנחנו העברנו כאן בכנסת בוועדת החוץ והביטחון את החוק לקיזוז כספי טרור, חצי כנגד הממשלה. אפילו חוק להחזקת גופות מחבלים כפי שהנחה בג"ץ, עוד לא הצלחת להביא. אז ממי וממה תקזז? תטפל, תדאג שאנשי מס רכוש יהיו בשטח יהיו בשטח כל הזמן עם החקלאים, תוודא שיש פתרונות לתיירנים. תדחה תשלום מיסים לתושבי העוטף העצמאים. תודיע על טיפול בתשתיות החיוניות, כמו כביש 232. תאמר להם משהו. חברי איציק איבו מניר עם,

חגג 75 ממש עכשיו לאחרונה, אני חגגתי שם יחד איתם את חג השבועות תחת ענן של שרפות, אומר: אומנם טרור זה טרם עלה בחיי אדם, אבל הוא טרור לכל דבר. מלחמת ששת הימים נמשכה שישה ימים. היא הייתה קשה, אבל היא התחילה ונגמרה. הייתה התחלה והיה סוף ברור. על הממשלה לנצל את החוסן החברתי שאנו מפגינים כיום, כיוון שאם לא ייעשה משהו במהרה, גם זה ייגמר. הקסאמים נמשכו 17 שנים אדוני השר, אין שום סיבה שבעולם שגם העפיפונים יהיו תופעה קבועה במחוזותינו, ועוד שיתייחסו אליהם כאל איזה מין משהו, איזה מין משהו שמתעופף בשמיים, זה בסדר, זה בלוני הליום. אבל זה בדיוק העניין: כוחותיהם הולכים וכלים. זה נכון שיש פריחה בעוטף. זה נכון, יש הגירה חיובית. זה מרגש לראות את זה, אבל אם את ההחלטות בעקבות צוק איתן,

היה כל כך קשה ליישם, מה יקרה עכשיו כשהקבינט בראשות ראש הממשלה מתמהמה בקבלת החלטות משמעותיות? אדוני השר, אתה יודע כמה שרפות היו אתמול בעוטף? 17 שרפות. רק כשצריך סופר-טנקר מצ'ואיסטי אז ראש הממשלה נמצא? תראה איך נלחמים החקלאים.

גם העובדים התאילנדים, שראויים לציון בעניין הזה, איך הם נלחמים בכל שרפה יחד עם הקוטפות שלהם, יחד עם כל המכשירים הכבדים שלהם. מה עם הצעצוע שאתמול נפל, איזה בלון הליום, וילדים נגעו בו, ורק במזל הוא לא התפוצץ?

אנחנו מבקשים אי-אמון בממשלה הזאת גם בגלל המצב בדרום, אבל לא רק בגללו. אני זוכרת ראשי ממשלה מגיעים לאירועי טרור. נדמה לי שאפילו את ראש הממשלה אני זוכרת מדי פעם מגיע לאירועים קשים כאלה. או שזה היה רק כשהוא היה יושב-ראש אופוזיציה. מספרת לי חברתי מירב ברקאי, מקיבוץ בארי: נולדתי וגדלתי בבארי. כל זיכרונות הילדות שלי הם על רקע המרבדים. אלו גם נופי הילדות

עמודי עשן מקבלים את פניי היום כשאני שבה הביתה. אתמול ראינו בקיבוץ עפיפון עם הכיתוב, אדוני היו"ר, תקשיב טוב, בארי תישרפו. אין דרך להסביר את התחושה האיומה הזו, חוץ ממי שנוסע לשם באמת ורואה כתמים כתמים ואת העשן שעומד כשנכנסים לשדרות או נכנסים בכלל לעוטף. ופשוט חנק בגרון. אתם שכחתם, הממשלה הזאת, כיצד להעיר תקווה. ולא, אדוני השר, אני לא מתכוונת לעזתים במקרה הזה. אלה הישראלים ששומרים על כולנו מפני החזית החמאסית, והם יודעים שהם צריכים להיות מוכנים לסבב הבא. ומה תאמר הממשלה על אוזלת היד המתמשכת להביא מידע על בנינו? אדוני השר, הדר גולדין, אורון שאול, האזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד. הם יודעים שההסכם הבא בדרך, אולי אחרי עוד סבב,

ועוד אובדן. אבל ראש הממשלה מעדיף לנהל את הסכסוך ומעדיף גם לנהל את המשבר ההומניטרי. הוא אצלך ואצלנו בדלת. הים של אשקלון והים של עזה אותו ים הוא. אמר את זה פולי מרדכי ממש לפני שהוא סיים את תפקידו כמתאם הפעולות בשטחים. תביאו כבר בשורה למשפחות הנעדרים ותטפלו כבר במה שכבר מתדפק על דלתנו. אני תוהה לעצמי איך עדיין יש להם כוחות, לתושבי העוטף, לעסוק במצבם של העזתים. כך כותב לי אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער הנגב: צוק איתן הסתיים בהכרזת רה"מ שהולכים להציב את נושא התשתיות בעזה בראש סדר-היום. ארבע שנים חלפו והממשלה לא החליטה שזה באמת חשוב. אתם מדמיינים לעצמכם מה הייתה עושה ממשלת צרפת, אדוני היושב-ראש, שבה ביקר ראש הממשלה בשבוע שעבר, אם שדות פרובנס היו נשרפים מדי יום בידי טרוריסטים? עפיפונים זה נשמע כלום, זה טרור. אתם מדמיינים לעצמכם?

יש מנהרות ובונים מכשול ויש, ותודה רבה לאל, ושוב לחבר הכנסת עמיר פרץ, על כיפת ברזל, אבל מה עם כיפת הברזל המנטלית, הרגשית? עד מתי הם יעמדו שם לבדם? כותב לי ניר מאיר, יושב-ראש התנועה הקיבוצית, מניר עם, הוא עצמו תושב ניר עם: כשלעצמי, מה שחשוב לי להבהיר הוא העובדה ששדות הקיבוצים סמוכי הגדר הם הסממן המרכזי של הריבונות העברית בנגב המערבי. מי ששורף אותם ללא תגובה הולמת קורע את ספרי הקודש של הציונות, וכך יש להתייחס לזה. מילא שאתם מותירים את העזתים ללא תקווה, זה עניין מסוכן, והאחראי הישיר לו הוא קודם כול חמאס, אבל זה שאתם מעמידים את הישראלים והישראליות אל מול שוקת שבורה, זה לא ייסלח. גם אם נדמה לכם שכן,

כי יבוא יום והם יבואו חשבון,

ממשלה מכובדת. וכך כותבת לי,

חברתי אילנית סויסה מכפר עזה: שדות בוערים לא מתחילים ונגמרים בשרפה שכוחות הביטחון ולוחמי האש מצליחים להשתלט עליה. שדה שנשרף בידי עפיפון הופך לשדה חרוך שחור משחור שמחלחל אל עומק הנשמה והופך את הנוף לתעודת חידלון ממושכת המעידה על האי-יכולת שלי להעניק לילדה שלי חיים שקטים בחבל ארץ שאין עליו עוררין. שדה חרוך הופך את החיים שלנו להפקר ומעצים את התחושה שלא בטוח שיש מי שמנהל את המערכה הזו, שהעפיפונים פה בשביל להישאר, כמו הקסאמים שהופיעו ועד היום מאיימים עלינו בכל רגע נתון. העפיפון הוא לא הקש שישבור את גב הגמל אבל הוא בהחלט סיבה טובה לכרוע תחת הנטל, כי כשאין אוויר, אדוני השר, אין תקווה, ובלי תקווה אנה נבוא, ואיך יחזור חזרה עפיפון להיות סתם שעשוע ילדות ולא כלי נשק, אם אין חזון ושאיפה לעתיד שבסופו מכתתים חרבות לאיתים? בשמם של אילנית וכל חיילי החזית בעוטף, אני מודה מעומק הלב כאן מהבית הזה לחיילי צה"ל, ללוחמי האש הנחושים, למשטרה ולכל כוחות הביטחון, ומתכבדת להגיש אי-אמון מוחלט בממשלה הזאת. דרום שחור. תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. הצעת אי-אמון מטעם מרצ: כישלון הממשלה בהובלת פתרון בעזה. אדוני היושב-ראש, חברים וחברות, שר הביטחון שאמור להשיב,

אני רוצה לשתף אתכם בקצת היסטוריה, ונגיע למציאות שלנו היום. שר הביטחון אביגדור ליברמן, לפני שנתמנה לתפקיד, אמר בכל הזדמנות: אם אני אהיה שר ביטחון, תוך 48 שעות אני אחסל את הנייה. ראש הממשלה, עשר שנים, אולי 15 שנים, מאז שהוא מנהל את הקמפיין שלו לראשות הממשלה: ביבי חזק נגד חמאס. אחרי צוק איתן, ראש הממשלה עלה כאן על הפודיום: נפתח לנו אופק מדיני חדש, מדינות ערב מחכות לנו בפתח. הוא אמר את זה מהפודיום. חברים, הכותרות שמייצרים חסרי המעש בממשלת בנימין נתניהו, ועכשיו בכיכובו של שר הביטחון אביגדור ליברמן, ייצרו לנו אשליה ועוד אשליה ועוד אשליה. זה מה שייצרו לנו. 48 שעות לוקח לי. ולפני שבוע הוא הרחיק לכת: מה זה אסון הומניטרי? זאת הזיה. תראה איזה משפטים. אני חייב להגיד לך, אדוני שר הביטחון, אני מכיר את ההיסטוריה הפוליטית שלך, אתה אלוף בלייצר כותרות. אתה מצוין. מצוין בלייצר כותרות. הגעת לתפקידים, אין לך מה לתת ומה לתרום. על פי המציאות שקיימת בעזה ושקיימת בדרום, אתה נכשלת. אתה נכשלת, כי בינתיים בעזה סובלים ובדרום סובלים. בעזה ילדים נהרגים, ובדרום אנשים חרדים ומפחדים, ושדות שלהם נשרפים. מה יש לך להציע? נאדה. נאדה. זה מה שאתה, זה מה שאתם. שנים על גבי שנים הצעתם רק עוד מוות ועוד הרג. זה מה שאתם טובים בו, ועוד הרתעה.

במקביל, אתם מדברים בשתי שפות: אתם מנהלים משא ומתן עם חמאס במחשכים, וזה נכון, אבל לא מדברים עם חמאס. ואני אומר לכם, חברים: חייבים להתחיל שינוי בכל האסטרטגיה כלפי הרשות הפלסטינית וחמאס.

אני אומר את זה בקול רם, המדיניות שלכם, בכל הרבדים שלה, אם זה מדיניות גירוש או מדיניות מוות או מדיניות מצור, היא מדיניות של חלשים. אתם מנסים לשנות מציאות על פי המציאות המדומה השקרנית שלכם. צריך, חברים, באופן מיידי, ברצועת עזה גרים שני מיליון תושבים פלסטינים, בשטח של 360 קילומטר מרובע: רוחב ממוצע של הרצועה, 8.5, אורך, 41, שיעור גידול טבעי, 3% 3.5%. עוד עשר שנים יהיו שלושה מיליון, ואתה חייב לתת פתרון. ואני אומר לכם, הפתרון של עזה אך ורק דרך רמאללה, וכל ניסיון לברוח מהמציאות הזו, אתם משחקים באש. וכל בן אדם שייהרג וכל דם שיישפך, יש לכם חלק בזה, כי הפתרון הוא אך ורק מדיני ולא פתרון הרתעתי ולא שום הזיות שאנחנו שומעים. הפתרון יתחיל אך ורק מרמאללה. צריך, חברים, באופן מיידי, יש קטסטרופה אנושית שקורית בעזה בימים אלו ובשנים האחרונות, ואנחנו ממשיכים לשים את ראשינו באדמה כמו בת יענה. צריך להיות בן אדם. יש תושבים שסובלים שם, יש תושבים ששותים מים, שכאן כתוב: אסור לשתייה, יש אנשים שאין להם חשמל, יש אנשים שאין להם מה לאכול, יש אנשים בבתי חולים שאין להם מיטות. זה המצב בעזה, וזה מחייב אותנו, כבני אדם, כבני אנוש, כבני אדם וכבני אנוש, להתייחס לתושבים כבני אדם. חייבים לפתוח ולהסיר את המצור מעזה באופן מיידי. 1,300 משאיות היו נכנסות לעזה, ירדו ל-300. האם זה לא קו אדום עבורכם, מ-1,300 לרדת ל-300? איפה אתם? איפה האדם שבתוככם? איפה האנושיות שלכם? זה אחד. הדבר השני שצריך לחתור אליו באופן מיידי: לדבר עם החמאס גלוי על השולחן.

כל ניהול המשא ומתן, שהתנהל עם החמאס במחשכים, צריך לשים אותו למעלה ולנהל אותו פנים אל פנים, כי זה נכון וזה הנכון. להגיע להודנה ארוכת טווח, ובאופן מיידי להתחיל את התהליך של ההסדר, וזה אמור להתחיל דרך רמאללה, דרך הרשות הפלסטינית, דרך, כן, אבו מאזן. כן, כי יש רשות, ישות פלסטינית אחת, וכל ניסיון להפריד את עזה מהגדה המערבית הוא לשחק באש, כי אתם, טוב לכם סטטוס קוו. טוב לכם סטטוס קוו.

העיקר, איך אמר ראש הממשלה, הצמיחה עולה,

טוב לכם הסטטוס קוו, טוב לכם מה שקורה שם. היום, חברים, במסיבת העיתונאים שהייתה לראש הממשלה, תראו מה הוא אמר. הוא התגאה בהישגים, בעקומה הסטטיסטית הכלכלית. זה נכון, על פי העקומה הסטטיסטית המצב נראה טוב,

מזה עשרות שנים שלטון החוק לא הגיע לשפל כמו שהוא נמצא בימים אלה. הדמוקרטיה במדינה הנאורה במזרח התיכון, כולם מתגאים בכך, לא הגיעה לרמת שפלות כמו שהיא נמצאת בימים האלו. שמענו פתרון, שראש הממשלה החליט לחשוב מחוץ לקופסה. אז מה הוא אמר? ראש הממשלה עכשיו רוצה להמציא פתרון, מה הוא אומר? החלטנו לקנוס את הרשות הפלסטינית על השדות הנשרפים בדרום. תראה איזה פתרון, ראש ממשלה. ראש ממשלה מביא פתרון הזוי, ייחודי. איזה פתרון? איפה האסטרטגיה? ראש ממשלה, שנים. הפתרון, לקנוס. זה הפתרון. זה פתרון של מי שאין לו פתרון, זה פתרון של בן אדם חלש שלא יודע להביא פתרונות. אתם חיים על ניהול סכסוך, זאת האמת, ושנים על גבי שנים לא תגיעו לאף מקום. אתם רק, למה אתה מסתכל על השעון, אדוני שר הביטחון? הוא רוצה להראות, עשה שלום לזוהיר בהלול.

הבעיה? המדיניות שלכם תביא אותנו לתהום. עיסאווי, הוא רוצה לדעת מתי האיפטר. מתי האיפטר. המדיניות שלכם, אני מסיים, אדוני היושב-ראש, המדיניות שלכם תוביל את כולנו לתהום. תהום מוסרי ותהום שהילדים שלנו והשנים הבאות יראו איזו אדמה חרוכה, חרוכה, שבנויה על שקרים והזיות, אתם משאירים לנו. לשם כך,

אנחנו במרצ מגישים אי-אמון בממשלה שאין לה פתרון. חסרת מעש. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני מתכבד להזמין את שר הביטחון אביגדור ליברמן להשיב על הצעות האי-אמון מטעם המחנה הציוני ומרצ. בהחלט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להתחיל ממה שעיסאווי פריג' סיים ולדבר קצת על אנושיות והצביעות. תסתכל כמה חברי אופוזיציה בהמוניהם באו לדבר על הנושא הבוער,

עד כמה זה מעורר עניין. כמה ממפלגת העבודה פה נמצאים, כמה מכל הרשימות האחרות, כל חברי מרצ פה. אתה לא יכול לקרוא לנו צבועים. יש רק שמאל אחד בישראל, והוא יושב פה. תודה על הפרגון. כל האופוזיציה, עד כמה זה מעניין אותם. אז אני בהחלט חושב, ברור, מבחינתכם זה גימיק. תסתכל על הרשימה המשותפת, כמה מעניין אותם. על האופוזיציה, האחרים. בישראל. ברור שמבחינתכם זה רק הגימיק,

לא תושבי עזה ולא תושבי הדרום. ודבר שני, על האנושיות. הייתי מצפה לשמוע מילה אחת על השבויים והנעדרים שלנו,

תוכיחו שהם נמצאים בידיים שלכם, שאתם נותנים טיפול נאות. לא שמעתי את זה. הדבר השני, גם בנושא ההומניטרי, גם בנושא ההומני וגם בנושא האנושי: אתה יודע שעד עכשיו, תוך כדי חג, החג הכי חשוב למוסלמים, חצי משכורת חודש אפריל בקושי הועברה ל-78,000 איש תושבי עזה, ומי שמסרב להעביר אותה זה אבו מאזן. אבו מאזן עד היום לא העביר, לא משכורת חודש מאי, ובקושי חצי משכורת של חודש אפריל, וכל הזמן הוא מקצץ בתקציבים שהוא אמור להעביר, והעביר שנים, לרצועת עזה. 78,000 משפחות, אין להן לאכול, וזה בגלל שאבו מאזן לא מעביר להן את המשכורת. לא שמעתי שום פנייה שלך, שלכם, לאבו מאזן: תעביר לפחות בחג הרמדאן את המשכורת בזמן, כי לאנשים שם אין שום פרנסה אחרת. אבל לא שמעתי שום דבר, כי זה לא האנושיות, לא שמעתי שאבו מאזן הוא שר הביטחון שלנו. אתה שר הביטחון שלנו, בך בחרו, אני מצפה ברמה,

אמרתי שאני מתחיל עם רמה אנושית. תשכח משר הביטחון, מכולם, ברמה האנושית הייתי מצפה מחברי הכנסת הערבים בכנסת ישראל שיפנו לאבו מאזן, יבקשו ממנו לשלם משכורת.

זה ראה לך הגיוני שראש הממשלה חודשיים לא היה בעוטף עזה? עכשיו, הדבר השני, שהוא גם באמת, כששואלים אותי מה המצב, למה המצב ההומניטרי קשה: מה התקציב של חמאס שהוא השקיע בייצור רקטות ובמנהור 2017? 260 מיליון דולר. אמרו לו: תסב קצת כסף, מאותם 260 מיליון דולר שהשקיעו במנהור וברקטות, ותעביר לבריאות, לחינוך למשהו, לטובת תשתיות מים וחשמל. אמרו: לא, זה נשק התנגדות, זה קדוש, מזה אנחנו לא מוכנים להסב דולר אחד לטובת תושבי עזה. 260 מיליון דולר השקיעו ב-2017 בייצור קסאמים ובמנהור, בלי נכונות להסב דולר אחד לטובת מערכת הבריאות. אז אני מציע שאנחנו באמת נדבר על העובדות, לא על ההזיות. אבל בשביל להגיד שהם אשמים אנחנו לא צריכים צבא ולא צריכים משרד ביטחון. ואני זוכר, נגיד שהם אשמים וזהו, נסגור את משרד הביטחון. קודם כול, אני חושב שהחמאס, כל האחריות עליו. ובטח מוסי רז זוכר, הוא עוד רץ עם הסיסמה "שטחים תמורת שלום" נחזיר שטחים, נקבל שלום.

הרי אנחנו חזרנו ברצועת עזה עד המילימטר האחרון, בהתאם לקווי 67'. אתה חונק אותם. פינינו 10,000 יהודים, עזה בבית סוהר. 21 יישובים פורחים, והעברנו, מה לעשות, העברנו לאבו מאזן מפתח לרצועת עזה. מה עשה אבו מאזן? הוא פיתח את זה? הוא ברח לרמאללה, השאיר את כל הבעיות שם.

כי החזרנו שטחים, ותמורת שטחים קיבלנו קסאמים ומנהור, לא קיבלנו שלום. ולפני זה לא היו קסאמים?

אני חושב שגם כדאי לזכור שעד היום חמאס מסרב לקבל את תנאי הקוורטט. בזמנו הרי הקוורטט הגדיר את התנאים, היו יותר הרוגים, מה זה לא היו יותר קסאמים?

היו יותר הרוגים.

אני זוכר שרצת עוד עם השלט שטחים תמורת שלום. אז את השטחים החזרנו, איפה השלום? איפה השלום? זאת ההזיה, זאת ההזיה האמיתית.

ולכן אני חוזר ואומר: אנחנו באמת מצפים מאותם חברי כנסת שייפנו גם לחמאס. לא רק בנושא שבויים ונעדרים, הדבר הכי מינימלי, להכיר בזכותנו להתקיים כמדינת ישראל. חמאס סירב לא רק לפניות של מדינת ישראל של הקוורטט, לקבל את אותם עקרונות של הקוורטט, את תנאי הקוורטט להכיר בזכותנו להתקיים. לא שומע על זה שום מילה. גם היום כשפונים ושואלים אותם: אנחנו לעולם לא נכיר במדינת ישראל. כל ההפגנות שהיו ליד הגדר, כל אותן פרובוקציות טרור ליד הגדר, תחת אילו סיסמאות? ואני מציע גם לכם לשים לב עם איזה שלטים יוצאים שם, תחת איזה סיסמה. הם יוצאים תחת שתי סיסמאות:

להשמיד את מדינת ישראל, נמחק את מדינת ישראל, והסיסמה השנייה, נחזיר את הפליטים ליפו, לחיפה, לצפת. אלה שתי הקריאות שאתה שומע שבוע אחרי שבוע. לא שמעתי שם שום קריאה לשפר מצב כלכלי, לא שמעתי שם שום קריאה לשפר מצב הומניטרי, לא שמעתי שום קריאה שאנחנו מוכנים לחיות זה לצד זה. שתי הקריאות שחוזרות על עצמן ליד הגדר שבוע אחרי שבוע, להשמיד את מדינת ישראל, וכמובן להחזיר את הפליטים לחיפה, לצפת, ליפו.

שרפות, שרפות.

אני לא ממהר, אני לא מוגבל, דומני, כשר שעונה על השאילתה. פשוט כרגע יש רק חמש. אני חושב שגם לגבי מה שאנחנו עשינו ברצועת עזה, ואני חוזר ואומר, אין לנו עניין לדרדר את המצב לעוד מבצע, לעוד עימות. מה שעושה חמאס, הוא כל הזמן מותח את החבל, עד שהחבל בסופו של דבר ייקרע, אבל אני חושב שאנחנו עשינו בצורה אחראית: הפעלנו גם את השכל, גם את הכוח וגם פעלנו בנחישות. עד היום חוסלו ליד הגדר כ-160 מחבלים. ואני מדבר רק על מה שנעשה בתקופה,

נהרגו מחבלים, כולל הודעת חמאס. נהרגו אותם מחבלים שנשלחו ליד הגדר. מה שצריך להבין, התושב מן השורה, העזתי מן השורה, לא הגיע אל הגדר, הגיעו רק אותם אנשים שבדרך ישירה או עקיפה מקבלים שכר מהחמאס, והם קיבלו פקודה, או הם, 50,000 איש שהגיעו מקבלים שכר?

או שהם מקבלים שכר ישירות מחמאס או המשפחות שלהם, כי הם קיבלו פקודה. גם ראיתם בשבוע האחרון, ראית פעם מלחמה בהתנדבות?

כולם או בדרך ישירה או בדרך עקיפה קשורים לחמאס. אין עזתי ממוצע אחד שהגיע לשם. וגם אלה שהגיעו לא הגיעו בעצמם, הם הובאו באוטובוסים.

הובאו באוטובוסים. אף עזתי ממוצע לא הגיע בכוחות עצמו לגדר. אוקיי, ומה אתה עושה עם העזתי הממוצע? כולא אותו, אין לו אוכל, אין לו חשמל, אין לו מים. אני חושב שקודם כול האחריות על החמאס, האחריות על הרשות הפלסטינית.

ברגע שאני יצאתי מרצועת עזה עד המילימטר האחרון, כל האחריות על החמאס וכמובן על אותה רמאללה,

על אותו אבו מאזן, שהפסיק להעביר תקציבים שהוא מחויב להעביר.

הוא ממשיך לקצץ בתקציבים. תקשיב לצבא, לרמטכ"ל. הם תומכים בהכנסת פועלים מעזה לעבוד בישראל,

תקשיבי, קודם כול, אני מצפה שתדרשי, למה? למה? כי הם מבינים שאם השכן רעב, לך לא יהיה שקט.

לא, אני קודם כול מבין, חמאס, חמאס. קודם כול אני מבין שצריכים להסדיר את הנושא של השבויים והנעדרים. לא קודם פועלים ואחר כך שבויים ונעדרים. אז בדיוק הפוך. אז תנהל משא ומתן. בדיוק הפוך. אז קודם כול צריך, אז מה עשית בשביל זה? אתה השר, מה עשית בשביל זה? תנהל משא ומתן. איך מחזירים שבויים ונעדרים? בהסכם.

בנושא שבויים ונעדרים, כי גם פה אני שומע, אבל זה מה שאמרתי, אגב, אדוני השר: בסוף יהיה הסכם,

משהו אחר.

טוב, אני מציע ששר הביטחון ידבר ברצף,

עשר מנהרות הושמדו, 160 מחבלים נהרגו שם על הגדר, אנחנו הורדנו, מתוך 700 עפיפונים וכל מיני רחפנים ששוגרו למדינת ישראל, שני שליש אנחנו הצלחנו ליירט. כמו שמצאנו פתרונות גם למנהור, גם לאותם קסאמים, גם פה אנחנו נמצא את התשובה, אם לא מוחלטת אז כמעט מוחלטת, גם לנושא של אותם עפיפונים ואותם כל מיני רחפנים למיניהם. אני חושב שגם כלפי הדרום מדינת ישראל עשתה מה שלא עשתה בשום מקום,

כשאני מסתכל על כל השגשוג ועל כל הפריחה בעוטף עזה, זה בזכות מאמץ מרוכז של כל משרדי הממשלה: גם משרד השיכון וגם משרד האוצר וגם משרד התחבורה ומשרד החינוך וכולם. גם מבחינת מיגון העורף, היום מבחינתי עוטף עזה זה הדגם שאנחנו רוצים, באמת, ליישם אותו גם במקומות אחרים. הושקעו בשנים האחרונות 37,000 שקל לתושב במיגון עוטף עזה. ואני חושב שזה המודל שצריך לשאוף אליו גם במקומות האחרים.

אני איעזר בך לכל ההבטחות שהממשלה הזאת לא מקיימת לתושבי הדרום, בחודשיים האחרונים, ועוד מצוק איתן, אדוני השר. אני מטפלת ברפת של ניר עם, הבטחה מצוק איתן, אדוני השר. אז אחרי זה תלך ותגיד לאנשים האלה שבאמת הממשלה עושה כל מה שהיא יכולה.

אני בטוח שיש כשלים כאלו פה ושם ולא הכול מושלם, וכמובן יש תמיד מה לשפר. אבל בסופו של דבר, אני מסתכל על התמונה הכוללת. מה שקרה מצוק איתן ועד היום בעוטף עזה, מבחינת הצמיחה, הגידול באוכלוסייה, השקעות במפעלים, התיירות, הצמיחה, זה באמת פלא. אני מסתכל מה היה שם בצוק איתן ומה קורה היום. באותן שנים שעברו, כשאתה מסתכל על הנתונים של עוטף עזה, זו קפיצה שלא קרתה מעצמה. היא קרתה כי הממשלה באמת התמקדה ועשתה מאמץ מרוכז כלפי אותו אזור, עם כל הכשלים, ואני מסכים שיש שם כשלים ויש מה לשפר, אבל התוצאות, כשאתה מסתכל בסוף, התוצאה הכוללת היא בטח מצב שאף אחד לא חלם ואף אחד לא האמין שניתן לעשות באותן ארבע שנים שעברו מצוק איתן ועד היום. אבל אם יימשכו השרפות לא בטוח שזה אפשרי,

תקשיבי, אני בטוח שאנחנו נמצא פתרונות גם

אני מתייחס בחומרה רבה לשרפות, והדבר הוא לא מצחיק והוא לא פשוט ולא צריך לזלזל. אני חושב שגם היום, מה שאנחנו עושים, מבחינת כל הרשויות, על מנת להגיש את הפיצויים ולהגיש את הסיוע בצורה היעילה, בצורה הכי מהירה שאפשר, גם זה נעשה. גם בזה כמובן יש קשיים ויש ביורוקרטיה, אבל יחד עם זאת, אני מבטיח לך שכל שבוע נמצאים שם, אני אהיה השבוע ושר האוצר יהיה שם השבוע. ואנחנו משתדלים באמת לדלג מעל כל משוכות הביורוקרטיה. תזמינו את ראש הממשלה איתכם, אדוני השר. לא צריך. לראש הממשלה לא חסרים אתגרים. תזמינו אותו, שילך לראות מה התושבים,

אני בטוח שגם שרים אחרים בוודאי יבקרו שם עוד השבוע. אם לא השבוע, אז בשבוע הבא. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. יש שר השרים. ולכן אני חוזר ואומר: צריך לזכור שמי שדרדר את המצב, ומי שאחראי על כל ההידרדרות, גם במישור האזרחי וגם במישור הביטחוני, אלה קודם כול אבו מאזן וההנהגה שלו ברמאללה, וכמובן הנהגת חמאס, שכול המטרה היחידה שלמענה היא עובדת זה להשמיד את מדינת ישראל, אחרי שכמו שאמרתי, יצאנו מעזה, יצאנו עד המילימטר האחרון, ועשינו הכול על מנת לחיות זה לצד זה. ולכן כל הטענות וכל האי-אמון שאתם פה מעלים זה אי-אמון כלפי אבו מאזן, כלפי ההנהגה, שיושבת במוקטעה ברמאללה, וכלפי חמאס. תעזוב פוליטיקה. תושבי העוטף, לא אנחנו, אדוני השר.

אנחנו בסך הכול פוליטיקאים. תושבי העוטף מסתכלים עליך ואתה אומר להם שילכו להאשים את אבו מאזן ואת חמאס? הם זקוקים לך, הם זקוקים לראש הממשלה. קודם כל אי-האמון הוא כלפי הממשלה, ואני חושב שהממשלה הזאת ראויה לאמון, היא בטוח תזכה לאמון גם מטעם תושבי עוטף עזה. אני בטוח שרוב-רובם של תושבי עוטף עזה מודעים למאמץ שנעשה. אנחנו מאוד מאוד מעריכים את כוח העמידה שלהם, את היכולת שלהם, למרות כל הקשיים, להמשיך בשגרה, ואני יכול להגיד לך שעד היום שגרת החיים לא הופסקה אפילו לא לדקה אחת. תודה רבה. תודה לשר הביטחון אביגדור ליברמן. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה, של הרשימה המשותפת: מדיניות נישול והסתה נגד ערביי הנגב. ינמק את ההצעה חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. מי שישיב לו הוא שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר. לפני כן אתייחס בכמה מילים לגבי מה שקורה בעזה. מתות נשים ומתים גברים בגלל היעדר טיפול. בבית חולים רנתיסי מתים ילדים חולי סרטן בגלל מחסור בתרופות, ילדים מונשמים מתים בגלל הפסקת חשמל. בעזה מתים בני אדם בגלל המצור שהטילה ישראל. בעזה נהרגים צעירים שמוחים בצורה אזרחית ותובעים חופש וחיים בכבוד על ידי הצבא המוסרי בעולם. תושבי עזה סובלים, מתענים ומתים. רק תחשבו מה זה להיות חולה סרטן שיודע שיש טיפול שיכול להציל את חייו במרחק נסיעה קטנה מביתו אך הוא לא יכול לקבל את הטיפול הזה בגלל המצור שהטילה ממשלת ישראל, מה זה לדעת שגורלך נגזר למות רק כי אינך יכול לפרוץ את סורגי כלובך. רזאן א-נג'אר אינה מלאך רחמן, דובר צה"ל בשפה הערבית אביחי אדרעי צייץ ציוץ משתלח, סרטון ערוך ובו מוצג תיעוד של צעירה לובשת חלוק לבן, מטפחת על הראש שלה, על פניה מסכה, כשהיא משליכה למרחק של כמה מטרים רימון גז במהלך ההפגנות בעזה. על פי דובר צה"ל הסרטון מהווה הוכחה לכך שא-נג'אר רחוקה מהתדמית הטהורה שמצוירת בתקשורת בערבית וברשתות החברתיות המתאבלות על מותה. מאז יום שישי האחרון, אז נהרגה הפרמדיקית הפלסטינית, מנסה דובר צה"ל להתמודד עם המשבר התקשורתי שייצר מותה. בתחילה הודיע הוא כי ייערך תחקיר. אחר כך פורסם כי התחקיר העלה שהיא בעצם לא נורתה על ידי חייל אלא כנראה נפגעה מרסיס. עכשיו עולה מדרגה הפרובוקטור הראשי של צה"ל בערבית, עם ספין נוסף שמטרתו להצדיק בדיעבד את ההרג. לממשלה אין שום דרך בעולם לחמוק מאחריותה למצב בעזה והיא גם לא תוכל להתנער מאחריותה הנפשעת כלפי החברה הערבית. אין בר-דעת שלא רואה את המשטר הקולוניאליסטי ההתיישבותי שמכוונת ממשלת הימין הקיצוני, הדוהר מעבר לחלון. פשעי הממשלה בעזה רבים, וציינתי זאת בתחילת דבריי. אותה ממשלה מבצעת גם נגד אזרחיה הערבים פשעים והורגת אותם, אבל באדרת שונה. הנגב כדוגמה: החלטת הממשלה על הקמת יישובים יהודיים חדשים בנגב היא המשך למדיניות הנישול והאפליה. משרד השיכון והבינוי הכריז על תוכניות להקמה של עשרות יישובים חדשים ליהודים בלבד בנגב, תוך התעלמות מעשרות יישובים בדואיים קיימים שם, שהמדינה גוררת רגליים בהסדרתם והכרה בהם. השר גלנט, עבריין בנייה ידוע, יצא בהסתה משולחת רסן נגד האוכלוסייה הערבית בנגב וכינה אותה במונחים של טרור ואף קשר אותה להתפשטות פלסטינית אסלאמיסטית. השר לא ציין שיש 80,000 אזרחים בנגב שהם לא יהודים שחיים ללא תשתית בסיסית, והתבסס בהצגתו על סילופי עובדות ועיוות האמת מטעם תנועת רגבים, עמותה המתיימרת למגר את הבנייה הלא-חוקית בקרקעות ישראל, תוך מלחמת חורמה במגזר הערבי והתמקדות בבדואים בפרט. רק בסוף השבוע גילינו שלשורה ארוכה של מנהלים ופעילים ברגבים בתים לא חוקיים, ולחלקם אף יש צווי הריסה, אבל בפועל הם לא מבוצעים. גלנט וחבר מרעיו מרגבים משקרים לציבור בעזות מצח וחוצפה. הטענה שהבדואים משתלטים על הנגב היא משוללת כל יסוד. הבדואים, יש להזכיר, הם יותר משליש מאוכלוסיית הנגב, וסך כל השטח שהם יושבים עליו אינו יותר מ-3%, אדוני היושב-ראש. זאת אומרת, לציבור מסתמנת תמונה שכאילו הבדואים השתלטו באמת על הנגב, פשוט מאוד הוא משקר גם לציבור, וזו לא אמת בכלל. יתרה מזאת, רק 18 יישובים מתוך 144 יישובים בנגב מיועדים לקהילה הבדואית, ולרובם המכריע של היישובים יש מנגנוני הפרדה כגון ועדות קבלה, שמונעים מתושבים בדואים להתגורר ביישובים שמיועדים לכלל האוכלוסייה. זאת אומרת, אתה מצד אחד רוצה לשנות, לרשות להתיישבות הבדואים אין המלצה אפילו על הקמת יישוב אחד. הרשות להתיישבות הבדואים, שם גדול. הקמה של יישובים חדשים בנגב לא תפגע רק באוכלוסייה הערבית אלא קודם כול ביישובים הקיימים, ומיליארדי שקלים ירדו לטמיון. במקום להשקיע בתעסוקה, בגיוון תעסוקה ובחינוך ובתשתיות ובתרבות, תוכניותיו של גלנט ישרתו רק בעלי אינטרסים צרים והדוגלים באידיאולוגיה משיחית, שמחרחרים ריב ומדון. לצערי הממשלה נכשלה. מנתונים שפורסמו בדוח השנתי לפי חוק חופש המידע עולה כי הרשות לפיתוח הסדרת התיישבות הבדואים כשלה בעמידה ביעדים שהציבה לעצמה בכל הנוגע לפינוים ולהעברתם מהיישובים הבלתי-מוכרים ליישובי הקבע. תמונת המצב הנגלית מהדוח מעלה שאלות קשות על יכולתה של הרשות לעמוד במשימה לפתח ולהסדיר את ההתיישבות הבדואית. הרשות עמדה ב-6% מהיעד ששמה לעצמה בהגעה להסכמים עם תושבים לפינוי. זאת אומרת, בסך הכול מהיעד ל-6% היא הגיעה. יש לציין שאין מדובר בהסכמים אלא בכפייה באמצעות מה שמכונה אכיפה מקדמת הסדרה, כאשר הרשות מפעילה לחץ על התושבים להיכנס למשא ומתן. אם התושבים אינם מסכימים להיכנס להליך הסדרה, מוגשים נגדם צווי הריסה או פינוי. אם גם מהלך זה לא הניע אותם לניהול משא ומתן, הצווים מופעלים כנגד הבתים, והבתים נהרסים. כנראה, ובעצם זו עובדה, הממשלה מתייחסת לנגב כאל מדינה נפרדת, שעומד בראשה השר אורי אריאל, יושב-ראש הפרלמנט שלה בצלאל סמוטריץ והזרוע הביצועית היא יחידת יואב ועמותת רגבים. על אף הכפלת הריסות הבתים והסנקציות הרבות המושתות על התושבים, רק בודדים מסכימים להתפנות מבתיהם ליישובי הקבע, כי בסך הכול הם יישובים כושלים ללא תשתית, לא כלכלית, לא חקלאית, ולא עם חיים נורמטיביים. המשך מדיניות ההריסות מחריף את המצוקה של התושבים, בהיעדר פתרון מוסכם. לאור זאת, לאור ממצאי הדוח והמרכזיות של פתרון סוגיה בפיתוח הנגב, יש לבחון חלופות אחרות ולחשוב מחוץ לקופסה. יש להכיר בבעלות של ערביי הנגב על הקרקע, כמו שהזכרתי, לא יותר מ-3% אנחנו הילידים של המקום ויש להכיר בכל הכפרים הלא-מוכרים. כל מדיניות ההדרה והטרנספר ותוכניות העקירה לא יביסו אותנו, כי מאבקנו צודק, מאבק למען שלום, חיים בכבוד ושוויון וזכויות אדם. תסירו את המצור מעזה ותפסיקו לרדוף את האנשים בנגב. (אומר בערבית: אנחנו נישאר פה על אפכם ועל חמתכם,

נגן על קיומנו ונשיג את זכויותינו עד שננחל ניצחון על העריצות.) תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. מי שישיב על הצעת האי-אמון הוא שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מצטט מתוך מגילת העצמאות: "לפיכך נתכנסנו,

חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". ובהמשך מופיע: "מדינת ישראל, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון,

גמר ציטוט.

ניתן לקבוע באופן ברור ומובהק כי מדינת ישראל מושתתת על שלושה עקרונות המופיעים במגילת העצמאות: ישראל היא מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית ומדינה שוות זכויות לאזרחיה. ברוח הזאת פעלתי כל חיי הבוגרים,

כחייל בצה"ל, בין היתר כמפקד אוגדה וכאלוף פיקוד, וכך אני פועל גם היום כשר בממשלת ישראל. כמפקד אוגדת עזה הפעלתי את גדוד הסיור הבדואי תחת פיקוד ישיר של האוגדה, גם כדי לאפשר למשרתים בו תפקידים נוספים ונרחבים יותר מחוץ לגדוד. האמנתי בלוחמים הבדואים, ביושרם ובנאמנותם, ולפיכך ציידתי את הגדוד בכלי נשק כבדים, כולל מקלעים ונשק נ"ט, והכנסתי אותם לפעילות מבצעית מלאה בדומה לכל גדוד אחר בצה"ל. כמפקד הפיקוד תמכתי בפצועים, בנכים הבדואים ובמשפחות השכולות. תמכתי בחיילים, סייעתי להם לרכוש השכלה והכשרה מקצועית תוך כדי שירות וקידמתי את המפקדים ללימודים אקדמיים. כשר אני פועל לפיתוח היישובים הבדואיים מתוך כוונה להופכם ליישובים משגשגים. ומכאן ברצוני לעבור למתרחש בנגב במבט היסטורי קצר מן העבר אל ההווה. ההתיישבות היהודית בנגב החלה בשנות ה-40 בהקמת שלושת המצפים, ואחריה, 11 הנקודות.

הוקצה כידוע כחלק משטחה הריבוני של מדינת ישראל עוד בהחלטת האו"ם מיום כ"ט בנובמבר 1947. לנוכח פלישת הצבא המצרי, אשר שם לו מטרה להשמיד את המדינה שבדרך, נערכו קרבות לבלימת האויב, ולאחר מכן לשחרורו של הנגב מידי המצרים בשלושה מבצעים גדולים: מבצע יואב, מבצע חורב ומבצע עובדה. גבולות המדינה בדרום התקבעו באופן סופי בתחילת שנת 1949, במסגרת הסכמי רודוס. והנגב, אזור צחיח ומדברי, בעל אוכלוסייה דלילה ביותר, יהודית ובדואית, הפך ליעד ראשון במעלה ליישוב ולפיתוח בהתאם לחזונו של דוד בן-גוריון. ברוח זו ממשלות ישראל לדורותיהן, כל אחת בתקופתה, ממשיכות בדרך היהודית והציונית של יישוב הנגב. היום הולכים והופכים שטחים נרחבים בנגב לשדות מוריקים ולערים משגשגות. כבר לפני למעלה מ-40 שנה, כחייל צעיר, הכרתי את הנגב דרך הרגליים. בימים ובלילות ארוכים של ניווטים, חלקם הגדול ניווטי בדד. הכבישים לערד, למצפה רמון ולדימונה היו צרים, היישובים הבדואיים היו מכונסים, ורובו של הנגב, כולל חלקו הצפוני וחלקו המזרחי, היה שטח מדברי שומם. פחות מ-20 שנה לאחר מכן, בהיותי מפקד אוגדה, ראיתי איך השטח השומם מדרום לרביבים, בדומה למקומות רבים אחרים בנגב, הולך ונתפס עד שהפך ליישוב. בהתחלה יישוב בלתי מוכר ולאחר מכן מוכר, בשם ביר הדאג'. בתפקידי כאלוף פיקוד, עשור לאחר מכן, הפכה ביר הדאג' למעוזם ומרכזם של המבריחים מסיני לנגב. אדוני השר, חדשים או רק ליהודים, יוזמת הגדר הביטחונית, ומערך ההגנה שאותו יזמתי בגבולה המערבי של מדינת ישראל, הוצגה על ידי, כאלוף פיקוד, לראש הממשלה בנימין נתניהו בראשית כהונתו הנוכחית בשנת 2009, והוא, בניגוד לקודמיו, אימץ והאיץ אותה ואפשר את גדיעת נתיב הברחת אמצעי הלחימה, הסמים וההגירה הבלתי-חוקית, לתועלת תושבי ישראל כולם. אבל למרות המהלך החשוב הזה כנגד מערכת ההברחות, תופעות הפשיעה הפלילית והלאומנית של האוכלוסייה הבדואית לא נעצרו, לצערנו. אנו עדים היום לתופעת הנגב הפרוע, ובתוך כך השתלטות על שטחים נרחבים של קרקע מדינה באופן לא מורשה ולא חוקי, פשיעה חקלאית, כולל גנבת ציוד חקלאי, תוצרת חקלאית, בני בקר וצאן, גביית דמי חסות מעסקים בנגב, במיוחד במרחב באר שבע, אחזקה ושימוש בלתי חוקי ובלתי מורשה בנשק לאור יום, מעשי גנבה ושוד של ציוד צבאי ונשק ממחנות ושטחי אש של צה"ל, יידוי אבנים ואפילו בקבוקי תבערה על צירים ראשיים בנגב. שיעור המעורבות של האוכלוסייה הבדואית בדרום במקרי פשיעה,

ירי, החזקת נשק בלתי חוקי, גבוה פי כמה משיעור חלקם באוכלוסייה כולה. אני אומר כאן באופן הברור ביותר, אני בעד שוויון זכויות מלא, אבל שוויון זכויות ושוויון חובות אחוזים זה בזה. איזה שוויון זכויות?

אנחנו צריכים לפתח ולסייע לאוכלוסייה הבדואית, אבל האוכלוסייה הזאת צריכה לקיים את כל חובותיה למדינת ישראל ולעקרונותיה. בשנים האחרונות גוברת תופעת נישואי התועלת בין תושבי חברון ובנותיה לתושבי הנגב הבדואים, מתוך כוונה לזכות באזרחות ישראלית המקנה זכויות בתוקף חוק. לא נכון, אפילו הוועדה הממשלתית אומרת שזה לא

במגמה מדאיגה של אסלאמיזציה אנטי-ציונית. החיבור בין פשיעה לאומנית והקצנה אסלאמיסטית אידיאולוגית,

תוך לחימה בכל סמל שלטוני וריבוני של מדינת ישראל, טומן בחובו זרע פורענות.

אין כל קשר.

אתם מוכנים להפסיק אותם או שאני אפסיק? אין כל קשר.

תדבר כמו שר, העליתם סוגיה, בואו ניתן לשר להשיב. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל בואו נשמע עד הסוף. אני חוזר על דבריי למען לא יהיה ספק: החיבור בין פשיעה לאומנית והקצנה אסלאמיסטית אידיאולוגית תוך לחימה בכל סמל שלטוני ריבוני של מדינת ישראל, טומן בחובו זרע פורענות. מה הקשר? אנו דורשים את הפסקת הפעילות העבריינית, וליבוי היצרים על ידי המנהיגות המקומית ועל ידי חברי הכנסת שמסיתים נגד מדינת ישראל ומוסדותיה. לא נקבל אוכלוסייה שמחזיקה בשטחים לא לה, שמסרבת להכיר בשלטון החוק הישראלי, אינה מאפשרת למדינה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. למשול בשטחה. מספיק, חברת הכנסת תומא סלימאן, לא תקום ישות תת-מדינה בדואית בנגב תוך ניסיון לזכות בזכויות המוקנות בתוקף חוק מבלי לעמוד בדרישות המחייבות לפי חוק. במדינת ישראל, רבותיי, תתקיים רק ריבונות ממלכתית אחת, יהודית ציונית. נמשיך לפתח את היישובים היהודיים והבדואיים, נגביר את ההתיישבות הציונית בנגב, נוסיף יישובים ונמנע השתלטות בלתי חוקית ועוינת. אין לי עניין אישי נגד הבדואים במדינת ישראל, להפך. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, אני מבקשת לא להפריע לשר. לאורך כל שנותיי זכיתי לפקד על מפקדים וחיילים בדואים מהשורה הראשונה מקרב לוחמי צה"ל. עם חלקם יש לי קשר חברי עד היום. אנו, כמדינה המושתתת על עקרונות הדמוקרטיה ושלטון החוק, מחויבים במתן זכויות לצד מילוי כל החובות. לא ייתכן שבשנת 2018 אזרחים ישראלים ירגישו מאוימים ברחבי הנגב. התופעות של שימוש בנשק בלתי חוקי, נהיגה בפראות מכוונת, בנייה בלתי חוקית והשתלטות על שטחי מדינה מהוות פגיעה בריבונותה של המדינה ואיום על אזרחיה. אני קורא לחברי הכנסת הערבים לעצור את ההסתה ולבלום את ההקצנה בקרב האוכלוסייה הבדואית בישראל,

לפעול ביד קשה נגד אלימות ונגד פשיעה, לחנך ולקדש את החיים ולעודד חינוך, פריחה ושגשוג למען כלל אזרחי ישראל. חבר הכנסת מסעוד גנאים, תודה רבה. סיימת, אדוני השר? אין שום קשר בין התשובה שלו,

תודה רבה לשר הבינוי והשיכון, חבר הכנסת יואב גלנט. רבותיי, אמרתם את דבריכם. זאת הייתה תשובתו של השר, ואתם יודעים טוב מאוד שבסוף תהיה הצבעה.

תשובה, זהו, רבותיי, סיימנו. אנחנו עוברים להצעה האחרונה: כישלון המסע המדיני של ראש הממשלה באירופה, של סיעת יש עתיד. ינמק את ההצעה חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה, אדוני. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, סערת ביטול המשחק עם ארגנטינה מסרבת להירגע, ובצדק, כי לא מדובר בתקלה מקומית,

באירוע משמעותי עם השלכות רחבות, וראוי לדון בו ברצינות, כי יש לנו בעיה. יש לנו בעיה אמיתית ולא התקיים עליה דיון רציני, כי מה שמתנהל היום במדינה הוא לא שיח רציני אלא תחרות צרחות.

מפה לומר לתקשורת הישראלית: אני אגן עליכם בחיי, אבל אתם עושים עוול לאפשרות לקיים פה דיון רציני. זה לא נכון שהאפשרות היחידה לדיון זה ריקלין או אלדד יניב, כי זו השתקה של הדיון הישראלי. רוב הציבור הישראלי הוא לא מירי רגב ולא סתיו שפיר. הוא לא רוצה צעקנות, הוא רוצה לדעת מה עושים מעכשיו, למה אתה משווה את סתיו שפיר למירי רגב? לא, ברצינות. מה, כדי ליצור איזו קיצוניות מדומה?

הוא צריך לכאוב לכל אזרח ישראלי. כשעיתון הארץ מפרסם מאמר שמברך את מסי על הביטול הוא פשוט נותן גב לשונאי ישראל. את המשחק הזה היה צריך לקיים, והיה צריך לקיים אותו בירושלים. היה צריך לקיים אותו בירושלים מפני שאנחנו במאבק על שלמות העיר, מפני שהעולם צריך לדעת שמדינת ישראל לא ממצמצת לרגע על שלמות ירושלים. ביטול המשחק נגד ארגנטינה הוא תקדים מסוכן. מי שמעמיד פנים שלא קרה שום דבר מכין את הפעם הבאה. זה הרי לא מקרה שמיד אחר כך התחיל גם דיון אם האירוויזיון יגיע לירושלים. ואנחנו צריכים להגיד לעולם: האירוויזיון יהיה בירושלים ורק בירושלים. לא בשום מקום אחר. אבל להגיד את זה נכון, ולהכשיר את הקרקע, ולעבוד כמו שצריך לעבוד. עצם הדיון הפומבי על זה הוא כישלון. בממשלה הזאת כישלונות הם תמיד יתומים. הסתכלתי על נתניהו מגיב לביטול המשחק. במקום לקחת אחריות הוא אמר משפט אחד. הוא אמר, יאללה, חבר'ה, ממשיכים הלאה. חתך הפסדים ורץ לתדרך את כל העיתונאים שמירי רגב בעצם אשמה וזה לא קשור אליו. כי אם היא אשמה הוא לא אשם. ובשנים האחרונות נתניהו חושב שהתפקיד שלו זה להיות לא אשם בכלום. אם יש הצלחות הוא יעיף את כולם הצידה וירוץ להתייצב מול המצלמות ולנופף בהצלחות, כישלונות, לא תמצאו אותו עם מיקרוסקופ ופינצטה. הוא לא היה כזה, אגב. הוא פעם ידע להתמודד וידע לקחת אחריות, רק קרה לו משהו. קרה לו משהו. והוא כן אשם, ועוד איך אשם. לא בגלל שהוא שלח מכתב לנשיא הארגנטיני וביקש להעביר את המשחק לירושלים, ואז שיקר ואמר שזה היה רעיון של מירי רגב, דווקא המכתב היה דבר נכון: תפקידו של ראש הממשלה הוא לנסות להעביר משחק כזה לירושלים, זה בדיוק מה שאני הייתי עושה אם אני הייתי היום ראש הממשלה. אבל מכתב מראש הממשלה צריך להיות חלק מתהליך עבודה מסודר, ארוך טווח, עם מקצוענות מאחוריו. המשחק לא בוטל בגלל ירושלים.

כי אתם חלטוריסטים, הוא בוטל כי ראש הממשלה איבד את יכולתו לעבוד בצוות, והוא בוטל כי אין תהליך עבודה מובנה ויסודי של מלחמה ב-BDS. אז לא להמציא שקרים.

ב-BDS אפשר לטפל. זו מלחמה שאפשר לנצח בה. אנחנו יותר מוכשרים מהם, אנחנו יותר חזקים מהם, אנחנו אומת הסטרטאפ, אנחנו יכולים לנצח בכל מלחמה דיגיטלית. ואנחנו אלופי העולם ברשתות חברתיות. חברות ישראליות הרי מובילות את העולם בנושא הזה. ומי שעומד מולנו, אגב, זה לא הסייבר הרוסי, מי שעומד מולנו זו חבורה של פלסטינים עם תקציב מוגבל, כמה ארגוני שמאל רדיקליים אירופיים, וכמה נציגים של שוברים שתיקה ובצלם. לא משהו ענק. פה עשרה אנשים, שם 20 איש. מדינת ישראל יכולה לדרוס אותם בהליכה, רק שבמקום עבודה יש חלטורה. את מי אתה רוצה לדרוס, את שוברים שתיקה ובצלם? את ה-BDS, את ה-BDS. את שוברים שתיקה ובצלם? מה זה, הזאת?

גלעד ארדן רצה להיות שר החוץ, והוא לא קיבל. אני לא מנהל את הליכוד,

אבל חבל שהוא לא קיבל, כי הוא היה יכול לעשות עבודה מצוינת. רהוט, חרוץ, מדבר אנגלית מצוינת, מכיר את החומר, אלא, את תצטרכי בכל זאת. כן, אני כבר מרגישה שאני צריכה לעזור לך. חברת הכנסת מיכל רוזין, אנחנו שומעים כאן את כל השיחות שלכם, וזה לא מכובד כלפי חבר הכנסת שנמצא כאן. תודה.

הוא יגיב אחרי שהוא יסיים,

אם הוא ימצא לנכון. אני אגיב במהלך נאומך, מיכל. בבקשה, אדוני. גלעד רהוט, גלעד חרוץ, גלעד מכיר את החומר טוב, גלעד מדבר אנגלית מצוין. אלא שנתניהו התעקש לא לתת לו להיות שר החוץ, כי הוא לא מוכן שיהיה דבר כזה שר בכיר בליכוד. אין שרים בכירים בליכוד, יש רק נתניהו.

אז הוא פיזר את סמכויות משרד החוץ בין שישה שרים שונים, שאף אחד, אם מישהו יאמר משהו נגדך,

מישהו פעם ביקר אותך ושתקת על זה? כל מי שביקר אותך בעבר, מייד לא נשאר חבר יש עתיד. אז איך זה עובד אצלך?

תוכל להגיע לכאן ולהביע את עמדתך. תודה, אדוני. אצלך גם לא נותנים לאנשים לצמוח בסיעה.

אז ראש הממשלה פיזר את סמכויות שר החוץ, חבר הכנסת זוהר, בין שישה שרים שונים שאף אחד מהם לא יודע מה השני עושה, ואת ההסברה הישראלית, בין חמישה שרים שונים, שאף אחד מהם לא יודע מה השני עושה, ולקינוח, כדי שהבלגן יהיה מושלם, הוא מינה את השר ארדן לשר לביטחון פנים,

אבל סידר לו מוקש. והמוקש הוא שהוא מינה אותו גם להיות השר הממונה על ה-BDS. תחשוב על זה רגע, הוא לקח את השר לביטחון פנים, השר אולי הכי עסוק בממשלה: חקירות ראש הממשלה ובדואים ונשק במגזר הערבי ותאונות דרכים ושחיתות בשלטון המקומי, ומלבד זה הוא אחראי גם על מג"ב וגם על ביטחון שוטף, ומעל זה הוא חבר קבינט, עבודה של 25 שעות ביממה, לא 24, והוא שם אותו גם אחראי על המלחמה ב-BDS. האיש שאחראי על האבטחה בהר הבית אמור עכשיו גם לריב עם סטודנטים בברקלי בקליפורניה. ברור שזה לא יכול להצליח. זו משימה לאומית. אבל כדי להיות בטוח שהוא ייכשל, אז נתניהו כמובן גם לא נתן לו שום סמכויות מול משרד החוץ או משרד התפוצות או דובר צה"ל או כל אחד מהגופים האחרים שמטפלים בהסברה במדינת ישראל, כדי שחס וחלילה הוא לא יצליח בתפקיד. והוא לא היחיד.

והוא לא היחיד. שר החינוך בנט, הציבור לא קונה את זה.

שהוא הרי גם שר התפוצות, אבל איך אנחנו

אנחנו רואים, חבר הכנסת זוהר, חבר הכנסת זוהר, אתה ידעת ששר,

הציבור לא קונה את זה. גברתי היושבת-ראש. חבר הכנסת מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי, הציבור לא קונה את זה שאתה עושה חוקים פרסונליים,

רבותיי, הסקרים שלך מראים שהציבור לא קונה את מה שאתה אומר לו. חוקים פרסונליים שעולים לו 5 מיליון שקלים, חבר הכנסת מיקי זוהר. חבר הכנסת זוהר, דווקא יש לי שאלה,

האם חבר הכנסת, הוא לא קונה את זה. איך אתה מידרדר ל-16 מנדטים, כי הציבור לא

כי עושים פוליטיקה פנימית במקום לעבוד בשביל מדינת ישראל. כל מה שאתם עושים זה פוליטיקה פנימית במקום לעבוד בשביל מדינת ישראל. ואז העבודה לא נעשית. המנדטים לא משקפים את זה.

יש לנו את ראש הממשלה המצטלם ביותר בעולם, אבל צילומים הם לא תחליף למדיניות.

מה שצריך הוא למנות שר חוץ חזק, להגדיל את תקציב משרד החוץ, כי מחר הם שוב מקצצים אותו ב-34 מיליון שקל, ולהחזיר את המלחמה ב-BDS, אבל אתה שר החוץ כבר,

להחזיר את המלחמה ב-BDS לתוך משרד החוץ, ולגייס את 8200, ולגייס סטודנטים ישראלים, ולהפסיק לעשות חלטורה מדבר כל כך חשוב כמו מעמדה של ישראל בעולם,

לפני שגל שלם של אירוויזיונים ואצטדיונים ייסגר בפנינו, מפני שאתם חבורה של חלטוריסטים.

אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.

חבורה של חלטוריסטים, במקום לנהל מדיניות חוץ אמיתית. תודה רבה. אוי באמת, 16 מנדטים אתה יכול, תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד.

ישיב על ההצעה, אתה, חבר הכנסת פנינה תמנו, תודה. ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, מכובדי וידידי חבר הכנסת לפיד, אני חייב, ידידי ומכובדי אף פעם לא נמשך טוב.

אני חייב להגיד לך משהו באמת בגילוי לב: נחמץ ליבי ממש כששמעתי את הדברים שלך, ואני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה.

תודה רבה.

אני מרגיש הזדהות, ואני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה. שמעת מה הוא אמר?

אני כל כך רוצה להיות חלק,

מאלה שיודעים לחוקק חוקים חוקתיים ומאלה שבצד הטהור והנקי, וזכויות אדם. אני משתוקק ואני מנסה נורא. אז באמת, לרגע אחד ממש הזדהיתי עם זה.

אני קורא אפילו מה שכתבתם בהצעת האי-אמון: כישלון המסע המדיני של ראש הממשלה באירופה. אתם כותבים כך: השבוע יצא ראש הממשלה למסע מדיני באירופה, ועם סיום המסע אנו למדים כי ראש הממשלה לא הצליח לשכנע את מדינות אירופה לפרוש מהסכם הגרעין עם איראן. איך אמרתי, נהייתי ממש חמוץ לרגע, בהשראת הנאום הזה. אבל אז נזכרתי. נזכרתי, גברתי היושבת-ראש, ששמעתי פעם את הדברים האלה. הם נשמעו לי מוכרים. לא ידעתי מאיפה, אבל אמרתי, פעם שמעתי את חבר הכנסת לפיד ואת חברי סיעתו אומרים בדיוק את אותו דבר. ופתאום גם נזכרתי איפה. אתם זוכרים, היה פעם ראש ממשלה בישראל שנסע לקונגרס בוושינגטון כדי לנאום שם ולנסות לשכנע את הממשל האמריקני ואת דעת הקהל האמריקנית שאסור ללכת ולחתום על הסכם הגרעין עם איראן? אתם זוכרים? היה ראש ממשלה כזה. ואפילו קראו לו בנימין נתניהו. ואז שמעתי אתכם, ובראש החבורה אותך, חבר הכנסת לפיד, איך אמרת? כישלון המסע המדיני של ראש הממשלה לארצות הברית, אנחנו הורסים את היחסים עם ארצות הברית, אנחנו רבים עם ארצות הברית, ההסכם נחתם למרות המדיניות של ראש הממשלה, כישלון נורא, צריך להביע אי-אמון בממשלה.

אחר כך אפילו נזכרתי למה זה נשמע לי כל כך מוכר, כי אני עניתי גם אז להצעת האי-אמון, בדיוק באותו נושא. זה אומר, יריב, שאתה לא מתקדם בחיים. זה אומר, אגב,

אם כבר אנחנו רוצים לדייק. אבל עזוב את זה. אז אותו דבר גם הוא עקבי. תחליט, או עקביות או לא. אבל עברו כמה ימים ואז התברר שיכול להיות שצריך לעשות מבחן קבלה לפוליטיקה אצל אופטומטריסט, כדי לבדוק שאנשים יש להם, בכל זאת הם רואים משהו למרחוק ולא רק מתחת לאף. התברר שמה שאתם חשבתם שהיה כישלון היה אחד ההישגים המדיניים הכי גדולים של מדינת ישראל אי פעם, אולי אחד ההישגים הדיפלומטיים של מדינה כלשהי אי פעם,

כאשר ראש ממשלה ישראלי, במדיניות עקבית ונמשכת,

בסופו של דבר, להביא למצב שהגדולה במעצמות תבל, ולא רק בהחלטה של הממשלה אלא בגיבוי מוחלט גם של הקונגרס וגם של הציבור האמריקני, יצאה מהסכם שעליו חתמו כל המעצמות הגדולות כולן בלי יוצא מן הכלל. הישג דיפלומטי מדהים. וההישג הזה הוא תולדה ישירה של דבר אחד: העובדה שעמדנו על האמת שלנו בכל מקום, בכל זמן, מעל כל במה. לא חששנו להיכנס לעימות כשצריך היה. פעלנו, שכנענו, היה לנו תוקף מוסרי לתבוע היום בדיוק את אותו דבר שתבענו אז. לא החלפנו עמדות כל שני וחמישי, לא בבוקר אמרנו משהו אחד ואחרי הצוהריים דבר אחר. ביטול ההסכם בא אחרי הנאום של, וכאשר זה קרה, וכאשר זה קרה,

אני חושב שלו היינו, אתה לא יכול לסלף את העובדות. לו הייתם מחילים על עצמכם את מה שאתם רוצים שהכנסת תחיל על ראש הממשלה ועל הממשלה, אתם הייתם צריכים לקום ולהודות: טעינו, נכשלנו, התבלבלנו, לא הבנו, אתה כותב את ההיסטוריה?

ולכן אנחנו מחזירים את המנדט שלנו לציבור והולכים. 1984 פה. אבל מסתבר שבמקום לעשות את זה, לא למדתם כלום. עולם כמנהגו נוהג. זה הולך אינסטנט כזה, נכון? ככה זה עובד, בפוליטיקה בכלל, במדינאות, בכל דבר. מהיום לעוד שעתיים. נסע ראש הממשלה, קיים פגישות מדיניות אם באותו רגע לא בוטל ההסכם, הוא כבר נכשל וכבר זה.

כמו שהיה אז. אז בואו אני אגלה לכם סוד: דיפלומטיה ומדינאות, אז ההסכם נחתם אחרי שביבי נתניהו נאם בקונגרס.

זה דבר שמצריך הרבה הרבה הרבה סבלנות.

ומי שיש לו סבלנות, ומי שמאמין בצדקת דרכו, ומי שלא מחליף את המדיניות שלו כל שלוש דקות, ומי שלא מפחד ללכת עם המדיניות שלו גם נגד הרוח, גם בזמנים יותר קשים, בסופו של דבר הוא זוכה לשני דברים מדהימים: אחד, הוא מצליח להשיג הישגים מדיניים אדירים, והדבר השני, הוא זוכה לתמיכה ציבורית אדירה כפי שיש לראש הממשלה נתניהו ולממשלה הזאת. ולכן, אני יכול לומר לכם בצורה הברורה ביותר: המסע של ראש הממשלה, גם המסע הזה, היה מסע מוצלח. מסע חשוב. מעטים ראשי הממשלה שמתקבלים בשלוש הבירות המרכזיות של אירופה, אחת אחרי השנייה, ומתקבלים באופן הזה ובצורה הזאת. וכן, אני אומר כאן בצורה גלויה. יש לנו מחלוקות קשות עם ידידינו באירופה, בלא מעט נושאים, ואנחנו חושבים שאנחנו צודקים והם טועים, כמו שחשבנו גם אז שהממשל הקודם בארצות הברית שגה, ואנחנו צדקנו. וכמו שהצלחנו לשכנע שם, ולשנות את הכיוון של הדברים, אנחנו נעשה את זה ואנחנו נצליח כאן. ואתם יודעים למה? לא רק משום שזה צודק, אלא משום שאין לנו ברירה. כי להבדיל מהרבה סוגיות אחרות, שאפשר אולי להתווכח עליהן, ואפשר שתהיינה לגביהן דעות שונות, לא יכולה להיות מחלוקת שבסוגיה הזאת של המאבק מול הגרעין האיראני, שהוא איום קיומי על מדינת ישראל, אין לנו ברירה, אלא להמשיך בנחישות לפעול בדרך שאנחנו הולכים בה. אני יכול לתת לכם גם עוד עצה אחת לסיום, חבריי באופוזיציה. תראו, גם הליכוד ידע הרבה שנים של אופוזיציה בכל מיני שלבים. אתה יודע מה, חבר הכנסת לפיד,

אני אומר לך, אני מסכים איתך. אתה יודע למה? כי אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, במדינה דמוקרטית אף אחד לא נמצא בשלטון לנצח. כך זה צריך להיות, וכך זה גם יקרה. אבל באותה נשימה אני גם אומר לך שכל עוד נתמיד במדיניות הזאת, זה לא פלא שאנחנו זוכים בתמיכה ציבורית כל כך גדולה ונוכל להיות עוד שנים ארוכות בשלטון. לא לנצח, בזה אין ויכוח. אחד הדברים החשובים כשאתה נמצא בספסלים האלה של האופוזיציה, והתפקיד הזה הוא תפקיד חשוב מאוד, אני לא מזלזל בו לרגע, הוא לדעת לבקר אבל לדעת גם באיזה נושאים צריך ליישר שורות ולהתייצב כאיש אחד. כשלא יודעים לעשות את זה, קשה מאוד לקבל תמיכה מהציבור שם בחוץ, כי אם יש דבר אחד בסיסי שאנשים מצפים לו, זה אחדות, בטח ובטח סביב הנושאים שהם בליבת הקיום שלנו. לבוא, ובמקום לברך את ראש הממשלה, ובמקום לחזק אותו, ובמקום לומר את מה שאתם יודעים היטב, שהוא עושה את המקסימום האפשרי בצורה שאף מנהיג אחר לא היה מצליח בה כדי לשפר את המעמד הבין-לאומי שלנו, כדי להתמודד עם המציאות הזו של הסכם שנחתם, הסכם גרוע שאנחנו רואים אותו בתהליך הולך ומתמשך של ביטול, במקום לגבות אותו, אני חושב שהאמירות האלה הן לא במקום,

על זה הרי לא תפילו את הממשלה לא בכנסת ולא בציבור. אני שוב אם מציע ללמוד מניסיון העבר. לא למהר לצאת בהכרזות גדולות על כישלונות. לגבות במקום שצריך לגבות.

להביע הערכה קצת לאדם שמוביל את ישראל להישגים אדירים. איך אמרתי קודם? לחכות בסבלנות, עוד שנים ושנים, בסוף, באמת יהיה שינוי, אני רק מקווה שהוא רחוק, ושאנחנו נשכיל להמשיך ולהוביל את המדינה להישגים כאלה שנקבל מהציבור את הגיבוי העצום שאנחנו מקבלים ממנו,

האנשים בחוץ רואים את הדברים, ומטומטמים הם לא.

תודה רבה לשר יריב לוין.

אנחנו מתחילים בדיון משולב מטעם המחנה הציוני. חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה, גברתי. לכל דובר כאן יהיו עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדרום בוער ושדות נשרפים, אבל שר בממשלה אומר שהוא לא מתרגש. צה"ל רוצה מהלכים הומניטריים וכלכליים לטובת האוכלוסייה בעזה, אבל שר הביטחון אומר: הזיה הדברים האלה. כל אלה נשמעים ביטויים עאלק גבריים: אנחנו לא מתרגשים, הזיה, אבל כל זה מכסה דבר אחד: את מחדל עזה, את אפס הפעולה, את הקבינט המשותק, את הקבינט שלא מסוגל לקבל שום החלטה אמיתית לטובת אזרחי ישראל שחיים בעוטף עזה ובדרום. וכל זה משיקולים פוליטיים. את ההתנתקות אתם עשיתם, לא? אני לא מפחדת לומר שאנחנו כן מתרגשים, כשאני רואה את החקלאים מסתכלים על השדות שלהם. ואכפת לנו, כשאנחנו רואים את הדרום הופך שחור. ולנו יש אסטרטגיה, ומטרה ותוכנית פעולה. תכנית פעולה זה לא לתקוף את מי שנמצא מצידנו, יאיר לפיד, זה להניח על השולחן תוכנית. אז אני רוצה לשתף אתכם באסטרטגיה מול עזה בשלוש דקות. המטרה היא השלמת ההתנתקות, שינוי השלטון בעזה מחמאס, עד לפירוז. לא לכבוש, לא לבנות מחדש את ההתנחלויות שם, לא לשלוח עוד משפחות לגור שם, לא לשלוח חיילים שיהיו באופן קבוע בתוך הבניינים והחיים בתוך עזה. ולכל מי שעולה במוחו מחשבת התעתועים הזאת, להזכיר את מי שנהרג שם, גם את האזרחים וגם את החיילים, וגם את הקסאמים שהיו אז על שדרות. המחיר ששילמנו לא היה רק זה, אלא גם המחיר שאנחנו לא רוצים לשלם, של שני מיליון פלסטינים שקורסים עלינו.

דבר נוסף, זה חשוב למנוע מהסכסוך הדתי שיש לנו עם חמאס להשתלט על הסכסוך הלאומי שיש בינינו לבין הרשות הפלסטינית. תוספת של קריסה הומניטרית וכלכלית היא חומר תבערה לסכסוך הדתי, שקיים ממילא. ולכן, טיפול הומניטרי וכלכלי באנשים שחיים ברצועת עזה זה אינטרס ביטחוני ישראלי מהמעלה הראשונה. אם הוא לא יטופל במועד, הוא יזלוג אלינו, בין בעוד טרור, או בין במחלות והשד יודע מה, בכל הדברים האלה שלא מכירים לא בחומה מעל ולא בחומה מתחת.

צריך משוואה שעוזרת לאוכלוסייה ולא עוזרת לחמאס. אז איך עושים את זה? לבודד את החמאס מהאוכלוסייה באסטרטגיה של יד קשה מול החמאס וקלה מול האוכלוסייה, לבודד את החמאס מהעולם ומאיראן שתומכת בו היום, ולעשות הסכם עם העולם, בחסות מועצת הביטחון, במקום איזה מין הליכות ונימוסים עם החמאס לשקט לטווח קצר, שיחזיק עד הסבב הבא. בהסכם היעד לטווח הארוך יהיה פירוז, ובטווח המיידי, מניעת התעצמות. נא לסיים. לגיטימיות, בלי לגיטימיות לחמאס, אבל כן לגיטימיות לזכות של מדינת ישראל להגן על עצמה. החלק שמכעיס באמת, זה שליברמן ונתניהו יודעים שזה הדבר הנכון, אבל ה-base שלהם אוהב את המילים החזקות. בפועל הם לא עושים שום דבר. מי שהגדיר את עצמו כחזק מול החמאס, רק מחזק את החמאס, והקבינט,

אז לנו אכפת. יש לנו אמון מלא בציונים הישראלים שחיים בבתים שלהם, ומחזיקים בהם למרות כל הקשיים. אין לנו אמון בממשלה. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. מטעם הרשימה המשותפת, עאידה תומא סלימאן,

עד שלוש דקות לרשותך.

לשבת שם ולדעת שנושא הדיון מתייחס לאוכלוסייה הערבית הבדואית החיה בנגב, כלומר, חלק מאזרחי מדינת ישראל, אנחנו מדברים על מצבם של אזרחי מדינת ישראל, והשר עולה לדוכן וכבר אפשר לשמוע את תופי המלחמה מאחוריו. השר מתייחס ואומר שלא נקבל אוכלוסייה שאינה מקיימת את חובותיה. אז אם לא מקבלים, כאילו מה? פתאום נפלה מהשמיים אוכלוסייה לתוך מדינת ישראל, ויש לה את הזכות, למדינה, להחליט אם לקבל אותה או לא לקבל אותה? אז מה יעשו אם לא יקבלו אותה? יזרקו אותם לים? מה בדיוק יהיה?

אדמה מנשלים, בתים הורסים, שלילת אזרחות כבר קיימת, אני אומרת לכם, משרד הפנים נתן את האפשרות והסמכות לפקידים הזוטרים שלו לשלול אזרחות מאזרחי מדינת ישראל הערבים הבדואים בנגב, ועוד אומרים, לא נקבל. אז מה הצעד הבא? אוכלוסייה שהיא אזרחית ויש לה מלוא הזכויות, שוללים ממנה אזרחות? אתם יודעים מה, הם נתינים. הם נמצאים אולי ככה, לזמן מוגבל. עוד יחליטו מה לעשות.

איך אפשר לעמוד ולדבר על עבירה על החוק ובנייה בלתי חוקית משר שידוע למה לא התמנה לתפקיד שהיה הכי אהוב על ליבו, בזמנו.

דובר על זה שהוא בנה באופן בלתי חוקי. אז הוא עכשיו אומר שצריך לשלול את הזכויות מהאזרחים הערבים והבדואים, כי הם לא ממלאים את חובותיהם. ואז מכניסים לתוך זה גם את אחוז הפשיעה הגדול. מדברים על זכויות אזרחיות, ואז אומרים: לא, האנשים האלה מעורבים באחוז יותר גבוה בפשיעה. נו, באמת. האוכלוסייה הערבית כולה, לצערי הרב, ולמרות צעקותינו, קיים בה אחוז פשיעה גבוה. אז מה הצעד הבא? לשלול את הזכויות מהאוכלוסייה הערבית, כי נו, נו, נו, נו, יש לכם פשיעה? איפה רשויות אכיפת החוק? איפה רשויות של משטור בתוך האוכלוסייה הערבית? כאילו מכניסים את האוכלוסייה למעגל מסוים, ואחר כך באים, מענישים אותה שהיא נמצאת בתוך המעגל הזה. זה בדיוק נקרא: הרצחת וגם ירשת. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. מטעם סיעת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד,

אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. השר לוין, אני לקחתי את שלוש הדקות האלה בשביל לענות לך. דווקא, כמו שאמרתי לך פה בצד, אני אוהב את הדיון הזה, כי זה לפחות דיון ענייני במסך הצרחות המקיף את הבניין הזה. לגבי הנאום ב-2015, אני לא חושב שזה תיאור מדויק של הדברים. אני יודע שזה סיפור שהולכים ומוכרים אותו. עובדתית, בגלל הנאום הזה, כשניהלו את הדיון על הפרטים של הסכם הגרעין, שהוא הסכם רע, ואני נאבק,

שכם אל שכם עם ראש הממשלה נגד ההסכם הזה כל השנים, הוצאנו מן החדר. האמריקאים דאגו לזה שלא נהיה, וה-1+P5 עסקו בהסכם הזה יום ולילה, וברגעים הכי קריטיים, כשיכולנו להביא את המודיעין שהיה לנו ואת העמדות שניסינו לקדם, שינסחו אחרת גם את נושא הפיקוח, גם את נושא מה שנקרא ה-sunset provision, הדרך שבה יוצאים מההסכם אחרי שבע שנים ועשר שנים, כל הנושאים הקריטיים לנו, לא היינו ליד השולחן, ולא היינו ליד השולחן אך ורק בגלל הנאום בקונגרס. זה לא אומר שהעובדה ששנים אחרי זה נשיא אחר ביטל את ההסכם זה לא הישג גם של נתניהו. בירכתי אותו על זה, ואני מוכן לברך אותו על זה. אבל בוא לא נמכור לעצמנו שהנאום עזר במשהו. עובדה היא שהדמוקרטים אחרי זה הסתכלו עלינו ואמרו: אוקיי, אנחנו איתכם לא רוצים עניינים. יש לנו פה ראש ממשלה שהעליב נשיא דמוקרטי מול סנאט שחציו דמוקרטי, או קונגרס שחציו דמוקרטי, ואנחנו לא מבינים למה. אנחנו לא מבינים את הגישה הזאת. לא היה בהיסטוריה ראש ממשלה של מדינה אחרת שמאחורי גבו של נשיא בא לנאום בקונגרס. זה גרם נזק. וגם הנסיעה האחרונה. אתה יכול למכור לעצמך או לאחרים שזה היה הצלחה. בסופו של דבר נסע ראש הממשלה לאירופה. היה אצל מרקל, מרקל אמרה לו: אנחנו לא נבטל את החלק שלנו בהסכם הגרעין אלא להפך, אנחנו נעזור לאיראנים לעמוד בהפסדים של זה שהאמריקאים יצאו מההסכם. נסע למקרון, מקרון דיבר אתו על זה שהעברת השגרירות לירושלים גרמה למוות, ככה הוא התבטא,

תמכתי בהעברת השגרירות לירושלים, בירכתי את ראש הממשלה על זה. ואז הוא יצא משם ונסע לאנגליה, ושם בוריס ג'ונסון אמר שצריך לפתוח חקירה על ההתנהגות הישראלית בעזה, כשאתה ואני יודעים שמי שאשם בעזה זה החמאס, לא חיילי צה"ל. לקרוא לזה הצלחה זה פשוט לקחת את העובדות ולהפוך אותן. אם אומר את זה מישהו שלא מבין ורק קרא דף מסרים,

אתה כן מבין, ואתה כן יודע איך נראית הצלחה של מסע מדיני ואיך נראה כישלון של מסע מדיני. ואתה יודע מה? אמרת לי לפרגן כשצריך, היו מסעות מדיניים של ראש הממשלה שנחלו הצלחה. המסע הזה ספציפית נחל כישלון. הוא תוצאה של הרבה מאוד דברים, אבל להעמיד פנים שגם הכישלונות הם הצלחות פשוט עוקר את הרעיון שיש משהו רציני מאחורי התנהלות ראש הממשלה, מלבד הרצון לעשות עוד מסיבת עיתונאים. שלא לדבר על זה, ואני אוותר לך על טענת העקביות על ראש ממשלה שישב פה באולם והצביע בעד ההתנתקות ואז הודיע שהוא נגדה, או שישב פה באולם ואמר שהוא לעולם לא יסכים לשלם פיצויים לטורקיה והוא נגד לבקש סליחה מטורקיה, ואז ביקש סליחה מטורקיה ושילם פיצויים לטורקיה.

ההצלחות, הצלחות, הכישלונות,

אפילו משני צידי המתרס, בוא ננסה באופן ענייני להכיר בזה שלפעמים יש כישלונות.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. מטעם סיעת כולנו, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, כל הנושאים שאתם מעלים כאן, הכול חשוב, אבל אתם יודעים, משבוע לשבוע יש לנו עוד הצעת אי-אמון, פחות הצעת אי-אמון. השבוע אני רוצה לדבר על משהו שהוא דרמטי לא רק עבור השבוע הזה אלא בכלל, אבל לצערי הרב, דברים צריכים להיכתב בדם כדי שאנשים יבינו שצריך להיות פה שינוי, ואני מדברת על הנושא של מסגרות הלידה עד שלוש. זו לא פעם ראשונה שאני עולה לדוכן הזה ומדבר על שטח ההפקר שבו נמצאים הילדים שלנו בגיל הקריטי הזה. כולם יודעים כמה זה נכון, כולם יודעים כמה זה חשוב. גם במשרדי הממשלה חושבים שצריך לקדם, אבל תמיד יש איזושהי ביורוקרטיה או פרוצדורה שמעכבת את הדברים.

אני מייד אדבר על זה, מעכבת את הדברים, ואנחנו לא מצליחים להגיע לישורת האחרונה. כשהעברתי את זה כאן בקריאה טרומית, הצטערתי על זה שזה לא עבר כבר בקדנציה הקודמת, ואולי היה מפנה אותנו לדברים אחרים, כי בקדנציה הקודמת זה הגיע לקריאה שנייה ושלישית ושם זה נעצר, גברתי היושבת-ראש, ולא הצליחו להביא את זה לישורת האחרונה כי נכנעו לאינטרס של גופים פרטיים וגופים כלכליים. אבל אנחנו הפעם נמצאים כאן כדי להגן על האינטרס של הילדים. אני יושבת עם חברתי חברת הכנסת קארין אלהרר פגישה אחר פגישה בניסיון להסדיר לפחות את סוגיית הפיקוח, ואני מקווה שעכשיו אנשים יבינו שאין לנו הזמן לחכות, לא לרגולציה ולא לשום דבר, אנחנו לא מדברים פה על פרוצדורות, אנחנו מדברים כאן על חיים של ילדים. אבל סוגיה נוספת שצריך לפתור, והבנו את זה טוב מאוד בטרגדיה האחרונה, של הילדה יסמין, היא נושא המצלמות. כשאני לפני שנה ושנה וחצי העליתי את סוגיית המצלמות והבאתי אותה לוועדת שרים, ויצרתי שיח ציבורי, קמו כולם וזעקו שאנחנו פוגעים בפרטיות ושאנחנו הופכים את כל הגננות ואת כל הסייעות לחשודות, ואנחנו לא. אנחנו באמת חושבים שיש הרבה אנשים טובים במערכת, שעושים עבודת קודש, אבל כשבגן מסוים או במקום מסוים אין נשמה טובה אלא מפלצת, אין לנו שום דרך להוכיח את זה אם אין שם מצלמה, וזה מה שהיה במקרה הנוכחי. חברים, אני אומרת לכם את זה באופן חד-משמעי: אם לא היו מצלמות האבטחה, לעולם, לעולם לא היינו מצליחים להוכיח שהילדה הזו, המוות שלה נגרם, בעיניי היא נרצחה, אין לי שום דרך אחרת. אני לא נכנסת לסעיפים המשפטיים עם כוונת זדון, בלי כוונת זדון, הילדה הזו נרצחה בגן. במקום שאמור להגן עליה. ואם לא היו מצלמות, כמו במקרים אחרים היו באים וקובעים שזה מוות בעריסה. אז אני פונה אליכם, אל כולכם.

בבית הזה, חברת הכנסת קארין אלהרר, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, חברים מהרשימה המשותפת. זה באמת חוצה מפלגות. אני מבקשת מכם: בואו תעזרו, כדי לגייס גם את הציבור וגם את אנשי המקצוע, כדי שהם יבינו שזה טוב גם להם וגם לילדים. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. יישר כוח על העבודה שאת עושה בנושא. מטעם סיעת הבית היהודי, חבר הכנסת מרדכי יוגב, בבקשה,

עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני שר התיירות השר יריב לוין, חבריי חברי הכנסת,

הצעות האי-אמון, אני אתייחס לגופם של דברים: דרום שחור, תוצאה של מה? כישלון הממשלה בהובלת פתרון בעזה, מדוע נוצרה בעזה בעיה?

כישלון המסע המדיני של ראש הממשלה באירופה, יש ראש ממשלה שהיה יותר מקושר לנשיאה של ארצות-הברית, לנשיאה של רוסיה, לראשי המדינות באירופה? ואתייחס באופן ענייני, כי הרי ההצעות הן פה סביב רצועת עזה. קצת מגוחך שדווקא מפלגות שתמכו בהתנתקות מרצועת עזה ותרמו בהחלטתן למצב הקשה שבו אנחנו נמצאים, שברצועת עזה שולט חמאס, מדינת חמאסטן, והדבר האחרון שמעניין את ראשי החמאס זה החיים של תושבי רצועת עזה, בוודאי לא החיים שלנו, והדבר הראשון שהם עושים זה למנוע את המשאבים מתושבי רצועת עזה ולקחת את כולם להכנת אמצעי לחימה כנגדנו, לפגיעה במדינת ישראל ותושביה. אז קצת מגוחך שדווקא מפלגות שתמכו בהיווצרות המצב הזה וגרמו לו, הן אלה שמתיימרות להגיש הצעת אי-אמון בממשלה. צריך לזכור שהמטרה שלנו, כולנו, להגן על יישובינו. בשביל זה בסוף צריך לנצח את הטרור. יש נושאים חד-ערכיים ויש נושאים שיש בהם התלבטות ודעות שונות. חד-ערכי שאת הטרור ברצועת עזה צריך לנצח ולהגן על ישראל מפניו, חד-ערכי שצריך לדאוג הומניטרית לתושבי עזה, חד-ערכי שראשי החמאס שלא דואגים לתושבי רצועת עזה לחיים אלא שולחים אותם למות על הגדר, צריך לפגוע בהם, כי עדיף לפגוע בהם ולהרתיע ולא להמשיך לראות, לא עזתים שנהרגים וודאי לא אזרחים ישראלים שנהרגים. אז בסרט הזה של ההתנתקות, שבה תמכתם, כבר היינו, והוא לא נגמר טוב. לכן פשוט צריך לדחות את הצעות האי-אמון שלכם. בסרט הזה של נסיגות והרס שזרעו טרור ואובדן חיי אדם כבר היינו. ברצועת עזה צריך לטפל בשלושה שלבים. השלב המיידי הוא להמשיך ולהכות בטרור, גם בראשיו, ככל האפשר, ובמקביל לסייע הומניטרית ככל האפשר ולאפשר את שגשוגם של תושבי עוטף עזה. בשלב הביניים, מתי שיתאים לנו כמדינה, צריך להכריע את החמאס, לפגוע בכל ראשיו, משמע לכבוש את רצועת עזה כמה שצריך, לנצח את החמאס ולשאוף לכך שיהיה שם שלטון אזרחי שירצה בחיים גם לתושבי רצועת עזה. בשלב הרחוק יותר ובהסכמה לאומית אין לי ספק שגם נחזור וניישב את רצועת עזה, ורק בהתיישבותנו ברצועת עזה מחדש נביא גם ביטחון, גם הומניטריה וגם יציבות לרצועת עזה ולאזור כולו, בדומה למודל של יהודה ושומרון. זאת האמת האידיאולוגית, שגם אתם יודעים, זאת האמת ההיסטורית, המדינית והביטחונית,

והמציאותית כאחד.

תודה רבה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת ינון אזולאי. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון הזו של יש עתיד מזכירה לי סיפור על עיר מסוימת שנערכו בה בחירות לרבנות העיר בין שני רבנים שהתמודדו על המשרה הנחשקת. בסיומו של הקמפיין, אחרי שאחד מהרבנים זכה בבחירות ונבחר לרבה של העיר, הגיע אליו המתמודד השני ואיחל לו בריש גלי: שתלך לכל הרוחות. כולם תמהו איך כבוד הרב מתבטא בצורה זו. וכי כך הוא מאחל לרבה של עיר שזה עתה נבחר? מייד הסביר הרב את דבריו ואמר: כשאני מברך את רבה של העיר שילך לכל הרוחות אני מתכוון לברך שיפוצו מעיינותיו לכל הרוחות, וכמאמר הפסוק "ופרצת ימה וקדמה וצפֹנה ונגבה ונברכו בך כל משפחֹת האדמה". הצעת האי-אמון של יש עתיד, שנקראת: כישלון המשא המדיני של ראש הממשלה באירופה, רק לשמוע את הטקסט הזה זה התחלה של בדיחה לא מוצלחת. מפלגה שהיושב-ראש שלה,

בקושי מכיר את משכן הכנסת, לפיד עסוק זה למעלה משנתיים בבחירות הבאות, כל היום עסוק בעוד תקשורת, בעוד פייסבוק, על מנת לדעת באמת, אולי הוא יהיה ראש ממשלה. שיתפור את החליפה, ישים אותה בארון, עוד הרבה זמן יש לו. אני אומר לך: האופוזיציה לא מקדמת חוקים מהותיים ולא נושאת דגלים מהותיים, רק אמירות כלליות שנשמעות נכון לאותו שבוע. חבריי מהאופוזיציה, באתם לקלל ויצאתם מברכים. כבר שנים אתם טוענים שראש הממשלה מבודד את מדינת ישראל וכל פעם המציאות טופחת על פניכם מחדש. אדוני ראש הממשלה, עד היום ידענו שאתה ראש ממשלה טוב מאוד, כעת אנו מגלים שאתה גם שר חוץ מצוין שמדינת ישראל התברכה בו. רק כעת חזרת מביקור חשוב באירופה, האהדה שאתה מקבל בעולם חסרת תקדים. ובהמשך לסיפור שבו פתחתי את דבריי, כולנו מברכים אותך, ראש הממשלה, שתלך לכל הרוחות, "ופרצת ימה וקדמה וצפֹנה ונגבה", מברלין לפריז וללונדון, לכל מקום אשר תלך. תמשיך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, והצלחתך היא הצלחת עם ישראל וזו גאוותנו. אך לסיום דבריי אצטט את אזהרתו של משה רבנו לעם ישראל: "ואמרת בלבבך כֹחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה". משה רבנו מזהיר את בני ישראל ממה שעלול לקרות להם לאחר שינחלו הצלחה בכל מעשי ידיהם. משה רבנו מודיע לבני ישראל בנבואת ה'

לא רק במלחמה על כיבוש הארץ אלא אף לאחר מכן ייתן להם הצלחה כללית ושפע רב, רק שידעו כי יש בורא לעולם ובכל ההצלחה יש יד ה' המכוונת מלמעלה, ולא לומר: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת חמד עמאר,

עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בישיבה שקיימנו, כל ההנהגה הדרוזית, ביום שישי האחרון. ישיבה שנכחו בה ראש העדה השיח' מואפק טריף, חברי כנסת, חברי חבר הכנסת אכרם חסון, כל ראשי הרשויות הדרוזיות, יושבי-ראש ועדות תכנון ובנייה בצפון, עמותות שעוסקות בנושא תכנון ובנייה. קיבלנו סקירה מאוד מעניינת בנושא תכנון ובנייה. בחלק מהיישובים יש התקדמות מזערית בנושא תכנון ובנייה, בחלק מהיישובים בכלל אין התקדמות בנושא תכנון ובנייה. אבל הדבר החשוב ביותר, שאותו אזרח, אותו תושב שרוצה להוציא היתר בנייה, לפי הסקירה שקיבלנו זה ייקח לו בין ארבע לחמש שנים מהיום. ואני אתן לכם דוגמה: קיבלנו סקירה על יאנוח, שהופקדה שם תוכנית מפורטת, אבל בסופו של דבר יש בעיה של פתרון קצה. פתרון קצה זה חיבור של הביוב. ואם אנחנו לא מצליחים לעשות את החיבור של הביוב, אותו אזרח,

לא יכול להוציא היתר בנייה, ולכן לא יהיה לו היתר בנייה לא בשנתיים, ולא בשלוש, ולא בחמש הקרובות. ואני אמרתי בישיבה וחברי אכרם היה נוכח: יש הזדמנות פז, שלא הייתה מקום המדינה, ששר אחד, משרד אחד, אחראי לכל נושא התכנון והבנייה, מינהלת התכנון, ועדות תכנון ובנייה, והכי חשוב, תקציב, משרד האוצר. לכן אני פניתי ופונה כאן, ודורש משר האוצר להקים ועדה ייחודית, ויש לו האפשרות הזאת בחוק: ועדה ייחודית לנושא תכנון ובנייה לכפרים הדרוזיים בסמכות של ועדה מחוזית. והוא יכול לעשות את זה מחר בבוקר. החוק מאפשר לו את זה, ותוך שנה נוכל לגמור את כל התוכניות המפורטות ותוכניות המתאר למגזר הדרוזי, ואותו תושב יוכל להוציא את היתר הבנייה, כי רק לפני שבועיים בוועדת הפנים, גברתי היושבת-ראש, אושרו תקנות של תכנון ובנייה וקנסות, שבתוך שנה וארבעה חודשים ייכנסו לתוקף, כך שכל מי שבנה בית וגר בבית שלו אפילו עשר שנים ולא יצליח להוציא היתר בנייה יקבל קנס של 100,000 שקל, ואם הוא לא יצליח, אני רוצה לציין, אני הצבעתי נגד התקנות.

הכבוד, כל הכבוד. ואם הוא לא יצא מהבית שלו אחרי שהוא קיבל קנס של 100,000 שקל, הוא יקבל קנס של 150,000 שקל. ואם הוא לא יצא מהבית שלו אחרי 250,000 שקל, כל יום הוא ישלם 700 שקל. בואו תגידו לי איזה אזרח יכול לעמוד בנטל הזה. לכן אני פונה לשרת המשפטים איילת שקד ולשר האוצר, שבהסכמתו התקנות הגיעו, לדחות את ביצוע התקנות לחמש שנים. בחמש שנים צריך לדחות. היועץ המשפטי, בישיבה שאני נכחתי בה, אמר משפט חשוב מאוד: האכיפה תהיה אחרי התכנון. ומה שקורה עכשיו, שהאכיפה התחילה בכלל לפני התכנון.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת משה גפני.

בקואליציה תומכים בך. אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, השרים וחברי הכנסת. חבר הכנסת אחמד טיבי, מה קרה? אני אמרתי שחבל שחבריכם לסיעה והסיעה שלכם לא הצביעה כמוהו בהעלאת הנושא הזה,

אבל אתה לא צריך להגיד את זה בזמן שחבר הכנסת גפני כאן.

בבקשה, אדוני. תודה רבה. מצבו של יאיר לפיד לא טוב מבחינה פוליטית. האמת היא שאני לא רואה סקרים ואני לא כל כך מבין בזה, אבל בהודעה שהוא הוציא היום נגד הציבור החרדי, התברר שמצבו רע. לא בנושא המדיני ולא בנושא של,

הכול עומד פה על לבה רותחת, וזה מה שהוא מצא להגיד בעניין של הקיצוץ בתקציב שהחרדים מקבלים, המפלגות החרדיות 550 מיליון והמשרד לשירותי דת, 200 מיליון. אני מבקש, גברתי היושבת-ראש, להגיד לך, להגיד לכנסת, שנדע על מה אנחנו מדברים. מדובר על קיצוץ רוחבי. אני ביקשתי לכתוב לעצמי את הדברים. מה שהולך להגיע מחר לוועדת הכספים, אני מניח שיאיר לפיד ידע את זה, זה מימון תשלומי קצבאות,

הארכת חופשת לידה, שינוי מבנה גמלת הסיעוד, תוספת ותק וזקנה, תוספת דמי ליווי לעיוורים, פיצוי הרשויות המקומיות, מה שקיימנו את הדיון על הסובבים את נמל התעופה בן גוריון, תוכנית פיתוח רכבות כבדות, מימון הוצאות מותנות של מערכת הביטחון, יישום הסכמי שכר במערכת החינוך, תקציב המזומן לבניית כיתות לימוד וגני ילדים, הגדלת מענקים ברשות לזכויות ניצולי השואה, מימון עלויות פרישת עובדי רשות השידור, מיגון הניוד ביהודה ושומרון וכן הלאה וכן הלאה. מה עם מערכת ההתראה ליישובי הצפון? לא חשוב, לא חשוב. אתה הבטחת לי. אל תתערבי ביני לבין יאיר לפיד.

מצא יאיר לפיד, מתוך הכמעט 6 מיליארד שקל האלה, להוציא כסף. למשל, העובדים בנושא של שירותי דת, הם העובדים שמשתכרים הכי פחות. העובדים של המועצות הדתיות, העובדים של בתי הדין הרבניים, העובדים של הרבנות הראשית. אחרי התוספת הזאת, שהיא לא 200 מיליון אלא היא בסביבות 40 מיליון, אחרי התוספת הזאת הם יקבלו הכי פחות. אין להם פרנסה שהם מביאים למשפחות. אבל אני רוצה להבין, מכל הרשימה הזאת ועוד, ואנחנו נדבר עליה, ואני לא מדבר איך עושים קיצוץ רוחבי, אבל מכל זה מצא יאיר לפיד לדבר על זה שאנחנו מקבלים, ושתדעו שיש שם העברה לבתי ספר שמקבלים 55% מלילד בבית ספר ממלכתי,

יאיר לפיד, בהיותו שר אוצר, עם שי פירון בהיותו שר חינוך, קיצץ גם את זה בחצי ואנחנו מבקשים להחזיר את המצב בחזרה, שיהיה 55%. אני יודע שיאיר לפיד הוא איש חכם. אם הוא מתחיל לדבר נגד החרדים, ואני מכיר את המצב שלנו, אם הוא מתחיל לדבר נגד החרדים מצבו רע. מכיוון שאם מצבו היה טוב, הוא היה פה עומד ומוציא הודעות על ההסכם עם איראן, גפני, 18 מנדטים זה לא מצב רע, הסקר האחרון.

על ההסכם בנושא עם מדינות אירופה, נושאים רבים ומגוונים שבהם אפשר לדבר על הממשלה ולהיות ממלכתי. מצא לנכון האיש הזה, אחרי שנכשל כישלון חרוץ בהיותו שר החוץ, לדבר על הילדים החרדים, שמקבלים רבע ממה שמקבל ילד בחינוך הממלכתי. זה מה שנשאר לו. אני הייתי מתבייש. אני אומר לכם, חבריי ביש עתיד, אחרי ההודעה הזאת הייתי מתבייש להיות במפלגה שלו. אתה טועה, אתה טועה. תודה רבה לחבר הכנסת משה גפני. אחרונת הדוברים מטעם סיעת מרצ, חברת הכנסת מיכל רוזין, ולאחר מכן יסכם את הדיון השר אופיר אקוניס. רבותיי, חברי הכנסת חיים ילין, חבר הכנסת מיקי לוי, תודה. תודה, חבר הכנסת מיקי לוי, סיימנו. גברתי, עד שלוש דקות, לרשותך.

עמד פה שר הביטחון ובעזות מצח, הוא לא נמצא פה וגם חברי מפלגתו לא טרחו להישאר ולהקשיב לשאר הדיון, עמד פה בעזות מצח וטען שאנחנו בשמאל לא מדברים על הנעדרים ולא מדברים על העוטף ותושבי עוטף עזה. כמובן שזה שקר במצח נחושה. אבל תקשיבו לאזרחים, האזרחים בעוטף עזה. העיתונאית סיון רהב-מאיר פרסמה את הנתונים רק השבוע. באור הנר, למעלה מ-80% מצביעים לשמאל, בבארי, 82%; בגבים 72%; בכרם שלום, 76%. הם לא כולם על הגדר? הם לא כולם סופגים טילים? הם לא כולם חיים עם הילדים תחת צבע אדום? מה זה ההשמצות האלה, המשך ההסתה הזאת נגד אזרחי ישראל? ומה, הילדים של כולנו לא משרתים בצבא? סליחה,

הוא אומר להורים לחיילים, כאלה שגם חלק מהם הילדים שלהם נעדרים, הוא אומר להם מה נכון ומה לא נכון? אולי תקשיבו קצת לאזרחים ולאזרחיות בישראל, אלה שיושבים בעוטף, ולשאר האזרחים, אלה שהילדים שלהם בצבא, הנכדים שלהם בצבא? תקשיבו גם להם. תקשיבו מה הם רוצים, תפסיקו לדבר בסיסמאות. ממשלת נתניהו לא מונעת את ההסלמה הביטחונית. היא מכבה שרפות, תרתי משמע. כל היום מכבים שרפות במקום באמת לפתור את הבעיה. והפתרונות, איכשהו, תמיד מגיעים בדיעבד, בדיעבד.

אחרי שיש סבבים אלימים, אחרי שאנחנו הורגים שם למעלה מ-60 אזרחים, אחרי שאנחנו חוטפים והתושבים שלנו יושבים במקלטים, אז הם מחליטים פתאום לעשות הקלות, להרחיב את תחום הדיג של דייגי עזה, את זה שר הביטחון ליברמן עשה. השר נגבי מתראיין ומכריז שישראל תשקול להכניס גנרטורים לעזה רק אחרי שמאות דונמים נשרפים בעוטף עזה. אז עם כל הכבוד, כשכל גורמי הביטחון עומדים ומתריעים בפנינו שהדרך היחידה למנוע את הסבב הבא זה לשקם את הרצועה, הדרג המדיני אוטם את אוזניו. לא מקשיב. כל מה שמעניין אותו זה ההישרדות הפוליטית וההסתה הפוליטית. תקשיבו לאזרחים. כן, כן, אלה שיושבים וסופגים את הטילים. תקשיבו להם, מה הם רוצים. הם רוצים שתדברו עם הצד השני. הם רוצים שתגיעו להסדר מדיני. הם רוצים שתפתרו את הבעיה. ירי במפגינים לא יפתור 60% אבטלה בעזה, והפסקת המעברים לעבודה בישראל לא תשפר את ארבע השעות שיש להם חשמל ביום. ובסופו של דבר, אם לא יהיה לעזתים מה להפסיד, אז הסכנה תהיה עלינו, וההשלכות יהיו עלינו. ומי שיהיה חתום על זה, זה ממשלת ישראל. אז יש רק דרך אחת לסיים את מעגל הדמים הזה, וזה לסיים את המצור על עזה, לפעול בזירה הבין-לאומית,

לשיקום הרצועה ולתת הקלות הומניטריות.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. כאמור, יסכם את הדיון השר אופיר אקוניס. בבקשה, אדוני. לאחר מכן אנחנו נגיע להצבעה. על כל הצעת אי-אמון תהיה הצבעה נפרדת, לפי סדר גודל הסיעה שהגישה הצעות אי-אמון. בבקשה, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, דרום שחור וכישלון הממשלה בהובלת פתרון בעזה, אלו הן ההצעות, הכותרות של הצעות האי-אמון של סיעת מרצ. אני אבקש משתי הגברות של סיעת מרצ, גברתי היושבת-ראש, שלא להפנות את גבן אל הדוכן. יש קצת תרבות, קצת נימוסים, פרלמנט. מגישים אי-אמון, תקשיבו לתשובות. השר צודק, השר צודק. כי אתה עמדת עם הגב ולא הקשבת למילה.

אני דווקא הקשבתי לרבות ממילותייך, גברתי.

ממש לא.

דווקא הקשבתי, ולכן אני גם אתייחס.

ובכן, גברתי היושבת-ראש, דרום שחור וכישלון הממשלה בהובלת פתרון בעזה, מציעות כאי-אמון בממשלה סיעות העבודה ומרצ, וכמובן מאשימות, כתמיד, כמיטב המסורת, את ישראל במתרחש בסמוך לרצועת עזה וברצועת עזה. רק צריך להזכיר, גברתי היושבת-ראש, שאכן היה זה ראש הממשלה אריאל שרון, זכרו לברכה, שהוביל את ההתנתקות. מרבית מחברי הקואליציה שלו, או מרבית מתומכיו לשעבר בליכוד, או בימין הישראלי בכלל, התנגדו לתוכנית הזאת, ואילו הראשונים שעלצו, חברת הכנסת רוזין, שמחו ותמכו, היו השותפות: סיעת העבודה, שהאשימה כאן את הממשלה, חבר הכנסת יונה, סיעת מרצ, או איך שקראו להם אז,

בוודאי שזה קשור.

וסיעות השמאל, עם קבוצה מסוימת, קטנה ושולית, חברת הכנסת נחמיאס, שגנבה מנדטים על חשבון המותג מח"ל, הקימה בהמשך את קדימה, גנבי מנדטים, גנבים, גנבי מנדטים, שחיתות פוליטית. הקימו מפלגה מתחרה תוך כדי הקדנציה או לקראת סיומה, ומי הם היו, חברת הכנסת נחמיאס? כל אלה אשר הצביעו עם אריאל שרון על תוכנית ההתנתקות. כל השאר, רובם הגדול, נשארו בסיעת הליכוד המקורית, שהתנגדה להתנתקות. התנגדה להתנתקות. אתה בעד לכבוש את עזה, אדוני השר?

אני מייד אענה לך במה אני בעד בכל מה שקשור לרצועת עזה,

בוודאי דבריי יובנו כהלכה. לא, זה מעניין אותי כשאתה מדבר נגד ההתנתקות.

משום שחבריה ותומכיה, חברת הכנסת רוזין, חבר הכנסת ילין,

כי אתם הצבעתם בעד ההתנתקות, לא אנחנו. אני הסברתי את זה עכשיו. ביבי היה בכנסת, לא, לא, לא. אני הסברתי את זה עכשיו בצורה מצוינת. ובכן, לא אף אחד

הכול שחור, ואתם לא יודעים להתמודד מול הטרור. זו האמת. ובכן, רבים מן, הימין הגדול. חבר הכנסת ילין, רבים משכניך ומחבריך, וגם מתומכיה של חברת הכנסת רוזין, עלצו ושמחו,

אני מניח, אם תשאלי אותם, גברתי היושבת-ראש, מה עמדתם לגבי ההתנתקות, האם ההתנתקות מרצועת עזה הייתה נכונה, תשאל את מירי רגב, היא הייתה דוברת של ההתנתקות,

הם בוודאי,

הם בוודאי יתמכו, חבר הכנסת חיים ילין. הם בוודאי יתמכו בך, חבר הכנסת ילין.

אתם מסלפים את ההיסטוריה. אתם מסלפים את ההיסטוריה. ואף אחד פה לא עלץ. לא יעזור לך,

אתם משקרים. גם נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, ומגיע להם ביטחון. מגיע להם, לתושבי עוטף עזה, ביטחון, כפי שמגיע לתושבי ירושלים או תל אביב או חיפה, בדיוק באותה מידה. הגברת לבני, הינה היא נכנסה, חברת הכנסת נחמיאס, אני הסברתי לפני שלוש דקות מה קרה כאן, איך באה לאוויר העולם תוכנית ההתנתקות ומה קרה לאותה קבוצה בסיעת הליכוד אשר תמכה בהתנתקות, גנבה את המנדטים, הקימה את קדימה, אתה כולל את, גנבה את המנדטים, גברתי. זה לא יעזור. זה לא יעזור. אופיר, אני שואלת אבל אם אתה כולל את נתניהו, לימור לבנת וסילבן שלום,

אבל נתניהו נשאר בליכוד,

ואפשרו את הבאתה אל האור. אבל את וחברים נוספים, כולם אותה קבוצה, ואתה רוצה,

פרשה מן הליכוד והקימה את קדימה, אז זה לא העניין כרגע. ואתה רוצה להחזיר לתוך עזה את כל הישראלים?

אני רוצה לומר מה כשל, אופיר אקוניס,

מה כשל, לבנות מחדש את גוש קטיף? איפה נכשלתם. תכבשו. אופיר, תכבשו את עזה. מה כשל? מה כשל, שנה בעוטף עזה, עשר שנים, מה כשל?

איפה נכשלתם? תכבשו את עזה.

לכבוש, לכבוש. האמנות למצוא את האשם. אנחנו אשמים, צחי הנגבי.

חבר הכנסת מיקי לוי, חברת הכנסת ציפי לבני, אתם כשלתם בקונספציה שלכם, למה ביבי תמך?

ואתם עדיין דבקים בה. ומה אתם אומרים?

חבר הכנסת ילין, בקונספציה, בתפיסת העולם?

מה תפיסת העולם שלכם?

ומפלגת העבודה ומרצ, אתם אמרתם שמצבה האסטרטגי של ישראל ישתפר בזכות תוכנית ההתנתקות, גברתי היושבת-ראש. הקטעים הללו מופיעים ביוטיוב, הם מופיעים ברשתות החברתיות, הם מופיעים בכל הארכיונים. ואני אגיד לך מה, חבר הכנסת לוי. חבר הכנסת לוי, אתה לא צריך להגן, חבר הכנסת לפיד, תגיד לחבר הכנסת לוי שהוא לא חייב להגן על טעויות. הוא לא קשור להתנתקות, הוא לא הצביע בעד ההתנתקות, אז מה אתה מגן על הטמטמת הזאת? אתה יודע שאני מכבד אותך, להבדיל מנתניהו,

לא, הוא פשוט לא היה פה. אבל אביך, חבר הכנסת לפיד, היה פה ותמך בהתנתקות. וגם נתניהו. והוא שגה. אביך, טומי לפיד, זכרו לברכה, שגה כשהוא תמך בהתנתקות, וגם חברת הכנסת לבני שגתה, מה לעשות, זאת עובדה. שגיאה אסטרטגית. שגיאה אסטרטגית. ובכן, מהי השגיאה ועל איזה שגיאה אתם חוזרים מחדש? אתם תומכים בנסיגות תמורת שלום. תמורת שלום. וכבר יודעים שנסיגות מביאות מלחמה, הרי כתבתם באי-אמון בממשלה: דרום שחור, אני מניח בגלל גל ההצתות הברבריות שמגיעות מרצועת עזה באמצעות העפיפונים שלהם.

פראי האדם האלה, המחבלים האלה, שדינם ככל מחבל, אין להם שום טענה,

גברתי היושבת-ראש, לא הייתה, חברת הכנסת לבני, אמורה להיות להם טענה, משום שנסוגונו לקווי ה-4 ביוני. זאת הקונספציה, חבר הכנסת יונה. זו תפיסה לגיטימית, שאני לא מקבל אותה, אבל היא תפיסה לגיטימית. באים אליה לציבור,

מעניין מאוד, גברתי היושבת-ראש, פתאום כולם התנגדו לתוכנית ההתנתקות. בחייך. אני אומר לך, יש תוצאות של ההצבעה פה, יש גם תוצאות של ההצבעה בליכוד, ששם דווקא ראש הממשלה שרון לא קיבל רוב, אבל עשה את זה. זוהי סכנה לדמוקרטיה, חברת הכנסת לבני. זוהי סכנה לדמוקרטיה. ואני

אז עכשיו כולם חכמים. אדוני היושב-ראש, עכשיו כולם חכמים, אבל מהי הבעיה העיקרית, חבר הכנסת יונה? שלא מודים בטעות. יש טעות, שהיא תפיסה של נסיגה לקווי 4 ביוני כדי לקבל שלום, ומקבלים מלחמה. מקבלים מלחמה, זאת האמת. ובסופו של דבר, בלי הסכם, מה זה משנה?

ואני באמת מעריך את תפיסת עולמך וחולק עליה מן היסוד, תכף אני אגיע גם לכלכלה, כי אתמול שמענו בממשלה סקירה מרתקת, וגם שם כל הקונספציה שלכם קרסה, כולל שלך, תכף אני אגיע גם לזה. חבר הכנסת שמולי,

יחד עם חברת הכנסת שפיר ויחימוביץ ואחרים, כל תפיסת העולם קרסה אל מול הנתונים, גם בעניין המדיני וגם בעניין הכלכלי וגם כמובן בעניין הביטחוני. ובכן, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אתה אומר שיש פשעים. אתה נימקת את האי-אמון.

שמעתי את נאומך. שמעתי אותו, ואתה אמרת שיש פשעים של הממשלה בעזה, ואני אומר לך את הדבר הזה: יש פשעים של החמאס בעזה. החמאס לוקח כבני ערובה, למה אתם לא אומרים את זה בעולם, חבר הכנסת לוי? החמאס לוקח כבני ערובה שני מיליון עזתים, ובהם ילדים.

בגלל מה, חבר הכנסת פריג'? ישראל לא נמצאת שם, אדוני היושב-ראש.

לטעמי הצבעת נגד. דיברתי כאן על ההצבעה האומללה בעד או נגד תוכנית ההתנתקות, ועכשיו פתאום כולם, כולל מהספסלים של האופוזיציה: ישראל אשמה, אחרי שנסוגונו לקווי ה-4 ביוני.

חבר הכנסת פריג', אחיך ברצועת עזה לוקחים, החמאס, הנהגת הרצועה, סלח לי, הם לוקחים את הילדים של עזה כבני ערובה, רבים מהם, חבר הכנסת בהלול, ואני מתפלא שאני לא שומע אתכם,

השומרים על זכויות האדם, על זכויות האזרח, מדוע אתם לא מגנים את העובדה שהחמאס משתמש בילדים, בילדים, שולח אותם אל הגדר, כשהוא יודע שכוחותינו שם? אני רוצה להגיד לכם, ב-23 במאי נפל דבר בישראל, גברתי המשפטנית, חברת הכנסת רויטל סויד: בית המשפט העליון בישראל, בית המשפט העליון במדינת ישראל, שרוב החלטותיו אינן מקובלות עליי, נתן אור ירוק להוראות פתיחה באש של צבא ההגנה לישראל בגבול הרצועה. כלומר, כל מי ששם קיפח את חייו,

זה מפתיע, אבל קיבלנו. לא יאומן. נפל דבר בישראל, אדוני היושב-ראש. בית המשפט הישראלי נתן אור ירוק לצבא ההגנה לישראל לשמור על ביטחון האזרחים. ואנחנו נשמור. וכל מחבל מתועב שיתקרב אל הגבול, עם עפיפון או בלי עפיפון, שידע, חבר הכנסת יונה, שאם יהיה צורך בכך וכדי להגן על אזרחינו, אנחנו נשתמש בכל האמצעים, ואולי הוא לא יחזור עוד לביתו בעזה, והדבר הוא גם על דעתו של בית המשפט העליון במדינת ישראל. אני מאוד שמחה שאתה מבין, אני בוודאי מבין זאת, חברת הכנסת רויטל סויד. ואני מקווה שאתם תבינו זאת. אני מאוד שמחה שאתה מבין את זה. לסיום, אדוני היושב-ראש, לסיום, אדוני היושב-ראש, אתמול, השתכנענו.

אתמול הוצגה בממשלה סקירה כלכלית, חבר הכנסת שמולי. הוצגה. מרתקת. מרתקת. ואני אומר לך שגם בעניין הכלכלי-חברתי, חבר הכנסת יונה, התווכח איתי רבות באולפנים, גם בעניין הזה, התפיסות שלכם קרסו לחלוטין אחת אחרי השנייה. זאת הסיבה, אדוני היושב-ראש, שגם בסקרי דעת הקהל, בגלל זה אתה בשלטון ומספר העניים בשמיים.

תפסיק לשקר. אתה בשלטון ומספר העניים בשמיים. תפסיק כבר עם השקרים שלך. אתה אלוף ההייטק ואלוף העוני. תפסיק עם השקרים.

אתה ממש טועה ומטעה. במדדי העוני והאי-שוויון יש ירידה. כמה מהמדד שלך מגיע לפריפריה? אתם ממציאים המצאות, כמה מהמדד שלך מגיע לפריפריה?

אלוף המדע. בדיות במקום עובדות. אבל מה המזל, אדוני היושב-ראש? המזל הוא שהציבור לא קונה את הבדיות שלכם.

יחד עם יש עתיד ביחד, לא מגיעים למספר המנדטים, לפחות על פי סקרי דעת הקהל, שמביאה לבד סיעת הליכוד. תלכו הביתה, תחשבו איך הגעתם למצב הזה ואז תחזרו לכאן. אני מבקש לדחות את כל הצעות האי-אמון.

תודה, אדוני השר. חברי הכנסת, מי שמעוניין להצביע, שישב. אנחנו נצביע כמקובל לפי גודל הסיעות. ההצעה הראשונה היא הצעת אי-אמון: דרום שחור, של המחנה הציוני. מי בעד ההצעה? מי נגד? הצעת

חברי הכנסת, בעד האי-אמון, 38,

57, שניים נמנעו. הצעת האי-אמון של המחנה הציוני לא התקבלה. עכשיו נצביע על הצעת האי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: מדיניות נישול והסתה נגד ערביי הנגב. מי בעד ההצעה של הרשימה המשותפת? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. תזיזו את הדברים. שמתי לב שחברי הכנסת הרצוג ויחימוביץ ישבו במקומות, אך לא יכלו, התכוונתם לתמוך בהצעת האי-אמון. אם כן,

45, כולל הרצוג ויחימוביץ,

59, אין נמנעים. הצעת הרשימה המשותפת לא התקבלה. תזיזו את התיקים מן המסך. אנחנו נצביע על הצעת האי-אמון של סיעת יש עתיד: כישלון המסע המדיני של ראש הממשלה באירופה. מי בעד האי-אמון? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד

חברי הכנסת, בעד, 44, נגד, 58, אפס נמנעים. הצעת יש עתיד לא התקבלה. הצבעה אחרונה תהיה על הצעת האי-אמון מטעם מרצ: כישלון הממשלה בהובלת פתרון בעזה. מי בעד ההצעה?

נא להצביע. הצעת סיעת מרצ להביע אי-אמון

חברי הכנסת, בעד, 45, נגד, 57, אפס נמנעים. גם הצעת האי-אמון של מרצ נדחתה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. אנחנו עוברים לחקיקה, חברי הכנסת, ואני מתכבד להזמין את חבר הכנסת איתן כבל, יושב-ראש ועדת הכלכלה, לעלות לדוכן על מנת להציג לנו הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס'

התשע"ח 2018. אדוני היושב-ראש, סליחה, מטעם הוועדה יציג את ההצעה חבר הכנסת יצחק וקנין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח 2018, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית, ומטרתה לאפשר העברת מכסות אישיות לייצור ושיווק ביצים מאזור יהודה ושומרון לישראל, ולהפך. בשנת 2011, בתיקון לתקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), התשמ"א 1981, הוחלו הסדרים שונים מחוק המועצה לענף הלול על מגדלים באזור, אולם בזמנו הוחלט כי התיקון ישמר מצב קיים ולא יאפשר ניוד מכסות מיהודה ושומרון.

לנוכח טענות המגדלים השונים, הן מהאזור והן משטח ישראל, החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר שבחן את השלכות ההיתר, ליזום תיקון לחוק שיאפשר העברת מכסות כאמור, במגבלות שייקבעו בתקנון המועצה לענף הלול. חשוב לציין כי בהתאם להוראות החוק המוצע, אין בהעברת המכסות כדי לשנות את המכסה הארצית הכוללת כפי שהיא נקבעת בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק), המותקנות מדי שנה באישור ועדת הכלכלה. ועכשיו חבריי, המחנה הציוני, חברי המחנה הציוני,

אני רוצה שתקשיבו לי, כדי שתהיו מונחים בהצעת חוק זו, כי אני הבנתי שאתם מתנגדים בגלל שהמשמעות היא העברת מכסות. אני רוצה להסביר. אני בא מהענף הזה ואני מכיר אותו ישר והפוך על כל ההיבטים שלו. היום ענף ההטלה בארץ הוא ענף מוסדר, מתוכנן. זאת אומרת, כל חקלאי שמקבל מכסה, זו מכסה רשומה עליו ואי-אפשר לעשות שינוי. כמעט אין שחקנים חדשים, למעט 20 30 נכנסים מדי שנה עם מכסות של כ-250,000 ביצים או עד חצי מיליון ביצים. זה המצב בענף הזה. הבעיה היא שבתוך התיקון הזה יש צורך לעשות תיקון נוסף, ואת זה עשינו בתוך הוועדה, ואני אסביר את הדבר. מאחר שהמועצה לענף הלול נבחרת מנציגי ממשלה, נציגי ציבור ונציגי החקלאים, אחת לשלוש שנים, החוק קובע במפורש שלאחר תום התקופה של שלוש השנים המועצה תמשיך ותופעל רק במשך שלושה חודשים נוספים. בגמר שלושת החודשים יש כאוס מוחלט. כיום, זה המצב שנוצר במועצה לענף הלול. זה לא רק ועדת המכסות, כל המועצה לא חוקית. לאור המצב הזה נוצר מצב שיש כאוס, חקלאים שרוצים לשדרג את הלולים הישנים ולחדש אותם ללולים מודרניים על פי התקנות האירופיות, לא יכולים לעשות את זה. למה? כי אין מי שיאשר את הפעולה לביצוע. המועצה לא בתוקף. כבר עברו שישה חודשים. מה שבאנו בתיקון הזה לעשות, זה להאריך את הכהונה בעוד תשעה חודשים עד שהשרים, ודרך אגב, הכאוס לא נגרם על ידי החקלאים אלא דווקא על ידי נציגי הממשלה. זאת אומרת, הממשלה היא זו שלא שלחה את הנציגים, לא בחרה בהם, אין כינון מועצה, וכשאין מועצה, דרך אגב זה משליך על כל הארץ, על הגליל, על הנגב, איפה שיש מכסת הטלה. היום אי-אפשר לבצע אפילו בדיקות: אם חלילה וחס מחר תהיה איזו מחלה מסוימת בענף ההטלה, אין מי שייתן תשובות.

הכנסנו תיקון נוסף להארכת תוקף המועצה, ואני מקווה שבתקופה הקרובה השרים ימנו את הנציגים על מנת שהענף הזה ימשיך ויתפקד בצורה מסודרת, כפי שהוא פעל עד היום. אני אסיים את דבריי ואני אומר: אני חושב שזאת טעות. מישהו הטעה את המחנה הציוני ואמר להם שפה מדובר על ניוד מכסות, כביכול ליהודה ושומרון. זה בכלל לא נכון, כי המכסות רשומות שמית.

סליחה, אדוני.

מה כתוב? שאם אני היום בגליל ורוצה לנייד, למכור את המכסה, הרי המכסה הזאת רשומה, יש לי אותה כבר 30 שנה,

זה היום קיים בכל המושבים והקיבוצים במדינת ישראל. לא שיש הרבה חקלאים ביהודה ושומרון, מספר החקלאים מצומצם מאוד, אולי שניים-שלושה חקלאים מגדלי ביצים. זה הכול. עשינו חוק לחקלאים. החוק הוא בדיוק הפוך, שאותו מגדל ביהודה ושומרון, אם ירצה למכור את המכסה שלו, ימכור אותה.

הוא לא יוכל לעשות איתה כלום. הוא תקוע עם המכסה. אף אחד לא מעביר מכסות ליהודה ושומרון, ההפך: אצלנו בגליל, אם אני רוצה להפסיק לגדל, ויש הרבה כאלה,

הם מפסיקים לגדל, מקבלים את מה שהם מקבלים בעבור המכסה שלהם, ובזה נגמר העניין. ביהודה ושומרון, אני אומר לכם את זה באחריות, כמי שמכיר את הענף, תבדקו, מאחר שהענף הזה הוא מתוכנן,

אי-אפשר לתקוע ולהכניס מכסות. ההפך, מגדלים ביהודה ושומרון תקועים עם המכסה, הם רוצים להיפטר ולא לגדל, והם תקועים עם המכסה שלהם. אני חושב שמישהו הטעה אתכם ואמר לכם דברים לא נכונים. ואני חושב שההצעה הזאת מחויבת המציאות, חייבים לאשר אותה, גם בגלל הכאוס, שהמועצה כיום לא מתפקדת, נגמר התוקף שלה. מן הראוי שהכנסת תאשר את החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת וקנין. אין הסתייגויות. לא הוגשו הסתייגויות, אך יש בקשות דיבור, ולכן אני עוברת על הרשימה: ראשון הדוברים, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים, מוותר, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. עד חמש דקות לרשותך,

תודה רבה, גברתי.

אני יודעת שהחוק הזה חשוב להרבה אנשים, ויכול להיות שיהיה דיון רציני מאוד סביבו, אבל רציתי לנצל את חמש הדקות האלה כדי לעלות לדוכן ולדבר דווקא על נושא שאולי לא ייקח מזמנה של כנסת ישראל היום הרבה זמן, וזה הנושא של רצח נשים. אתמול נרצחה האישה ה-15 במדינת ישראל מתחילת השנה. אתמול נרצחה אישה שכבר הגישה תלונות בעניין האלימות והסכנה שעומדת בפניה. היא אימא לארבעה ילדים, ובכל זאת טבח בה בן הזוג לשעבר, הוא שיסף את גרונה והשאיר אותה מדממת למות. זה מה שהוא עשה בפועל, אבל בעיקר אנחנו כולנו במדינה הזאת השארנו את האישה הזאת, ועוד 14 נשים אחרות, לדמם אל סופן בלי להתערב ולהגיש להן הגנה. אי-אפשר לעבור לסדר-היום כאשר אנחנו יודעות שבשבועיים האחרונים נרצחו ארבע נשים במדינת ישראל. הייתי מצפה לראות שרים מוציאים הודעות לעיתונות ואומרים איך הם הולכים להגן על הנשים בצורה יותר טובה. הייתי מצפה שעכשיו, במליאה, אולי מישהו יתעניין בדברים שאני אומרת, בדברים שאני אומרת על הנשים במדינת ישראל, ש-50% מהנרצחות בכל שנה, כבר הגישו תלונות לממשלת ישראל, ה-50% האחרות הגישו תלונות והיו מטופלות על ידי מערך הרווחה. אולי יש חפיפה בין ה-50% האלה וה-50% האלה, אבל לפחות 70% מהנשים שנרצחו או שנרצחות בכל שנה, כבר התלוננו, עשו את הצעד, ואולי אפילו סיכנו את החיים שלהן יותר, בגלל שהלכו והתלוננו. ומה אנחנו עושים ועושות? מה המשרדים השונים עושים? עדיין מתווכחים עם משרד האוצר האם צריך לתת 50 מיליון או 20 מיליון לנושא המאבק באלימות וברצח נשים. האם התוכנית הבין-משרדית, שעבדנו קשה מאוד שתאושר, ואושרה בוועדת השרים, האם היא מיושמת, או שמיישמים את החלקים שלא מחייבים בתקציבים? למה חוק האזיקונים, שעבר בקריאה טרומית והיה צריך להתקדם כדי להציל את הנשים שנמצאות בסכנה, מעוכב על ידי משרד המשפטים? ולמה עוד ועוד צעדים לא ננקטים כדי להגן על הנשים שנמצאות בסכנת חיים? האם הכנסת מנסה להגיד עכשיו, בחוסר ההתעניינות, אפילו, בנושא של רצח נשים, שדם נשים הפקר? האם אנחנו רוצים להגיד לנשים במדינת ישראל: תמשיכו לסבול את האלימות בשקט עד שתגיעו לגורלכן המר, כי אף אחד לא בנוי להתעסק בנושאים האלה, אלה נושאים לא חשובים כמו שאר הנושאים? מה בדיוק קורה? למה לא קמה צעקה אמיתית? למה השרים לא יוצאים לציבור ואומרים מה הם מתכוונים לעשות כדי להגן על הנשים שנרצחות במדינת ישראל? בדרך כלל מספר הנשים שנרצחות כל שנה הוא 17 18 נשים. אנחנו עוד לא סיימנו חצי שנה ו-15 נשים כבר נרצחו. אם זה לא מבייש את הממשלה, אז כנראה שום דבר לא מבייש. איך יכול להיות שאף אחד לא חושב שהוא צריך להגיש, נא לסיים. דין וחשבון על זה שחיי הנשים הם הפקר? אני קוראת לכלל הנשים במדינת ישראל, כן להתחשבן עם כל מי שמפקיר את חייהן וכן לצאת לרחובות ולהגיד: אנחנו לא נסכים לעבור בשקט על זה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני. עד חמש דקות לרשותך.

לנסות סיפוח זוחל גם על גבן של התרנגולות, זה מתחיל להיות מוגזם. יש את המכסות של האנשים שגרים בניגוד לחוק הבין-לאומי, פושעי מלחמה הנמצאים בשטחים כמתנחלים. מה שצריך זה להחזיר אותם ולא להחזיר את המכסות המיותרות שיש להם שם עם הביצים. לכן, החוק הזה, אנחנו נתנגד לו, לא בגלל שכל הסעיפים שלו הם לא בסדר, חלק מהסעיפים מחויבי המציאות, חלק מהם צריך, עם מכסות, עם אנשים. מגדל שהוא לא יכול ורוצה להעביר למקום אחר, סביר להניח שזה צריך להיות מקובל. ולא רק זה,

מועצת הלול, אני לא יודע מה התפקיד שלה בכלל, חבורה של אנשים, שתלוי מי שר החקלאות, איך הוא מקדם אותם, איך הוא מחזיר אותם אחורה. הנושא הזה, שקיימת מועצת הלול אבל היא לא מתפקדת, היא לא חוקית, ומה בא החוק הזה? להביא את האנשים, שהם נמצאים במצב לא חוקי, שהם לא מתפקדים, ולהחזיר אותם שיהיו חוקיים, לתת להם לגיטימציה מחדש, ולא רק זה, אלא להאריך להם בעוד שנה, כי אף אחד לא זז ולא מתקדמים ולא מוסיפים אנשים. מועצת הלול הזאת היא שחוסמת את האפשרות שמגדלים ערבים יגדלו לולים, שיהיו להם לולים, שיהיה להם פטם, שיהיו להם לולים ויהיו להם גם תרנגולות מטילות. אין אפשרות. הערבים מנסים. הם לא אומרים: אנחנו לא ניתן לכם, אבל מציבים תנאים שאי-אפשר לעמוד בהם, ואז: אתה לא עמדת בתנאים, אתה לא עמדת בקריטריונים. הנושא של היבוא: עדיין יש יבוא של הביצים, והיבוא עם סלמונלה. ראינו את המחלות, והשמידו, וכמה להשמיד ולמה להשמיד. אז המכסות לא מספיקות מצד אחד, ומצד שני מייבאים. מייבאים בלי בדיקה, בלי ביקורת, ופתאום מתגלה המחלה. אז הענף הזה הוא פרוץ, לכן, להסדיר אותו. בנוסף, המחיר של הביצים, אם אנחנו משווים אותו למקומות אחרים, החקלאי לא מקבל את המחיר שהוא צריך לקבל. המחיר גבוה לצרכן, אבל החקלאי לא מקבל.

כי יש לו דמי תיווך, יש את הרשתות ויש את האנשים שצריכים להרוויח פי כמה וכמה על הדרך. אני אתן השוואה: כולם יודעים מה המחיר של הביצים בארץ, תגיעו לשטחים, קרטון ביצים עם 30 ביצים, במשקל של 1.2 ק"ג לפחות נטו, זה ב-18 שקלים וב-16 שקלים.

מה הפער הזה? הם גם עוברים בדיקות וטרינריות, והם בריאים, ולא שמענו שהמחלה סלמונלה נמצאת בשטחים.

לא מוזכר. אז הבדלי המחיר האלה, מי מקבל אותם, דמי התיווך האלה? והממשלה רוצה רק שמשהו ימשיך אבל לא רוצה לטפל באנשים האלה, בטייקונים האלה, שמעלים את יוקר המחיה.

אנחנו באים עם תוכניות להוריד את יוקר המחיה. להוריד את יוקר המחיה. צריך לטפל באנשים האלה,

אני לא רוצה לפגוע בהם, אבל שירוויחו בצורה הוגנת. הם לא צריכים להרוויח בצורה חזירית.

תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. חברת הכנסת חנין זועבי, עד חמש דקות, גברתי, לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, אומנם החוק נחשב לעוד צעד, עוד חוליה, לסיפוח השטחים, והוא מגלם את הדוקטרינה הישראלית החדשה: לא מנהלים סכסוך אלא מכריעים את הסכסוך. מכריעים את הסכסוך לא על ידי הכרה בזכויות, לא על ידי הכרה בחוק הבין-לאומי, אלא על ידי חוקים שמעבירים בכנסת, וקוראים לתהליך הזה "דמוקרטיה".

כי במדינה הזאת, ובחברה הישראלית גם, אין הגדרה לדמוקרטיה חוץ מאשר שליטת הרוב, טירנות הרוב. את מוזמנת לעבור לאחת מ-20 מדינות ערב. זה מביא אותי לחוק של מדינת כל אזרחיה. חוק שבא להציג חזון של דמוקרטיה, חזון של שוויון זכויות, גם אזרחי, גם לאומי. נשיאות הכנסת החליטה, בצעד נדיר, לפסול מראש את החוק, לא לדון בו בכנסת, להכריע בלי הצבעה במליאה. מה פירושו של דבר? או שפוחדים מלדון במושג דמוקרטיה או שלא יודעים מה זה דמוקרטיה. עצם הפחד להכניס את המונח הזה, את המושג הזה, את הנושא הזה לתוך האג'נדה בכנסת, לתוך הדיון בכנסת, אומר שרוצים להכריע את זה גם כן על ידי טירנות הרוב. הם יודעים שכאשר יביאו את החוק, הכנסת תפיל את החוק. אבל הם מפחדים מהחוק עד כדי כך שלא מעבירים אותו לשלב של דיון בתוך הכנסת, הם לא מוכנים לדון בכנסת. בהמשך מוגשת הצעתו של חבר הכנסת קיש, אני צריכה להגיד: הצעה יצירתית, אני חייבת להודות. ההצעה אומרת שרשימה של יותר משתי מפלגות באותה רשימה לא תקבל מימון, אלא תקבל מימון של מקסימום שתי מפלגות. הוא מסביר למה. הוא אומר שצעד כזה יפגע בבל"ד, במפלגה שלי, ברית לאומית דמוקרטית. קודם כול, הם העלו את אחוז החסימה.

בתקווה שהדבר יפגע בייצוג הפלסטינים בכנסת. זה לא עבד. אחר כך הם מביאים ומנסים לשלוט ולפגוע בייצוג הפלסטינים, אבל על ידי שליטה במימון. אבל יש לנו חדשות: גם הדבר הזה לא יצליח.

לא בגלל שהחוק לא יעבור, יש סיכוי שיעבירו את החוק, כי כבר החשיפה של הפרופיל האמיתי של ישראל בתור מדינה שמבטיחה רק פריבילגיות ליהודים, זה פרופיל כל כך חשוף, גם לדעה המקומית, שמקבלת את זה, וגם לדעה הבין-לאומית. הם לא מפחדים, פה אין פחד מבית הדין הבין-לאומי. ולמה החוק יעבור? כי יש מספיק חברי כנסת שמבינים שדמוקרטיה היא רק הכרעת הרוב. אבל למה זה לא יצליח, גם אם החוק יעבור? כי ברית לאומית דמוקרטית, הצעת החוק של מדינת כל אזרחיה מגלמת את המובן מאליו בדמוקרטיה, אף ניסיון לא יעלים ולא יחליש את המובן מאליו, גם לא הרכבת תדמית קיצונית, מחושבת, לייצג את בל"ד בתור מפלגה קיצונית,

בעיני הפלסטינים, כמו גם בעיני הדמוקרטים, דמוקרטיה ושוויון לא יכולים לעולם להפוך לאידיאולוגיה קיצונית. כלומר, הבעייתיות של מדינת כל אזרחיה היא דווקא הדרישה הקיצונית שלנו לדמוקרטיה. ככה היועץ המשפטי הגדיר את הבעייתיות של מדינת כל אזרחיה: הם מבקשים יותר מדי

הם מבקשים דמוקרטיה על חשבון הפריבילגיות של היהודים. נכון, זו המשמעות היחידה של דמוקרטיה. אין דמוקרטיה עם פריבילגיות. ההגדרה היחידה של דמוקרטיה זה שוויון, והמשמעות היחידה של שוויון,

משפט סיום. המשמעות היחידה של שוויון היא לא להכיר בפריבילגיות לקבוצה לאומית אחת.

כלומר, גברתי היושבת-ראש, הצעת החוק של מדינת כל אזרחיה לא נפסלה בגלל הקיצוניות שלה אלא בגלל,

גברתי. בסדר. אלא בגלל משקל היתר הדמוקרטי. אז תכירו בעובדה שאתם לא יכולים לקבל את הדמוקרטיה בתוך המקום הזה. תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. אתם לא יכולים לקבל שוויון.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני השר, גברתי השרה, עמיתיי חברי הכנסת, בסוף השבוע הזה התפרסם תחקיר חשוב על עמותת רגבים. למי שלא מכיר, עמותת רגבים היא קבלן של הריסות, קבלן של חורבן, עמותה ששמה לעצמה מטרה לרדוף, לסמן ולהרוס יישובים ובתים של אזרחים ערבים, יישובים ובתים של ערבים בדואים בנגב, יישובים, בתים וקהילות של פלסטינים בשטחים. התחקיר היה מרתק, כי הוא מלמד אותנו שמנהיגי רגבים, אותם אנשים שכל הזמן מסתובבים כאן וצועקים על בנייה ללא היתר, בנייה ללא רישיון, האנשים האלה בעצמם יושבים על אדמות פלסטיניות פרטיות, על קרקע פרטית של מישהו אחר, על אדמה גזולה, והבתים שלהם בעצמם הם בתים ללא היתר. על האנשים האלה נאמר במקורות שלנו: אל תתייראו לא מן הצדוקים ולא מן הפרושים אלא רק מן הצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. עמותת רגבים היא עמותה של צבועים. עמותה של צבועים, שבעצמם יושבים על אדמה גזולה, אדמה פרטית, עוברים על איסור הגזל, בעצמם חיים בבתים שנבנו ללא היתר, וכל הזמן באים ושמים אצבע ומצביעים על אנשים אחרים. אנשים אחרים שלא יושבים על אדמה פרטית שנגזלה ממישהו אחר, אנשים אחרים שלא יושבים ולא הקימו בתים בניגוד לדין הבין-לאומי בהתנחלויות, אנשים אחרים שלא מסמלים בני עם אחר כאויבים, ומחפשים איך להזיק, איך להסית ואיך להרוס. עמיתיי חברי הכנסת, יש משהו סימבולי מאוד בסיפור הזה של רגבים, כי הסיפור הזה של רגבים הוא הסיפור של הימין הישראלי שבשלטון. אלה שמספחים אדמות פלסטיניות נגד החוק הבין-לאומי, גם בניגוד לחוק הישראלי, ואחר כך מפנים בני אדם שגרים שם בטענה שהם אלה שבנו באופן לא חוקי. צריך להגיד: בשטחי C שנמצאים בשליטת ישראל בשטחים אין לפלסטינים שום יכולת לבנות בצורה חוקית מבחינת המשפט הישראלי. הם לא יכולים לקבל היתרים כאלה, זה לא קיים בעולם המציאות. ואז אלה ששולטים בשטח, הכובשים, לא נותנים את ההיתרים שהם דורשים, שהם חייבו, ואז הם באים בטענות שמישהו חי בבית שנבנה ללא היתר. קחו את הסיפור של ח'אן אל-אחמר, פרשה מובהקת של כרם נבות. אנשים מקהילה קטנה, ערבים בדואים שהועברו לשם מהנגב ב-1951 ושמה הקימו את הבתים שלהם, בתים דלים, אבל סביב הבתים האלה ארגנו את חייהם. עם השנים הקימו שם,

בית ספר מפליא ומופלא, אקולוגי. מקום יפהפה, עם כל העוני וכל המצוקה. והיום את האנשים האלה רוצים לגרש מהבית, את היישוב שלהם, להרוס ולהחריב, והכול כדי לייצר רצף טריטוריאלי מירושלים ועד יריחו, רצף שיקטע לשניים את הגדה המערבית וימנע את האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בעתיד. ככה נראית המדיניות של ממשלת ישראל: גם הסתָ וגם גזלת, גם הרסת וגם שיקרת. זה מה ששלטון נתניהו עושה.

עמיתיי חברי הכנסת, מול העוול הזה כולנו, כולנו צריכים להשמיע קול. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, מדבר, מוותר'

עד חמש דקות, אדוני, בבקשה.

אני רוצה להתייחס לסילופים של השר, שבא, קרא את מה שהכינו לו והלך, שהבדואים כאילו משתלטים על קרקעות המדינה. דברי השקר וההבל שהוא הזכיר והלך, הוא לא מוכן לשמוע, ולא התייחס אפילו להצעות שאני הצעתי ולדברים שהעליתי בהצעת האי-אמון. והיום רציתי להתייחס לנושא אחר, וזה נושא של ה-17 בינואר 2017,

עברו שנה וארבעה-חמישה חודשים מאז שנהרג יעקוב אבו אלקיעאן, והיום מתפרסם בעיתון: נציג השב"כ קבע שהדריסה באום אל-חיראן, כשל מבצעי של המשטרה. שר המשטרה יושב פה והוא לא נותן תשובות. לא השר, לא הרמטכ"ל, אף אחד לא מוכן לענות. הגוף הכי גבוה במדינת ישראל בעיניים ביטחוניות, שכל אזרח במדינת ישראל רואה בו כאילו גוף שהוא קדוש וכל מה שהוא אומר זה אמת, ואף אחד לא רוצה אפילו להתייחס לדוח של השב"כ שהבן אדם נרצח בדם קר על ידי שוטרים. לא רק שהוא נרצח, ברגע שהוא היה מת, אחרי שירו בו השוטרים, הוא דרס את השוטר למוות, ללא כוונה, בן אדם שמת, בן אדם שנמצא בבית קברות, ואף אחד לא מוכן לתת תשובות על זה. לא רק שלא נותנים תשובות, גם עדיין דבק השר לביטחון הפנים בגישה שלו שמה שהתרחש באום אל-חיראן זה היה דאעש. פעם דאעש, פעם מאעש, פעם לא יודע מה. עדיין הוא דבק בעמדה שלו, וזה חבל ומצער. במקום לבוא ולתת תשובות לכשלים אחד אחרי השני, כשל ועוד כשל ועוד כשל, הם מתחמקים, השרים של כל הממשלה הזאת,

לצערי, כושלת בכל התחומים, גם האזרחיים, גם המדיניים. אין תוכנית, אין אופקים, לא לשלום ולא לביטחון ולא לשום דבר, חוץ מאשר דבר אחד ויחיד: ללכת ולעשות רע, איפה שיכולים לעשות רע, לאזרחים הנמצאים וחיים על הקרקעות שלהם, שרכשו אותן מאבות אבותיהם. העניין הוא לא שאין מקום בנגב, הוא מהווה 12 מיליון דונם, אפשר להקים עוד 30 יישובים ולהכיר בהם. לא צריך להקים, צריך רק להכיר ביישובים שקיימים עוד מלפני קום המדינה. האנשים התפרנסו מחקלאות, כמו שאמר, אם זה גידול צאן ואם זה גידול כבשים ואם זה גידול ביצים,

פעם לא היו קונים ביצים בכלל, הבדואים כמעט היו מסתפקים, בכל התחומים של החקלאות. ואני אומר לכם, יש לנו צילומים משנת 1936, עוד מזמן האנגלים, שהאדמה בנגב מעובדת. היו מעבדים את האדמות. האנשים האלה לא באו מהירח, לא באוניות ולא במטוסים, ולא היגרו מאף מקום. הם תושבים ילידים. לדעתי מגיע להם לפחות מה שמגיע למהגרים.

תודה רבה לחבר הכנסת ג'מעה אזברגה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אחריו אחרון הדוברים, חבר הכנסת ואאל יונס. אם אני לא רואה אותו, זה אומר שחבר הכנסת וקנין יסכם לנו את הדיון. בבקשה, אדוני. עד חמש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו עדים למתקפה חסרת תקדים על האוכלוסייה הערבית, במיוחד בנושאים שהם בלב תשומת הלב ומהווים קשיי יום-יום לחברה הערבית, במיוחד בתחום התכנון והבנייה ומרחב המחיה של האוכלוסייה הערבית. לפני שבועיים בערך ועדת הפנים אימצה נהלים ותקנות חדשים וקנסות מינהליים בעבירות תכנון ובנייה, שמתחילים בעשרות אלפי שקלים ומסתיימים במאות אלפי שקלים, כאשר אנחנו יודעים בוודאות שרוב-רובה של הבנייה הבלתי-חוקית, לכאורה, נמצאת ביישובים הערביים לא באשמתם של התושבים הערבים ולא באשמתם של התושבים הדרוזים ולא באשמתם של אנשי הכפרים הלא-מוכרים. מחדלי הממשלות לדורותיהן לא אמורים לבוא על חשבונם של פשוטי העם, של אנשים שאין להם פתרונות ונאלצים לבנות את ביתם או מחכים שנים רבות לתוכניות מתאר, שאינן מגיעות. הממשלה לקחה על עצמה בשנתיים האחרונות, בצורה כאילו משמעותית, לסיים את הסיפור של תוכניות המתאר, בעיקר בגליל ובמרכז הארץ. אבל כפי שאמרו חבריי לפניי, תוכנית מתאר שאנחנו רוצים שתענה על כל הצרכים של היישוב, שתעבור את כל מדרג הוועדות השונות ואנשי המקצוע יחוו את דעתם עליה, זה מינימום בין שלוש לחמש שנים. ומכאן שהטלת הקנסות האלה על אנשים שבינתיים אין להם פתרון, לא בכפרי הדרוזים, לא בגליל ולא במרכז, היא בעצם עוול לאוכלוסייה הזאת, ואנחנו הופכים אלפי אנשים לעבריינים ואנחנו בעצם גוזלים את כספם. הסיפור לא נולד מלא כלום. ההסתה המתמשכת כלפי האוכלוסייה הערבית המשיכה גם בשבוע האחרון, במתקפה חסרת תקדים של השר גלנט כלפי האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב, והצגת מצג שווא של השתלטות האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב, כאילו שאלה אנשים פושעים, אינם כפופים למרות החוק, אין דין ואין דיין בנגב, כאשר האמת רחוקה מאוד ממה שתיאר השר. לצערי הרב הוא המשיך וממשיך לטעון את הטענה השקרית והנלוזה הזאת. אנחנו נמצאים בארץ שני לאומים. יש את הלאום היהודי, שיש לו גם את הרוב בכנסת, ויש את הלאום הערבי, התושבים הערבים. לשסות אוכלוסייה של 80% באוכלוסייה אחרת תוך כדי מצג שווא, זה רחוק מהאמת, זה עוול נוראי וזה לא יוביל לשום מקום. זה יוביל למצב שרוב-רובה של האוכלוסייה הערבית, רוב הצעירים הערבים יסתובבו עם מרשם פלילי, זוהיר. כל מי שיבנה בעל כורחו מבנה של 10 מטר, ירחיב את הבית או יבנה מעבר לקו הכחול של תוכנית המתאר, הוא עבריין, וכאן ילכו ויתרבו העבריינים. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, האחריות מוטלת על המפלגות הגדולות, שאמורות לייצג את הזרם המרכזי במדינה. היחסים בין יהודים לערבים הולכים לכיוון של התנגשות ושל מצב נוראי, בלי לדבר עכשיו על מה שקורה בעזה ומה שקורה ביהודה ושומרון, אנחנו מדברים על הגליל ועל המרכז ועל הנגב. מצערת מאוד המגמה הזאת. אל תיתנו למפלגות קטנות ולאוכלוסיות קטנות להוביל את הזרם המרכזי של החברה הישראלית. כולנו נצטער על זה אחר כך.

תודה רבה לחבר הכנסת סעיד אלחרומי. יסכם את הדיון חבר הכנסת יצחק וקנין. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע אם מישהו שם לב, אף אחד מהרשימה המשותפת שעלה לכאן לא דיבר על החוק. הם בעצמם מבינים, רק על החוק. רק על החוק דיברתי.

אני ואתה יודעים שלחוק הזה אין שום משמעות לגבי יהודה ושומרון, אין לו שום משמעות. זה עושה פשוט את המציאות, הענף היחידי, הענף היחידי שהוא מתוכנן, אי-אפשר להיכנס ואי-אפשר לצאת, זה ענף ההטלה. זה כמו ענף החלב, מכסות רשומות. כל שנה נותנים תוספת מכסות למספר חקלאים קטן, שרובם הגדול בעצמו לא יכול לממש את זה, כיוון שיש צורך בבניית לולים מודרניים, היום, בתקן אירופי. ולכן, כל העניין הזה הוא יותר להסדיר, על החוק הזה הסדרנו גם את הנושא של המועצה, והסברתי את זה בצורה הברורה ביותר. הכאוס הוא לא רק בענף ההטלה במגזר היהודי אלא גם במיעוטים, כי אם אין מועצה אין הסדרה, ואם יש מחלות מסוימות, סלמונלה או ניוקאסל או כל מחלה אחרת בענף הזה, ישנו כאוס. אין מי שמטפל בזה היום. אני אומר לכם, המועצה, פג תוקפה כבר לפני שלושה-ארבעה חודשים, ולכן ישנו צורך דחוף לתקן את זה. בתוך המסגרת הזו תיקנו את החוק והארכנו את תוקף המועצה, ובמועצה הזו יש נציגים גם של השרים הנוגעים בדבר, גם של נציגי ציבור, גם של החקלאים מכל המגזרים. ולכן זה פלא גדול,

צריך לדעת שהמועצה לא נוגעת רק בענף ההטלה, את זה צריכה לדעת הרשימה המשותפת, אלא גם בענף הפטם, ויש המון לולים במגזר שלכם ואתם יודעים את זה. המועצה מסדירה גם את הנושא הזה. אני לא שומע מה אתה אומר. ידידי היקר, בפטם אין מכסות. אין מכסות, זה ענף משוחרר. אתה ואני יודעים שבמגזר שלך, אתה רוצה שאני אגיד לך כמה לולים שמגדלים פטם יש באזור רהט? את זה אני יודע לאשורו, אני לא מספר סיפורים. וגם בכפרים הערביים האחרים. ברגע שאין מועצה, אין הסדרה של כל הדברים שציינתי פה. לכן, יש חשיבות גדולה. מישהו פה מטעה. יש איזה סעיף שמראה: העברת מכסות יהודה ושומרון, ועל זה בניתם את כל התיאוריה המופרכת. אני אומר את זה גם למחנה הציוני. לצערי הרב, גם הם קיבלו החלטה והם מקובעים בהחלטה.

כי מישהו אומר להם. לא, אנחנו קיבלנו החלטה, לא יכולים לשנות. רבותיי, אם קיבלתם החלטה בטעות, צריך לתקן אותה. ואני לא חושב שאתם צריכים להצביע כך, מכיוון שההסדרה הזאת נחוצה גם לבריאות הציבור, מכל הבחינות. לכן אני חושב שזאת טעות, אני חושב שכולם צריכים להצביע בגין ההצעה הזאת, כי ההצעה הזאת טובה להסדרת כל הענפים: ענף ההטלה וענף הפטם, שהם ענפים מאוד דומיננטיים במשק. לכן, חברים, אני חוזר ואומר: אם הדברים לא הובנו לכם נכון או הוסברו לכם בצורה לא נכונה, אני מסביר את זה פה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אני חושב שגם מי שהיה בוועדה, אני חושב, חבר הכנסת חאג' יחיא, אתה היית בוועדה, אני חושב, בחקיקה, נכון? אם זכור לי טוב, היית בזמן החקיקה וראית שרוב הדיון נסב על הנושא המועצה, שאין מועצה כרגע בגלל שפג תוקפה. רבותיי, תחשבו מה אני אומר: משרד ממשלתי או ממשלה או כנסת מתחלפים, עד שלא מרכיבים את הממשלה, מה עושים? מה נגיד, שהממשלה הקודמת, פג תוקפה? זאת המציאות שנוצרה כרגע. המציאות הזאת מביאה את כל הענף הזה לכאוס אחד גדול ויש חשיבות שיהיה מישהו שמסדיר את הענף, מפקח על הענף, בודק אותו, מאשר שדרוג לולים וכן הלאה. לכן, חברים, אני שוב אומר: כולם צריכים להצביע על ההצעה הזאת, מכיוון שהיא הצעה נכונה לטובת בריאות הציבור, זה דבר ראשון.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק וקנין. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקשת לחזור למקומכם, חברי הכנסת שמעוניינים להצביע. כעת אנחנו נצביע על הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה. מי בעד, מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 3 נתקבלו. 56 חברי כנסת בעד, 27 מתנגדים, אין נמנעים, אני קובעת כי הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח 2018, עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? להצביע בבקשה. חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח 2108,

58 חברי כנסת בעד, 26 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס'

התשע"ח 2018, עברה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. גברתי היושבת-ראש,

חבר הכנסת עמר בר-לב מבקש לרשום שהוא התנגד, לפרוטוקול. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח 2018, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל,

גברתי היושבת-ראש, שרים, רשמת פרלמנטרית, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח 2018, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ יחד עם חברי כנסת נוספים רבים, ואני ביניהם. הצעת החוק היא חלק מהסדר כולל שמטרתו להציל חיים ולצמצם את תאונות הדרכים הקשות שמתרחשות עם גמלים. לצערי הרב, במהלך השנים קרו לא מעט תאונות דרכים קטלניות שבהן היו מעורבים גמלים. התופעה נפוצה בכבישי הנגב, שבהם חלק מבעליהם של הגמלים מאפשרים להם לשוטט באופן חופשי, וכך הם גם מגיעים לכבישים. בהתאם לנתונים שקיבלנו ממשטרת ישראל, תאונה עם גמל היא על פי רוב תאונה בעלת תוצאות קשות. גובהו ומשקלו של הגמל גורמים לכך שבעת ההתנגשות ברכב לא רק שנגרם לרכב נזק קשה, אלא שעל פי רוב ההתנגשות אינה מותירה סיכוי לנוסעים ברכב. נוסף על הסכנה הגדולה והקושי להתמודד עם תופעת השוטטות של גמלים בכבישי הדרום, בעת תאונה מתעורר קושי נוסף, והוא איתור הבעלים של הגמל והעמדתם לדין. בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים), התשכ"ב 1962, בנוסחן כיום, קיימת חובה לסמן גמלים באמצעות תווית, ובהוראות של מנהל השירותים הווטרינריים נקבע שהתווית תהיה ממתכת ותוצמד לאוזן הגמל, ועל גביה פרטי הבעלים ופירוט החיסונים. ואולם, בהתאם לנתונים שהציגו גורמי האכיפה, הן במשטרת ישראל והן במשרד החקלאות, במקרים רבים מוסרת או נופלת התווית מאוזנו של הגמל, או אף חמור מכך, הבעלים בעצמם חותכים לגמל את האוזן במטרה להסיר את התווית המזהה. כך נוצר קושי לאתר הבעלים ולא ניתן להעמידו לדין. בהצעת החוק המקורית כפי שאושרה בקריאה הראשונה הוצע לקבוע הסדר המבוסס על שלושה חלקים: 1. חובת סימון גמל בשבב אלקטרוני תת-עורי, 2. הקמת מרכז רישום במשרד החקלאות שבו יירשם כל מידע על סימון גמלים, ובכלל זה פרטי הבעלים של הגמל, 3. חזקה פלילית הניתנת לסתירה, שלפיה אם בוצעה עבירת תעבורה שמעורב בה בעל חיים או אירעה תאונת דרכים בין רכב ובין בעל חיים, יראו את מי שרשום כבעליו של בעל החיים במרכז הרישום כמחזיקו, אלא אם כן הוכיח כי מסר את החזקה בבעל החיים לאדם אחר, שאז יראו את אותו אדם כמחזיק ואפשר יהיה להטיל עליו את האחריות הפלילית. מטרתה של חזקה זו להתמודד עם הקושי הגדול שתיארתי: לאתר את בעליהם של הגמלים בעת תאונה או עבירת תעבורה, וכן להקל על זיהויו של המחזיק בבעל החיים ולהטיל עליו אחריות פלילית מכוח פקודת התעבורה,

בין היתר, חובה על מי שמשגיח על בעל חיים שלא לאפשר לבעל החיים לעלות על דרך או לשוטט בה ללא פיקוחו, אוסרת על הפרעה לתנועה בעת הולכת עדר וכן קובעת חובה לקשור את הגמלים זה לזה בעת הולכת שיירת גמלים, ובכל מקרה, אסור להוליך שיירה של יותר מחמישה גמלים. לאחר דיונים רבים בוועדה, ולאחר דין ודברים בין היוזמים ובין אנשי המקצוע במשרד החקלאות, הוחלט כי שני הנושאים הראשונים, חובת הסימון בשבב תת-עורי והקמת מרכז הרישום, יוסדרו בתיקון לתקנות הקיימות, ואילו החזקה תיקבע בהצעת החוק כתיקון לפקודת התעבורה, וזו הצעת החוק שלפניכם. בעניין השבב התת-עורי אני מבקש לציין כי התלבטנו ממושכות איזה סימון יהיה אפקטיבי ביותר, זמין והכי פחות פוגעני בבעלי החיים ובבעליהם. שמענו את עמדת השירות הווטרינרי, שבחן את כל החלופות האפשריות, ובכלל זה בדיקת דנ"א לגמל. שמענו גם את עמדת נציגי המגדלים מהמגזר הבדואי, שטענו כי סימון בשבב תת-עורי עלול לפגום בבשר הגמל, בייצור החלב ובערך הכלכלי של הגמל. לאחר ששקלנו את מכלול השיקולים, לא השתכנענו שיש ממש בחששות שהעלו נציגי המגדלים. לעומת זאת, סימון בשבב תת-עורי יכול להגביר באופן משמעותי את ההרתעה והאכיפה, שיביאו לצמצום שוטטות הגמלים בכבישי הארץ. בהתאם לכך, החלטנו שיהיה נכון לחייב סימון בשבב תת-עורי. התקנות שהוועדה אישרה אמורות להיכנס לתוקף בתוך שישה חודשים מיום פרסומן, לצורך היערכות לרכישת השבבים וסימון הגמלים בשטח. לכן גם החזקה המוצעת בהצעת החוק תיכנס לתוקפה שישה חודשים מיום הפרסום. אציין כי ככל שהמשרד יחליט להקים מרכז רישום לבעלי חיים נוספים, תחול החזקה גם על בעליהם. אני מבקש לברך את היוזמים על הצעת החוק החשובה הזאת, ואני מקווה שבאמצעותה נצליח להציל נפשות ולמגר את התופעה של תאונות דרכים שמעורבים בהן גמלים. אני מבקש להודות לעורכת הדין מרב תורג'מן מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, שעמלה על הכנת הצעת החוק ועשתה,

עבודה יוצאת מן הכלל. וכמובן, ללאה ורון ולצוות ועדת הכלכלה, שכמו תמיד ממשיך ועושה עבודה יוצאת מן הכלל. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות אלא רק בקשות רשות דיבור, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. אין הסתייגויות לחוק אבל יש בקשות דיבור. ראשון הדוברים, עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. עד חמש דקות. כבוד היושב-ראש, הצעת החוק הזאת, קראו לה תיקון לפקודת התעבורה. אין קשר בין הצעת החוק או מטרת החוק לתעבורה. הצעת החוק היא חלק מהמלחמה בערבים הבדואים בנגב, וזה חלק, שמעתי וידעתי, ולא רק גמלים. יש גם אנשים שהם יותר פרועים. אבל לעניין של הגמלים: ניתן לגדל גמלים, לאפשר לאנשים לבנות להם מכלאות, לאפשר לאנשים, שיבנו. לעשות גדרות ושטחי מרעה. אבל כשלא מאפשרים שטחי מרעה, כשלא מאפשרים מכלאות, כשלא מאפשרים למצוא מים להשקות את הגמלים האלה, ברור שפתאום שחלק מהם יחפשו לאכול, ופתאום הם יעברו את הכביש.

בצפון יש פרות שהיו בתאונות דרכים. אני לא ראיתי אף אחד שדיבר על הפרות, לא ראיתי אף אחד שדיבר על משהו אחר חוץ מהגמלים. ולא רק זה, העקשנות הזאת, שמגדלי הגמלים הסכימו לרשום אותם לרישום,

שיירשמו במשרד החקלאות,

הסכימו שהחיישנים האלה יהיו להם בתוך האוזן והם לא הסכימו, למרות משרד החקלאות בהתחלה הסכים. הכוונה הייתה רק לפגוע. זה חלק מהעבודה, שבממשלה הזאת ממשיכים לפגוע. מי שנכח פה ושמע את השר גלנט שדיבר על הבדואים, הוא דיבר על אנשים שהם פשוט עולם פרוע כזה. הוא כינה אותם בכל כינוי של עבריינות, גנבה, שלילה, גם בתחבורה וגם בנשק, הכול. כאילו אין אחריות לממשלת ישראל על האזרחים האלה, כאילו לא זאת הממשלה שצריכה לאכוף את החוק. הוא ידע רק דבר אחד, שאנשים בונים ללא היתר. במקום לבוא ולאשר להם ולתת להם אפשרות לחיות חיים נורמליים, לחיות ולהתפרנס בכבוד, הוא בא ואומר: אנחנו לא נאפשר. היה חסר משפט אחד בדבריו, להגיד: אנחנו צריכים לעשות טרנספר לבדואים. הבדואים היום הם יותר מ-230,000 240,000 תושבים שנמצאים שם, כשב-48' היו 10,000, אחרי שהרוב הגדול מהם גורש מהארץ. מה, מתכוונים לגרש אותם היום? לא מכירים להם ביישובים, לא מוצאים להם מקומות עבודה, לא מאשרים להם לבנות, לא מאשרים להם כלום. ואתה בא ואומר לי, הוא פרוע ולא פרוע. הממשלה היא זאת הפרועה, הממשלה היא זאת שפוגעת באזרחים, וזה חוק נוסף כדי לפגוע בפרנסה שלהם.

מדינת ישראל, שמתיימרת, היא אף פעם לא הייתה דמוקרטית, שמתיימרת וקוראת לעצמה דמוקרטית, צריכה להתחיל לדבר על שוויון. אזרחי מדינת ישראל הבדואים גם הם אזרחים, וצריכים להיות שווי זכויות. בשעת שאלות,

לראש הממשלה, שאלתי אותו על הגדרה, כשדיברו על אדמות מדינה.

יש לי הגדרה מה זה קרקע מדינה, האם אתה מסכים? הוא אפילו ברח ולא ענה לשאלה. ההגדרה שלי היא כל כך פשוטה, ואומרת: אדמות מדינה הן אדמות של כל אזרחי המדינה שמנוהלות על ידי הממשלה וזרועותיה. המשמעות של אדמת מדינה זה שהיא של כל האזרחים, והמדינה היא זאת שמנווטת, שמתכננת, שמעבירה ונותנת בחכירה. אבל אפילו להגדרה הזאת ראש הממשלה לא הסכים. שמישהו פעם אחת יגדיר לי מה זה קרקע מדינה, כדי שאנחנו נגיד: כן, הבדואים השתלטו, כאילו שאלה לא אדמות שלהם. זה שלא רשמו אותן לפני, הוא ישאל איפה האדמה? הוא נודד.

את לא מבינה בכלום, אז אולי תפסיקי? אתה יודע מה זה בדואי?

וואיי, תמיד עושה את עצמך מבינה, ואת כלומניק. אנחנו חיים במדינה שגמלים לא יכולים להרוג אנשים. היו 100,000 תושבים בדואים ב-48'. היו.

מי גירש אותם? איפה הם היו, באוויר? חיו באוויר? לא היו להם קרקעות? לא היו להם בתים? לא היו להם שטחי מרעה? יש להם יותר ממה שהיה להם. פשוט מאוד, הם מבקשים בסך הכול, כל הדרישות על השטחים הן על 3% מהשטח של הנגב, והם מהווים 33%. אפילו בזה לא רוצים לדון. בשנות ה-70 הגישו את הבקשות להכיר בהם. כן, כן. אני רוצה

לא,

אנחנו רוצים למשוך, רק שתחכה להצביע. אחרי 19:30. תודה רבה. זה חלק מהדרישות, ותחכה עד 20:30. תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו

תודה, אדוני היושב-ראש. צר לי מאוד שמי שמוביל את ההתעמרות באוכלוסייה הבדואית ואת הניסיון להביא להכחדת ענף גידול הגמלים הוא המחנה הציוני, וראש ועדת הכלכלה איתן כבל הוא ראש החץ בנושא הזה. כל זאת כאשר אנחנו יודעים בוודאות שמפלגה קטנה הובילה את כל הקואליציה, ולצערי הרב, הובילה חלק מהאופוזיציה, שאמורה בעצם להיות אלטרנטיבה לממשלה הלאומנית הזאת. כאן לא מדובר בהצלת חיים, כאן לא מדובר בניסיון להציל אנשים מתאונות הדרכים. כולנו יודעים איך עושים את זה. אם אנחנו רוצים להציל את האנשים, אנחנו אמורים להרחיק את הגמלים מהכבישים הראשיים, אנחנו אמורים לטפל בכבישי הנגב: להאיר את הכביש בין מצפה רמון לירוחם, בין ירוחם לדימונה, להרחיב את הכבישים האלה, לעשות ולהקים מגינים מסביב לכבישים האלה. אבל להגיד עכשיו שדרך זה שאנחנו מכניסים שבב אלקטרוני בגוף ומתעללים בחיה הזאת אנחנו מצילים חיים? מה אנחנו עושים? אחרי התאונה אנחנו נתפוס את האשם. ואללה, כל הכבוד. אחרי התאונה, אחרי שיהיו הרוגים, תפסנו אותו. ומה עשינו? כמה תאונות דרכים היו בשנה האחרונה? כמה הרוגים יש בתאונות דרכים? מה לא עשינו כדי להציל חיי אדם, כולנו יחד? מה הפתרון, שנשבית את כלי הרכב? שנגיד שאף אחד לא יעלה על הכביש? שהמהירות תהיה עד 100 קילומטר? זאת המטרה? ואז אנחנו רוצים, דרך הכנסת השבב, בתקנות שאושרו, אדוני היושב-ראש, אנחנו רוצים להכחיד את הענף הזה. דרך אגב, אין הרבה גמלים בנגב. יש בין 3,500 ל-4,000 גמלים,

עדיין המדינה לא רוצה להכיר בענף הזה, בגמל, כחיית מרעה. אני לא יודע למה, למה היא לא רוצה להכיר בגמל כחיית מרעה, ואז להרחיק אותו מהכבישים. יש שטח עצום בנגב, ואפשר להקצות שטחי מרעה שם, כמו שיש לנו עשרות אלפי ומאות אלפי עדרים שנמצאים ויש להם שטחי מרעה. מה הבעיה? מה הבעיה להקצות שטחי מרעה ל-3,000 4,000 גמלים? יש רק בעיה אחת: שאין רצון. יש רק בעיה אחת: שכולם נגררו אחרי מניפולציה, לצערי, אני לא רוצה להגיד את המילה הקשה, אבל שלא תוביל לשום מקום. רבותיי, הבדואים ישמרו על הזהות שלהם, הבדואים ישמרו את המורשת שלהם, הבדואים ימשיכו לגדל גמלים, למרות כל החוקים הגזעניים האלה.

תודה רבה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו נוכח. חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, עד חמש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, למען האמת אני רוצה להסתכל על העניין מזווית אחרת. אני נכנס לאינטרנט ואני בודק כמה אנשים נהרגו מתאונות דרכים. משנת 2000 נמצאו בערך 3,000 ומשהו. תאונות דרכים עם משאיות, עם פרייבטים, עם עגלות סוסים, עם פרות, עם חמורים. וכמה נהרגו משנת 2000 עד היום בתאונות גמלים? 16 אנשים. אחד מהם מהמשפחה שלי. כמובן, בצלאל סמוטריץ, שלא נמצא פה,

סליחה, בצלאל נמצא פה, הוא המציע המקורי של החוק הזה. 16 אנשים, וברור לחלוטין מה הסיבות. צמצום שטחי המרעה זה הסיבה מספר אחת שאתה הבאת את הגמל. הגמל צריך מרווח גדול. צמצום שטחי המרעה זה לא באשמתו של הגמל או באשמתו של בעל הגמל, מי שמחזיק את הגמל, זה בא באשמה של, פעם אחת שמורות הטבע, פעם אחת הצבא, פעם אחת אסור לך להיכנס לשטח ממוקש, פעם שטח צבאי. ואז צמצמו את השטח, וזה דבר נורמלי מאוד שברגע שאתה מצמצם שטח לחיה גדולה כמו הגמל הוא הולך לחפש מקום יותר קרוב לכבישים. יותר קרוב לכבישים, כי יש קצת עשבים,

הוא מחפש מרעה. זה צד אחד. יש צד שני של המטבע. הבעלים של הגמלים ניסו בשלב מסוים לעשות להם מכלאה, על מנת לתפוס אותם, להחזיק אותם בתוך המכלאות. לעשות גדר ולעשות איזה צל עם איזה פחון. ואז באים, הפעם שמורת הטבע, והורסים. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, וגם לחבריי המקשיבים, אלה שלא מקשיבים, זה לא חשוב להם כנראה הרבה, שגם הענף של הגמלים וגם הענף של הכבשים בדרך לעשות, היום בנגב אנשים מתפרנסים מכבשים, ובערך 50% מהכבשים שנמצאות במדינת ישראל נמצאות בנגב. זה מקור הפרנסה של האנשים. אין לו לא תעודת אקדמאי והוא לא למד באוניברסיטה, בן אדם שחי כל החיים שלו מהכבשים. ופעם היו מייצרים מהכבשים לא רק בשר, גם גבינה וגם חלב. פשוט מאוד, זה מקור פרנסה. בצלאל בדרך, אני בטוח שאם תמשיך הממשלה הזאת, שאני מקווה שהיא לא תמשיך הרבה, בטוח הוא, היום הוא ראש הממשלה, הוא יושב-ראש הכנסת, הוא שר הביטחון, הוא שר החוץ, הוא הכול, בצלאל סמוטריץ הוא ראש הממשלה האמיתי. הוא כל-בו, לא ראש הממשלה האמיתי, מה שהוא רוצה הוא עושה. עכשיו, אלה, רגבים, הם מתיימרים להיכנס לא רק בענף, הם מתיימרים להיכנס לך לתוך הבית, להרוס לך את הבית.

מותר לו לגור בבית לא חוקי. אבל זה שבאים וטוענים שהבדואים בונים לא חוקי, פולשים לקרקעות של המדינה, זה לא נכון. פשוט מאוד, זה שקר. שקר בעזות מצח, שקר אדיר. שר השיכון בא ומשקר פה, הוא אומר שהבדואים משתלטים על קרקעות המדינה. אנחנו הלכנו ובדקנו את זה. הבדואים ב-48' היו 110,000 111,000, הוגלו בכוח הנשק 100,000, נשארו 11,000. ה-100,000 שהוגלו, אוטומטית הקרקע עברה למדינה, עברה על שם המדינה.

שנשאר, ה-11,000 שנשארו, היום מחזיקים בערך, התביעות שלהם, שהם דורשים להכיר בהן זה על 860,000 דונם. 860,000 דונם, 245,000 הם ממערבה לכביש 40, וגברת שרת המשפטים חתמה עליהם לפני חצי שנה, בערך שמונה חודשים, שהעבירה למדינה. נשארו בסך הכול היום בערך 400,000 450,000, כולל הכפרים המוכרים, הכפרים הבלתי-מוכרים. הבדואים נמצאים במשולש שנקרא אזור הסייג. אספו את כל האנשים,

כדאי שתדע, שתדע את ההיסטוריה הזאת, אספו אותם מכל הנגב וריכזו אותם באזור הסייג, בתוך סייג שנמצא היום בין באר שבע, דימונה וערד.

וכולה כולה כולה 3% משטח הנגב. איפה הצדק, שעכשיו רודפים את האנשים?

כמה אפשר לרדוף?

שיתאפשר לנו להצביע. אדוני יושב-ראש הוועדה, אתה רוצה לסכם?

לא. אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח 2018, בקריאה, אדוני, ההצבעה שלי שם? כן. אני מבקש להחליף בהצבעות. אני הצבעתי במקום, בעד, 27, נגד, שמונה, אין נמנעים.

לא, היה מהר. אז אנחנו חוזרים על ההצבעה. נא לשבת, כולם, נא לשבת. אנחנו חוזרים על ההצבעה. חברת הכנסת טלי, תוקן, את גם יכולה להצביע עכשיו. נא להצביע. זה שנייה או שלישית? שנייה, בקריאה שנייה. סעיפים 1 2 נתקבלו. בעד, 41, נגד, עשרה, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. נא להצביע. חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח 2018,

בעד, 42, נגד, עשרה, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית, והיא תיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני אקרא לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ לברך. אחריו תהיה הודעה לסגן מזכירת הכנסת.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, רגע לפני הברכות אני רוצה סליחות. להתנצל בפני משפחת תורג'מן, שאיבדה ארבעה מבני המשפחה שלה בשנת 2002, משפחתו של שלמה אמר, זיכרונו לברכה, שנהרג בשנת 2007, משפחתו של ישראל קרפלץ, תושב ירוחם, שנהרג בשנת 2008, משפחתו של דודו כהן, שחבריו ברתמים היו,

מנוע גדול מאחורי החוק הזה, שנהרג בשנת 2014 בין רתמים לצאלים, משפחתו של קובי בוזגלו,

של שמעון היקר, איש המשמר שלנו כאן בכנסת, שנהרג בשנת 2015, משפחתה של מיכל ונטורה, זיכרונה לברכה, שנהרגה בשנת 2016,

אחרונים חביבים, כולנו זוכרים את הטרגדיה הקשה, משפחתו של ליאל אלמקייס זיכרונו לברכה, שנהרג בינואר 2018. סליחה בפני כל אלה, שאת מותם לא הצלחנו למנוע. ועכשיו רק תודות קצרות. אז תודה לשותפי חבר הכנסת רועי פולקמן. רועי, רועי, תודה לשותפי להצעת החוק הזו, חבר הכנסת רועי פלקמן. איתן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, שעשה כאן עבודה יוצאת מגדר הרגיל,

עבודה קשה: ניווטת בשום שכל, בעדינות, דייקת את ההצעה, הוצאת מה שלא צריך.

לכל הצוות המקצועי והנהדר שיש לך בוועדה. תודה גדולה מאוד לחבריי בתנועת רגבים, שזכו השבוע שעיתון ידיעות אחרונות רומם והידר ושיבח והילל וקילס אותם על עבודת הקודש שהם עושים. תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל. יחד נשמור על החיים. תודה רבה לכל החברים שתמכו מקצה לקצה. תודה רבה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון מס' 3) (דחיית מועד התחילה של מימון תקני מתנדבים), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11) (מתן שירות ציבורי ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח 2018, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 23) (סכום ההשתתפות בהוצאות התקציב של מועצה דתית), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר.

אני שכחתי להודות, אני אאפשר לך. שכחתי להודות לשותפי בכלל, ושותפי בהצעת החוק הזו שר החקלאות אורי, ברשותך דרכך לחנן, עוזרך הנאמן שכידוע עשה כאן עבודת לישה, איך קוראים לזה, בתוך המשרד, ואנשי המקצוע להביא את כולם,

מוריד את הכובע.

תודה לך. אנחנו עוברים להצעת חוק. מעכשיו אין הצבעות עד השעה 20:30. אנחנו עוברים להצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס'

התשע"ח 2018. הצעת החוק היא מיזוג של שלוש הצעות חוק פרטיות, של חברות הכנסת מרב מיכאלי ומיכל רוזין ושל חבר הכנסת אלי אלאלוף. החוק המקורי קבע שהוראות החוק יחולו גם בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. בין התנאים נקבע שאם חלפו שנתיים ממועד מתן פסק הדין, התנאי הוא שהבקשה לרישום הוגשה בתוך שנה מיום התחילה. בתיקון הקודם לחוק הוארך המועד לרישום פסק דין בשנתיים, בגלל שהיו קשיים רבים ביישום החוק. הצעת החוק שלפניכם מאריכה עד סוף שנת 2019 את תקופת המעבר שבה יהיה אפשר להגיש בקשות לרישום לגבי פסקי דין באופן שיאפשר זכויות בקצבת השאירים, זאת בגלל שלצערנו התברר לוועדה כי הוראות החוק עוד לא הוטמעו, ומעט מאוד אנשים ידעו על הוראת החוק גם במערכת בתי המשפט לענייני משפחה. רשות שוק ההון התחייבה בדיון לערוך קמפיין בנושא, והוועדה ביקשה לבדוק את נכונות הנהלת בתי המשפט לפעול לקידום המודעות לנושא בתוך המערכת. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אבקשכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח שאישרה הוועדה. אנחנו רוצים להודות, אני מודה בשמי ובשם יו"ר הוועדה במיוחד לחברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, שלקחה חלק בכל תהליך החוק במהלך הכהונה שלה בכנסת. אני רוצה להודות לכל צוות הוועדה,

שגם יושבת שם, למנהלות הוועדה, וכמובן ליו"ר הוועדה, שקידם את הצעת החוק. אני קוראת לכולם להצביע בעד. אמרתי, דבר ראשון ליועצת המשפטית. אמרתי, היא גם יושבת כאן, ברור. ראשונה הייתה זהבה, לאחר מכן היועצת המשפטית, מנהלות הוועדה, יו"ר הוועדה, על קידום הצעת החוק, וכמובן, לחברות הכנסת מיכל רוזין ומרב מיכאלי, תצביעו בעד כשיגיע הזמן.

תודה רבה. לחוק אין הסתייגויות, יש בקשת דיבור אחת של חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה, אדוני היושב-ראש. אכן, תודה לחברתי מירב בן ארי שייצגה את העניין. אני רק רוצה להגיד בכמה מילים עד כמה החוק הזה חשוב, משום שאני רוצה שתדמה בנפשך, אדוני היושב-ראש, זוג שלא היום, אלא לפני 40 שנה, התחילו את חייהם המשותפים ביחד.

הוא שירת בצבא, בקבע,

והיא הייתה צריכה, ככה גם היה מקובל והתבקש, להשקיע את רוב הזמן בבית, בגידול הילדות והילדים ובעבודות הבית, מתוך הסתמכות על העתיד המשותף. ואז הם התגרשו, ואז הוא מסיים את שירות הקבע שלו,

היא נשארת בעצם בלי הקצבה שעליה היא הסתמכה לעתיד שלה, ובעצם, במידה רבה כמעט בלי כלום, משום שהיא בזמן הזה לא צברה שנות ותק וקריירה שמהן היא יכולה היום ליהנות. בעבר, עד הכנסת התשע עשרה, חיסכון פנסיוני לא היה בכלל בין הנכסים שחולקו בין בני ובנות זוג בגירושין. בכנסת התשע-עשרה אנחנו תיקנו את העוול הזה ואפשרנו גם זמן לפתוח תיקים שכבר נסגרו, תיקי גירושין שכבר נסגרו, משום שבאמת העוול הזה היה קיים. אבל כמו שציינה חברתי בצדק, שר האוצר דאז יאיר לפיד לא התקין את התקנות שנדרשו, וגם לא נעשה הפרסום שיאפשר לנשים ולגברים שנזקקו לדבר הזה בכלל להגיש את הבקשות האלה וליהנות ממטרתו של החוק. אני שמחה מאוד מאוד שהצלחנו להאריך אותו עד סוף 2019. אני מפצירה בכם, חבריי וחברותיי, אם אתן מכירות אנשים שהתגרשו כבר לפני שנים, ובאמת לא חילקו ביניהם את הפנסיה, זה הזמן להגיד להם שיש להם עד סוף 2019 להגיש בקשה ולקבל את מה שמגיע להם ולהן בדין, סוף-סוף זה בדין. אני רוצה להודות מאוד, קודם כול לחבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש הוועדה, שגם סייע לי בהגשת ההצעה פעם נוספת בשביל שוועדת השרים לחקיקה תעביר אותה אחרי חודשים ארוכים שאני חיכיתי שהיא תעביר אותה, להודות ליועצת שלך, שכבר פרשה והתקדמה למקום אחר, הילה, שליוותה את החוק לכל אורך הדרך,

ליועצת המשפטית החד-פעמית הנהדרת של הוועדה נועה בן שבת, לכל צוות הוועדה שסייע לאין

הסיוע של צוות הוועדה, אני רוצה מאוד להודות לעורכת הדין גלי עציון, היועצת המשפטית של ארגון נעמת, שהידע שלה בתחום הזה, והמחויבות והמסירות הם באמת לא יסולאו בפז, ויש להם תפקיד חשוב בזה שהגענו עד היום, גם למינה אורגד, שהייתה עמוד תווך בעמותת גרנית, שנאבקה 19 שנה על הסידור הזה: עמותה של נשים גרושות, וקצת גם גברים גרושים שהציפו את העוול הזה ואפשרו לנו לתקן אותו, וכמובן, לחברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון. ורק צריך לחזור ולהגיד,

אנחנו נצטרך להקפיד שבאמת בשוק ההון עומדות ועומדים בהתחייבות שלהם לפרסם את הסידור החדש כפי שהתחייבו על מנת שהחוק יוכל להגשים את מטרתו. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצביע אחרי השעה 20:30. אנחנו עוברים להצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק במקום שרת המשפטים. במקום שרת המשפטים. לא רשום לי כאן.

אני מבקש לתקן את כל הרשום, איזה שר עולה ומציג את הצעת החוק ואיזה חבר הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח 2018, מבקשת לייצר התאמה בין סמכות השיפוט בהליכי בוררות לנושא הבוררות, ולקבוע שבית המשפט המוסמך לדון בענייני בוררות הוא בית המשפט שלו נתונה הסמכות העניינית לדון בסכסוך נושא הבוררות. לפי המצב המשפטי הקיים, כאשר הצדדים פונים מיוזמתם לבוררות, בית המשפט המוסמך לדון באותו עניין יהיה בית המשפט המחוזי שלו נתונה סמכות ייחודית, וזאת גם אם התובענה שנדונה בפניו איננה נכללת בגדר סמכותו העניינית על פי חוק בתי המשפט.

כאשר בית המשפט הוא זה שהעביר את העניין שלפניו לבוררות, אזי בית המשפט המוסמך הוא למעשה אותו בית משפט שגם העביר את התיק. מאחר שאין טעם ענייני להבחנה בין צדדים שהסכימו מראש על בוררות לפתרון סכסוכים לבין בעלי דין שנתנו את הסכמתם לפנות לבוררות רק לאחר שהתגלע הסכסוך המשפטי, מוצע לקבוע כלל אחיד, שלפיו הליך שמתנהל לפי חוק הבוררות יוגש בהתאם לכללי הסמכות העניינית הרגילים. הממשלה מבקשת את מליאת הכנסת לאשר את החוק הזה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת סאלח סעד. עד שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חברנו השר, חברי הכנסת, אני דווקא רוצה לדבר ולפנות לשרת המשפטים, איילת שקד, שיש לה חיבה מיוחדת לבני העדה הדרוזית, שאתה נמנה עמה, אדוני היושב-ראש, ולהגיד לה: מכיוון שאת אוהבת את הדרוזים, אני קורא לך כאן, מעל דוכן הכנסת, לתת תשומת לב מיוחדת לאלפים מבני העדה הדרוזית שנשפטים

בעשרות אלפי שקלים אם לא במאות אלפי שקלים, 200,000 שקל, 300,000 שקל. ולמה הם נשפטים? על זה שהם בונים תוכנית מתאר, בונים את הבניין שלהם, את הבית שלהם, על האדמה הפרטית שלהם, אבל ללא היתר בנייה. אבל למה ללא היתר בנייה? חברי הכנסת בטח יודעים שעשרות בשנים תוכניות המתאר אצלנו לא מאושרות ביישובים הדרוזיים, ועל כך הם נשפטים, מאות אלפי שקלים. שרת המשפטים יכולה באמת לסייע לנו כאן. רק לפני שבועיים עבר פרק י' בתיקון 116 לחוק שנקרא "חוק קמיניץ", שאומר שכל מי שחורג בבנייה, על עשרה מטרים הוא משלם 25,000, עד 100 מטר הוא משלם 150,000 שקל. תבינו מה המשמעות: אין בית אצלנו, בכל המגזר הערבי, שהוא פחות מ-100 מטר.

חנין זועבי, את מכירה את זה מצוין, על כל חריגה מעל 100 מטר מתחילים לשלם 150,000 שקל קנס. ועל כל יום עיכוב, על כל יום עיכוב שלא הורסים את התוספת ולא מקבלים את היתר הבנייה, משלמים 750 שקל ליום. תבינו מה המשמעות, חברי הכנסת. 750 שקל ליום. זה עשרות אלפי שקלים. צעיר שמקבל משכורת של 7,000 שקל יצטרך לשלם את זה רק כקנס על זה שהוא חרג מ-100 מטר לבנייה. ולמה הוא חרג, לא בגלל שהוא רוצה לחרוג, כי אין לו היתר בנייה. הוא בנה את ביתו על אדמתו הפרטית. אני מסתכל על השעון. סיימנו?

לשם כך, אני קורא לשרת המשפטים לעכב את הסעיף הזה, את התיקון הזה, תיקון 116, לפחות שנתיים-שלוש, עד שיקבלו את תוכנית המתאר בכל היישובים, יאשרו אותן, ואז לא נצטרך את הקנסות האלה.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה. היושב-ראש, אפשר לראות רשימת הדוברים? אנחנו חייבים לקרוא את רשימת הדוברים.

גם את המסך כאן לא רואים. חבר הכנסת דב חנין, עיסאווי פריג'; חברת הכנסת מיכל רוזין, חברת הכנסת מירב בן ארי, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הכנסת נחמן שי, חברת הכנסת עליזה לביא, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום נרצחה עוד אישה, שוב על רקע של,

סכסוך במשפחה, משהו מהמשפחה, הסיבות האלה. בחודש האחרון נרצחו שש נשים. זו הפכה להיות תעשייה.

אני חבר בוועדה למעמד האישה. קודם דיברה פה גם יושבת-ראש הוועדה. אנחנו כבר שלוש שנים, שלוש שנים מנהלים מאבק במכת המדינה הזו, בתופעה הזאת של רצח נשים, בחלק מהמקרים בידי בעליהן או בני זוגן,

על ידי אחרים, לפעמים בני משפחה, לפעמים זרים, אבל בהקשרים כאלה ואחרים. הסטטיסטיקה בעניין הזה היא איומה. אם סופרים אחורה, אתם רואים שזה הפך להיות לתופעה קבועה במדינת ישראל. רק לפני שבועיים,

קיימה הוועדה דיון בעניין הזה, אחרי שהתברר שנפתחים יותר ויותר תיקים בקשר לאלימות במשפחה, אבל מספר התביעות יורד. שזה טמטום. זה לא עובד לי בראש: אם נפתחים יותר תיקים, באופן טבעי גם צריכות להיות יותר תביעות, נכון, ניצב בדימוס מיקי לוי? הוא היה פעם איש משטרה.

ישבו שם קציני וקצינות משטרה, ישבו תובעים,

לא הבנתי מההסברים שום דבר. חשבתי שאם כשיש עשרה תיקים,

יש שתי תביעות, אז כשיש 20 תיקים, צריכות להיות ארבע תביעות, לא יכולות להיות שלוש תביעות. לא יכול להיות. זה לא הגיוני. אבל זאת עובדה. והם אמרו לנו שכתוצאה מהעבודה היסודית שהם עושים, ואני לא אומר שהם לא עושים עבודה יסודית, אז יש יותר תלונות, אבל מצד שני, כשהם בודקים, לא תמיד יש מקום. אני חושב שזה קשקוש, ואני קורא מפה, שרת המשפטים איננה, לא יודע איפה היא נמצאת, השר לביטחון פנים איננו פה, אני לא יודע איפה כולם, מה הם עושים כל היום. זאת מלחמה אמיתית. אני אומר לכם, האישה הבאה בדרך. כשאמרתי את זה באותו יום שהיה דיון, לא ידעתי שבאותו ערב יירצחו שתי נשים בצומת, כשהן עמדו שם. נרצחו שתי נשים, לא יודע על איזה רקע. נרצחו עוד. אז אני אומר לכם, הרצח הבא בדרך. אם לא ירתיעו, גם במערכת הענישה, גם במערכת האכיפה,

זה יימשך. זה לא יעזור, חינוך והכול, אבל רק יד חזקה וטיפול של ממש בכל התלונות. כי אני אומר לכם: זה בידי המשטרה ומערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מוותרת, חבר הכנסת עמר בר-לב, איננו, עאידה תומא סלימאן, איננה, מנחם אליעזר מוזס, יעל גרמן, ג'מאל זחאלקה. איציק שמולי.

עד שלוש דקות, אדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות היה דיון מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קשה, בעקבות התחקיר שפורסם על ידי עדי דברת בעיתון דה מרקר, תחקיר שבו התגלה שרוקחים גם בתוך קופות החולים וגם בתוך רשת הסופר פארם בעצם מקבלים הטבות כלכליות, תמריצים כלכליים כדי לקדם מוצרים מסוימים, ובתוכם גם תוספי מזון ובעיקר תרופות ללא מרשם. זה דבר חמור מאוד. למה זה דבר חמור? כי רוקח, לפי החוק, מוגדר מטפל. כשאנחנו מגיעים לבית המרקחת ועומדים מולו, הנחת העבודה שלנו היא שמה שעובר לו בראש ומה שמנחה אותו זה טובתנו כמטופלים,

ומה שגורם לו להמליץ לנו על תרופה א' ולא על תרופה ב' זה בעצם קו המחשבה המקצועי של מה יעזור לנו, ולא האם הוא יקבל או לא יקבל כרטיס טיסה לברצלונה או האם הוא יקבל או לא יקבל תלוש לארוחה במסעדה, וככל שנוברים בתוך התחום הזה, מגלים שזה לא איזה מקרה פרטי, יש פה תופעה רחבה מאוד. היום בדיון התגלה לנו כמה התופעה הזאת היא רחבה. ואני חושב שמשרד הבריאות עומד חסר אונים, ומשרד הבריאות חייב לסתום את החור הזה באופן מהיר ובאופן אפקטיבי, מכיוון שחוץ מהעובדה שיש פה כתם מאוד מאוד גדול על המקצועיות, יש פה גם פתח מאוד מאוד גדול לשחיתות. העובדה שבתוך מערכת הבריאות שלנו אנשים ממליצים המלצות שאמורות להיות מקצועיות על בסיס העובדה או על בסיס ההנחה אם הם מקבלים או לא מקבלים הטבה כלכלית, זה דבר חמור מאוד. ואנחנו, כפתרון לעניין הזה, הצענו היום למשרד הבריאות, ברור שהקוד האתי והמכתבים שהוא שולח לא עושים רושם על אף אחד. ולכן, מה שצריך לעשות זה להחיל את חוק הגנת הצרכן גם במקרה הזה. בחוק הגנת הצרכן יש סעיף שאומר שאסור לבעל מקצוע להפעיל השפעה בלתי הוגנת, ומי שמפר את החוק הזה נתון לענישה פלילית. אין ספק שזה המקרה שעומד לפנינו, כי רוקח שאתה עומד מולו, אתה מקבל את דבריו כדברי אלוהים חיים.

אני מסיים. ואם הוא מפעיל את השפעתו לרעה עליך כדי לקבל הטבות כלכליות, זה דבר חמור מאוד, שצריך להפסיק אותו.

תודה רבה. חברת הכנסת קארין אלהרר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, יוסי יונה. חבר הכנסת מיקי לוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לפני כשעה עלה לכאן חבר הכנסת גפני והתחיל לדבר על סקרים ועל מנדטים, ואני שואל את חבר הכנסת גפני: מה עניין שמיטה להר סיני? מה העניין הזה שהולכים לקצץ 5.5 מיליארד שקלים, רוחבי, שיפגע בכולנו, בכל השירותים החברתיים? חלק מהנושאים שלשמם מקצצים, אני אודה על האמת, כמו לטובת הנכים, הם בהחלט ראויים, אבל לא כך מתכננים תקציב, וחלק מהתקציבים שמקוצצים, הם נוספים בהחלט לדברים לא ראויים, לתפיסת העולם שלי,

תראו, התוספות לשלושת או ארבעת חברי הכנסת, שהסתכמו ברבע מיליארד שקל, היו כבר מוכנות בינואר, אבל לא נתנו להם את זה בינואר, נותנים להם את זה עכשיו, מכיוון שרוצים שהם יצביעו בעד הקיצוץ הרוחבי הזה של 5.5 מיליארד שקלים.

אין לי מספיק זמן אבל רשימת הקיצוץ היא רשימה ארוכה מאוד. ורשימת אלה שמורידים מהם, אני אתן לכם רק כמה אחדים, זה מגיע ל-4.5%, וחלק מהקיצוץ מגיע מ-2018, 2019, 2020, ואף יש קיצוצים מ-2021. נגמר הכסף, נגמר הכסף, אם מקצצים מתוכניות ב-2021. ולכן אין הצדקה שזה ייעשה בצורה הזאת. הסכמים קואליציוניים עם המפלגות החרדיות: 40 מיליוני ש"ח. חברים, יש כאן פשוט יציאה וירידה מכל הנכסים. ממי מקצצים? מכבאות וההצלה, 15 מיליון שקלים. אתם רציניים? המשרד לביטחון הפנים, 225 מיליון שקלים. סנגוריה ציבורית, בתי משפט, תקצוב ותמיכה בהוראה ומחקר, וחברים, האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, 60 מיליון ש"ח. ואני שואל אתכם, זה רציני? זה רציני שמקצצים, ונותנים, סתם לצורך העניין, לשעות תמריץ וטיפוח במוכר שאינו רשמי, 80 מיליוני ש"ח בשנת 2017 ועוד 84 מיליוני ש"ח ב-2018? ואני שואל, זה על חשבון אותם ילדים מסכנים? זה על חשבון כיבוי אש? על חשבון ביטחון הפנים? אתם רוצים עוד רשימות? תרבות יהודית בשיעורי תורה. זה מאוד מאוד חשוב אבל לא על חשבון אותם ילדים מסכנים שאין עכשיו מי שיטפל בהם, או ילדים שנפלטים, נא לסיים, בבקשה. לכן החוק הזה של קיצוץ רוחבי מובא בחטא, יאושר בחטא ויפגע בחלשים, תודה רבה. עבד אל חכים חאג' יחיא, לאה פדידה, אכרם חסון,

עפר שלח, איל בן ראובן. רויטל סויד, חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום התנהל דיון בוועדת הכספים לגבי נושא של פיצוי לתושבי רמת הגולן ותושבי העוטף שעוסקים בתיירות ופרנסתם נפגעה בשל ההסלמה בדרום והמצב הביטחוני ששורר באזור הצפון. זו הודעה שפרסם האוצר, ורשות המיסים, לפני יומיים עם החלטה לפצות אותם, את מי שעוסק בתיירות. ואין לנו באמת אלא לברך על החלטת שר האוצר. יחד עם זאת, כאשר מסתכלים ובוחנים כדי לראות מה בדיוק יש בהצעה הזאת, אז אנחנו רואים שהיא אפילו לא טיפה בים. כי כשאנחנו מדברים למשל על הצפון, אז מדברים שם על פיצוי על יומיים, על אותם יומיים שהייתה בהם מתיחות בתחילת חודש מאי וכשבאמת צה"ל גם הוציא הודעה לפתוח מקלטים, וכיוצא בזה. ובעוטף עזה מדברים על חמישה ימים. עכשיו,

אנחנו יודעים שהצפון אומנם ספג גל של ביטולים מ-100% תפוסה ל-35% אחוזי תפוסה, אבל זה לא מסתכם ביומיים. זה ממשיך עוד, כל התקופה הזאת, שאנשים חוששים לקבוע,

לבקר ולקבוע מחדש סיורים וביקורים במקום. ובוודאי ובוודאי בעוטף: מה זה חמישה ימים לעומת כל מה שקורה שם עם טרור העפיפונים? הנזק לא מתמצה רק בחמישה ימים. אבל יותר מזה: מדובר רק על בתי הארחה ובתי מלון. מה קורה עם מסעדות? מה קורה עם אטרקציות? מה קורה עם מי שעוסק בתיירות? מה קורה עם כל הנלווים? המשמעות היא שלא יכול להיות פתרון נקודתי ליום כזה או ליום אחר. כשאנחנו מדברים על פיצוי לתושבי רמת הגולן ולתושבי העוטף, אנחנו צריכים לדבר משהו שיסדיר את העובדה שלעיתים אנחנו נמצאים בעיתות מצוקה. הצעת החוק שהגשנו, חבר הכנסת עודד פורר ואנוכי, היא הצעת חוק שבאה ואומרת: ברמת הגולן ובאצבע הגליל צריך להיות מע"מ אפס על כל ענייני עסקי התיירות, צימרים, בתי הארחה, בתי מלון, אטרקציות, מסעדות. הכול מע"מ אפס. זה מחזק אותם, כמובן, בתקופות של בעיה ביטחונית, אבל גם בתקופות של שקט. לאור המרחק ולאור העובדה שממילא ברמת הגולן האנשים שמגיעים, מתיירים שמגיעים לארץ, מתוך כל התיירות שמגיעה לארץ, רק 11% מבקרים שם. זה יחזק את התושבים, ובטח בעת הזו. ולכן אני קוראת גם לשר האוצר ובוודאי לרשות המיסים: לא מספיק לפצות על יומיים או על חמישה ימים, צריך לעשות מעשה שיאפשר באופן קבוע עידוד התיירות, כי חוסן לאומי נמדד בחוסן חברתי וחוסן כלכלי.

חברת הכנסת רחל עזריה,

חבר הכנסת דוד אמסלם,

חברת הכנסת נאוה בוקר, חברת הכנסת מרב מיכאלי,

פנינה תמנו, ינון אזולאי.

אדוני, בבקשה.

הוא נפגש עם סבסטיאן

למה לא ישר בטלגרם, חבריי חברי הכנסת וחברותיי חברות הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אנא רשמו לפניכם: היום יום שני, כ"ח בסיוון, יהודה גליק, תם עידן התמימות, מוריד את הכפפות ויוצא נגד הצביעות. נאום ראשון בסדרה. לפני כשלושה שבועות עמדתי כאן. הייתה התנפלות קולנית עליי בצעקות על שהבאתי לכאן סרבן גט. אלימות מילולית. לא אפשרו לי לפתוח את הפה. אמרו לי אחרי כמה ימים, כשהתברר שכל הסיפור הזה עורבא פרח ומתנהל פה איזשהו מהלך אחר, אמרו לי: היית אומר שתי מילים, היינו שותקות. קדחת בצלחת. כתבתי פוסט, 2,600 מילה, הסברתי הכול. עזר משהו? קדחת בצלחת. האשימו אותי שכפיתי את עצמי על האישה, הרעתי את מצבה, עכשיו היא לעולם לא תקבל גט. ואני חובבן, כלום, חובבן, מכאן לא יוצא כלום. אותן נשים, לא עניין אותן הגט. מה שעניין אותן היה לתקוף אותי, לתקוף אותו.

המשכתי להוביל את המהלך בשקט גם מחוץ-לארץ.

בסופו של דבר, לגט. נראה לכם שזה עזר? ממש לא. גם אחר כך מאשימים אותי, עד היום הזה, בשוביניזם. שוביניזם, בעיני אותן נשים צעקניות כל מי שחושב שגם לגברים יש תחושות וגם לגברים מותר להקשיב, זה נקרא שוביניסט.

לא עניין אותן בכלל הגט, כלום לא עניין אותן. המהלך שאני התחלתי, שבלעדיו לא היה היום גט, לא היה היום גט, התקדם תודות לעורכת הדין של האישה, רינה פוליטי, לעורך הדין של הבעל, שלמה מושיץ, ליושב-ראש הרכב בית הדין,

ליועץ המשפטי של מחלקת העגונות, מר רפי בהט, ולבסוף גם, כמובן, לעורכת הדין מורן סמון. מה שחשוב לי לומר,

המאסר לא קידם כלום. כל מה שקשקשתם, שבזכות המאסר הוא נתן גט, בלי המאסר הוא היה מקבל את הגט יומיים קודם. דעו לכם, אני פונה מכאן: סרבני וסרבניות גט, מסורבים ומסורבות גט, זה לא הולך רק בכוח. היום טיפלתי בעוד אישה שהיא סרבנית גט. אני אמשיך להיות אוזן קשבת לנשים במצוקה גם כיום, ואמשיך גם להיות אוזן קשובה לגברים במצוקה, לגרושים במצוקה.

ולכן, נשים צעקניות, לכן אני אומר: תקשיבו טוב,Screaming women, don't you ever forget, I am not your toy. וואו. איזו סיומת.

חבר הכנסת אברהם נגוסה, איננו, חבר הכנסת ישראל אייכלר, מסעוד גנאים, איימן עודה, טלב אבו עראר, אלעזר שטרן, יואב קיש, חיים ילין. חנין זועבי, שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, מתי מעשה כלשהו הופך ללא לגיטימי, ללא חוקי ואף מוכרז כעבירה? היכן עובר אותו הגבול, עבה מאוד לפעמים, בין מעשה מותר לבין מעשה אסור? והאם זהות המבצע משפיעה על תפיסת המעשה כמעשה אסור? זאת אומרת, כאשר,

מתנחל שורף עצי זית בני מאות שנים, לפעמים אף בחסות

ומתפתחת נורמה של שרפה וכריתה של עשרות אלפי עצים כל שנה בגדה, עוברים על כך בשקט.

כאשר שדה חיטה בודד נשרף, אז מדובר בטרור עפיפונים ואף יש חוק

לפצות על ידי קיצוץ תקציב הרשות הפלסטינית. לקצץ בתקציב שלה. אם מקצצים בתקציב כשישראל הרסה תשתיות, כרתה שדות והרסה מבנים והרסה תשתיות ביוב ומים וחשמל, אני חושבת שאפילו לחשב את זה ייקח המון זמן. כאשר נשרפו ונכרתו חמישה מטעי זיתים בכפר בורין בשבוע אחד באפריל השנה, לפני חודשיים, תוך ריסוס כתובות תג מחיר, לא שמענו את המונח טרור. המונח עבירה מושתת על ארבעה יסודות, כשהמבצע יכול באופן הגיוני לצפות לתוצאה של מעשיו, אז אם אדם סביר היה מצפה שכתוצאה מהמעשה הנפגע ימות והוא התכוון להמיתו, מדובר ברצח. יחד עם זאת, עדיין חייבים לעמוד על כל יסודות ונסיבות העבירה. האם מדובר בהגנה עצמית, לדוגמה? החוק הבין-לאומי וגם החוק הפלילי בישראל נותנים הגדרה מאוד מאוד מצומצמת מתי אפשר להגן על עצמך, מתי הרג זה אקט של הגנה עצמית.

כאשר מדובר בצעדת השיבה, שהוכרז עליה כצעדה לא חמושה, ואני מסיימת, אני יודעת, אתה אומר לי לסיים, אז כל מעשה של פגיעה במשתתפים של הצעדה הוא מעשה של רצח ולא של הרג.

חבר הכנסת יואל חסון, אורלי לוי אבקסיס, נורית קורן. על הצעת החוק אנחנו נצביע בקריאה ראשונה אחרי השעה 20:30. אנחנו נעבור להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000) (הוראת שעה), התשע"ח 2018. יציג את הצעת החוק השר אופיר אקוניס במקום שרת המשפטים. נכון. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים אוסר,

אפליה באספקת מוצר או שירות ציבורי, במתן כניסה למקום ציבורי ובמתן שירות במקום ציבורי, וקובע שהפרת הוראות החוק היא עוולה בנזיקין, המקנה זכות תביעה נגד מי שעבר על הוראות החוק. הצעת חוק הסיוע המשפטי מבקשת להעניק סיוע משפטי ללא עמידה ברף הזכאות הכלכלית לתובעים לפי חוק איסור אפליה. תיקון זה נעשה, בין היתר, בעקבות המלצות צוות בין-משרדי בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, הגברת פלמור, למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, שהמליץ על מתן סיוע מהמדינה למי שנפגע ומבקש להגיש תביעה אזרחית לפי חוק איסור אפליה ללא מבחן כלכלי. הסיוע המשפטי מספק שירות משפטי, לרבות הוצאות הכרוכות בו, למי שידו אינה משגת לשאת בתשלום לצורך ניהול ההליך באותו עניין. התוספת לחוק הסיוע המשפטי מונה שורת עניינים שבהם יוענק סיוע משפטי ללא מבחן זכאות כלכלית.

מוצע לכלול בתוספת לחוק הסיוע גם את הוראות חוק איסור אפליה, באופן שמתן שירות בנושאים הללו יהיה ללא צורך בעמידה ברף הזכאות. נדמה לי, אדוני היושב-ראש, שכל חברי הכנסת, אופוזיציה וקואליציה, יתמכו בחוק שהממשלה מציעה.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת סאלח סעד,

תמר זנדברג, עיסאווי פריג'; מיכל רוזין, מירב בן ארי, סעיד אלחרומי, נחמן שי, עליזה לביא. איילת נחמיאס ורבין, עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, כשאני רואה שמשהו רע קורה לילדים, כמו ליסמין הקטנה, זיכרונה לברכה, שנרצחה, האינסטינקט הראשוני שלי הוא להתרחק. אני נבהלת מזה. אני פתאום מפחדת מזה. יש כיתה שלמה שאני מלווה בבית ספר בצפון תל אביב שפגע בה הפדופיל שאול שמאי, אבל בשבועיים הראשונים לא הייתי מסוגלת להתעסק עם זה, אדוני היושב-ראש, כי זה נורא נורא מפחיד. מי שיש לו ילדים, הוא מייד נבהל. אני ראיתי את יסמין, אני מייד חשבתי על הילדים שלי, שאני הצלחתי לגונן עליהם ולשמור עליהם והם היו במסגרות טובות. אבל מה עם כל הילדים שנשלחים למסגרות שנראות טובות? אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל ישראל היא מדינה שיאנית בדבר רע מאוד. אנחנו שיאנים במוות בעריסה במעונות יום. מדינת עולם מערבי, אדוני השר, גם אותי הנתון הזה הדהים, אנחנו לא מדינת עולם שלישי; לא היית מעלה בדעתך שהמדינה הזאת היא שיאנית בדבר כזה,

אנחנו שיאנים במוות בעריסה. ואתמול בהפגנה בתל אביב, עמדתי שם עם חבריי הטובים איציק שמולי וקארין אלהרר ופנינה תמנו-שטה, אנחנו עמדנו בהפגנה יחד עם ההורים. ולפעמים נוטים לחשוב, שההורים הם הלובי הכי חזק במדינה, אמורים להיות. עמדנו שם ופתאום אני ראיתי חברה קרובה של אימא שלי, וכשראינו אחת את השנייה מייד הבנתי, והתחלנו לבכות. הנכד שלה נפטר לפני ארבעה חודשים ממוות בעריסה. תינוק כמעט בן שנה, כבר מדבר, כבר מקשקש, הוא נפטר ממוות בעריסה. בגן?

מוות בעריסה, חברת הכנסת סויד, הרי אחרי שאתה רואה אירוע נוראי כמו שקרה ליסמין, אתה אומר לעצמך: רגע, זה באמת מוות בעריסה? פתאום אתה כולך מתכווץ כי אתה מבין שאולי באמת, חס וחלילה, מישהו הרע לו. ואני קוראת מכאן לממשלה, בקריאה, בבכי, בתחנונים: תעזרו לנו כבר להעביר את החוק לפיקוח על מעונות יום. תעזרו לחברי ח"כ שמולי ולנו להעביר את חוק המצלמות. ואם כבר אתם עושים משהו כזה, בבקשה, בואו נעביר את מעונות היום ממשרד העבודה, חשוב ככל שיהיה, למשרד החינוך. ילדים הם ילדים הם ילדים, גם בגיל לידה מגיע להם להיות במסגרות ששומרות עליהם, מסגרות חינוכיות. אנחנו יודעים שכל ארגוני הנשים שמטפלים ושמקדמים את מעונות היום רוצים את זה. אני משוכנעת שזה מה שצריך לעשות, אני משוכנעת שהשרים יודעים שזה מה שצריך לעשות, אז למה לא לעשות את מה שנכון? למה לא לעשות את מה שנכון? מי ייתן ויסמין תהיה הילדה האחרונה שקרה לה משהו נורא כזה, ושכל ילדינו יהיו בטוחים. תודה רבה.

חבר הכנסת עמר בר-לב, עאידה תומא סלימאן, מנחם אליעזר מוזס, יעל גרמן, ג'מאל זחאלקה, איציק שמולי, מיכאל מלכיאלי, אמיר אוחנה, יעל כהן-פארן. יוסי יונה. מיקי לוי.

יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני שמח שמיקי זוהר נמצא כאן איתנו במליאה, אז ככה עלה בי הרצון לדבר כשהוא יושב כאן. אתה יודע מה עשיתי היום? ככה, נזכרתי בישיבת הוועדה שניהלת בעניין של השכר של, הגמלה של היועץ המשפטי. הגמלה.

עכשיו ברור, אתה יודע, מן הסתם, שאנחנו כולנו מלאי, רוצה שאני אטפל בגמלה שלך גם?

מה שרציתי לומר, שאנחנו מלאי חיבה ליועץ המשפטי של הכנסת ואוהבים אותו, ודווקא מבחינתנו זה לא עניין פרסונלי במובן הזה.

מה שתפס את תשומת ליבי בדיון שאתה קיימת וניהלת זה שציינת שאתה בעצם מבקש לתקן עוול היסטורי. וצרם לי, מיקי, המושג הזה,

הביטוי הזה של עוול היסטורי. והלכתי לגוגל ואמרתי,

אם אני עכשיו מכניס את הביטוי הזה, "עוול היסטורי", מהן הדוגמאות. חיפשתי איל ינון, לא מצאתי. אתה אומר, לקחתי את זה רחוק מדי.

לא, לא מצאתי עוול היסטורי. אז מה ראיתי לדוגמה,

הדברים שעלו ראשונים ככה בגוגל, ילדי תימן.

עוול היסטורי.

הכנסת מתבקשת לתקן עוול היסטורי. אחר כך בדקתי הלאה,

בואו נראה מה עוד מכניסים תחת עוול היסטורי, תושבי השכונות.

אתה יודע, ארגזים.

הארגזים, שכונת הארגזים, הכנסת מתבקשת.

למה מיקי זוהר לא הולך עכשיו לטפל בעוול ההיסטורי? זה באמת עוול היסטורי גדול. יש לי חקיקה כזאת, ואז הלכתי הלאה, אתה מבין? כאילו באיזשהו מאמץ לראות אם יש איזשהם אזכורים,

בקנה מידה, אתה יודע, שאתה מדבר עליו במקרה הזה.

פתאום מצאתי עוד משהו שהוא באמת עוול היסטורי: עוול היסטורי לניצולי שואה.

שם כתוב באמת איך המדינה, והחברה הישראלית, התייחסה לניצולי שואה מייד לאחר הקמתה של המדינה. אתה יודע, מיקי, עוול היסטורי.

אני חוזר בי מהמונח. המונח היה לא נכון. זה לא עוול היסטורי, זה עוול שהוא כרגע בהתהוות,

לכן, זה קצת, אבל לא היסטורי. זה צרם. כי באמת, אתה באת ואמרת, בעצם אתה רצית לטעון איזושהי טענה לוגית,

טענה לוגית, אני נהנה מכל רגע. שמשעה שאתה מצמיד את השכר של היועץ המשפטי, הווי אומר, תשווה גם את הגמלה. אבל "הווי אומר" אתה מבין, זה כאילו עכשיו אתה פה מציב בפנינו איזושהי מסקנה לוגית, לא. את המסקנה הזאת הסיקו קודמיי, כן. בממשלה, ולקחו את הגמלה של היועץ המשפטי לממשלה וגם השוו אותה לשופט בית משפט עליון, תודה רבה. אנחנו עשינו את אותו דבר שהממשלה עשתה.

אתה מנהל דו-שיח. אנחנו צריכים להתקדם.

עשר שניות. בבקשה. אז אני אומר. תשמע, אין כאן באמת את הגזרה הזאת. אתה יכול להיטיב עם אדם, בתנאי השכר שלו,

אבל זו לא נגזרת לוגית שאתה חייב גם עכשיו,

להבטיח שהתנאים הנלווים לשכרו אכן, בוא נאמר, ניתן להקיש אותם באופן לוגי בגלל שהיטבת במקום כזה או אחר.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת לאה פדידה. עוול היסטורי.

המונח היה מוגזם, אני מודה. שלוש דקות, בבקשה. תודה. אדוני יושב-ראש הכנסת וכנסת נכבדה, רבים עלו כאן ודיברו על המקרה המזעזע, המחריד, של הפעוטה, ובמקום שהכנסת היום תתכנס לדיון חירום ולא תרפה ולא תניח עד שיבוא פתרון לשטח ההפקר הזה, יש דחייה של חוק כזה ודחיית דיונים. ורבות עלו כאן ודיברו על המצלמות. אני חייבת להגיד לכם, מצלמה זה טוב, זה חובה, אבל הרבה לפני זה, הגיל הרך, מזמן מזמן לא חשבו עליו ולא מיסדו את העניין. אם יש במעון מטפלת אחת על שישה תינוקות, זה מחריד. אז קודם כול בואו נטפל בדברים שאפשר לעשות, ואפשר להקטין את הסכנה שחלילה וחס יקרה מקרה חריג כזה ומזעזע. צריך להוסיף תקינה למטפלות, צריך להוסיף שכר למטפלות. וכן, לא מספיק להיות אישה כדי שתתקבלי להיות מטפלת או סייעת, וזה היום המבחן. זה לא צריך להיות ככה. צריכה להיות הכשרה. בעצם 15 שנה, קראתי היום, מתגלגל החוק לגיל הרך, זה נמצא בתמ"ת, בחינוך, זה לא רוצה, זה כן רוצה. ובינתיים הילדים שלי, שלכם, נמצאים בסכנה, והבית הזה לרגע לא חשב שהוא צריך להתכנס לדיון חירום כדי לתת מענה ומזור לכולם, ובמיוחד הגנה לחסרי וחסרות הישע, שנמצאים תחת מערכות "מפוקחות" במירכאות, כביכול. זה לא יכול לקרות. אנחנו צריכים לראות את התמונה הכוללת ולתקן אותה. לפני כשבועיים עשיתי סיור במעונות יום וראיתי ושמעתי גם את קולן של המטפלות הטובות ביותר,

וקשה להן והן נאנקות תחת הקושי, ומאידך הן צריכות לטפל בכל כך הרבה ילדים בבת אחת. תארו לכם שאחת יוצאת החוצה ואחת צריכה להישאר עם עשרה תינוקות,

ואנחנו יושבים בשקט עד המקרה הבא, עד שנזדעזע עוד פעם. מצלמות היו צריכות להיות מייד. שוב דחייה ושוב דיון ושוב דחייה, ואנחנו לא נותנים מענה לילדים, שלא יכולים לצעוק לנו ולא יכולים להצביע לנו, אבל הם סומכים עלינו שאנחנו נשגיח עליהם. תודה.

חבר הכנסת אכרם חסון, אחמד טיבי, מאיר כהן, עפר שלח,

איל בן ראובן. רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, שש נשים נרצחו לאחרונה. רק ביפו, ארבע נשים. בערב שישי הייתה כתבה של גיא פלג, ובכתבה עלו נתונים מאוד מאוד מהממים, מדאיגים ואפילו מזעזעים, מטלטלים, שמהם עלה ש-95% ממקרי הירי מגיעים מהחברה הערבית. אנחנו יודעים שהתקבלה החלטה להקצות כספים, ואנחנו יודעים שהתקבלה החלטה לבחון ולנסות לפתור את כל איסוף הנשקים בחברה, במגזר הערבי, ואנחנו יודעים שחברי הכנסת פה, עם ראשי המועצות ועם השיח'ים, פועלים הרבה מאוד כדי לטפל אחת ולתמיד באיסוף הנשק ובכל בעיות עבירות האלימות והירי במגזר. עם זאת, כאשר אנחנו יודעים שמרבית הפשיעה והירי מבוצעים בימי שישי בערב, אני פונה לשר ארדן ושואלת אותו: אדוני השר, השר לביטחון פנים, שעומד בראש המשטרה, מה אתם עושים כדי לוודא שבימי שישי, יודעים שאז יש את עיקר הפשיעה, את עיקר הירי, מה אתם עושים כדי לתגבר את הכוחות ביום שישי, כדי להביא יותר מתנדבים, יותר שוטרים, יותר כוח אדם? זה דבר אחד. ודבר שני, בנושא של פילוח. כשאנחנו לוקחים את אזור תל אביב: תל אביב צפון, מרכז, דרום, בת ים, חולון, כל האזור הזה, האם אפשר לומר שמשטרת ישראל מקצה לאזור יפו את מרב השוטרים, את מרב הניידות? והאם באמת הם עושים הכול כדי שמקרים כאלה לא יישנו? זה מאוד יפה שאנחנו יושבים ובאמת כולם זועקים ואומרים: רוצים לפתור את הבעיה, ועומד השר ואומר: לקחנו את זה כיעד, וגם המפכ"ל אומר שזה יעד. ובפועל, בשטח, אנחנו לא רואים שינוי. וצריך לדעת, כשיש נתונים כאלה ש-95% ממקרי הירי הם בחברה הערבית, וכשאנחנו יודעים שבימי שישי יש את עיקר הפשיעה, נקרא לזה ככה, וכשאנחנו יודעים שבחודש מאי ארבע נשים נרצחו, זה לא יכול להימשך, ולזה צריך לשים סוף.

חבר הכנסת דוד אמסלם, חברת הכנסת נאוה בוקר. מרב מיכאלי.

תודה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שאני רוצה להגיד מילה על הצעת החוק הזאת, שהיא ממש משמחת. היא משמחת כי היא מצטרפת לכיוון שאנחנו מצליחות, לשמחתי, לשכנע בו את הממשלה. וחברת הכנסת שולי מועלם, הייתה לי זכות להיות שותפה להצעת החוק שלה, שנותנת לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית סיוע משפטי, ייצוג משפטי על ידי המדינה חינם אין כסף, בדיוק על ידי אותו סיוע משפטי שבו אנחנו דנות בהצעת החוק הזאת, שייתן לראשונה, וגם זה דבר חשוב להפליא, סיוע משפטי במימון המדינה למי שנפגעו לפי חוק איסור אפליה. ההבנה, אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, שהמערכת המשפטית לא נגישה לכולם ולכולן באותה מידה, אם אין להן כסף לייצוג ראוי, והייצוג הזה מגיע לך גם אם את לא נאשמת אלא אם את הצד הנפגע במערכת, היא הבנה חשובה ביותר בשביל להתחיל ולאזן את פערי הכוחות בחברה שלנו, שבאים לידי ביטוי גם במישור הכלכלי, גם במישור המעמדי. זה בא לידי ביטוי, שני הדברים האלה, בצורה מאוד מאוד כואבת במישור המשפטי. אני מאוד שמחה שאנחנו מצביעות ומצביעים היום בעד הצעת החוק הזאת, ואני מקווה שהיא באמת תסייע לצמצם את תופעת האפליה האסורה, שבשלה יוכלו בכלל לתבוע אלה שנפגעו ממנה. השאיפה לחברה שהיא חברה יותר שוויונית, חברה יותר צודקת, צריכה לצאת ממחוזות בית המשפט ולהתחיל להיות נוכחת כאן, במקום הזה, אדוני היושב-ראש. למרבה הצער, אפליה במדינת ישראל כיום יכולה לשאוב השראה רבה ביותר מהממשלה הזאת, שביד אחת מביאה את הצעת החוק הזאת, לסיוע משפטי למי שנפגעו מחוק איסור אפליה, אבל ביד שנייה ראש הממשלה הזאת יכול לשים בפייסבוק שלו פוסט שמסית נגד ערביי סח'נין, בידיעה מוכחת מכל ערוצי הטלוויזיה שהמידע שכתוב שם הוא שקרי, ועדיין להחזיק אותו שם ארבעה ימים ולהוריד אותו בלי להתנצל. השר לביטחון פנים בממשלה הזאת יכול להתעקש שמורה בדואי בנגב הוא מחבל, למרות חקירות מח"ש, למרות דוח של השב"כ, ולא רק להתעקש על זה, גם לא לכלול את הממצאים שמראים בצורה מפורשת שלא מדובר בפיגוע ולא מדובר במחבל. ככה שהדרך, אדוני, חבריי וחברותיי, לביעור האפליה מקרבנו היא דרך ארוכה מאוד, ולמרבה הצער הממשלה הזאת נותנת הרבה חומר שאחריו אפשר יהיה ללכת ולהצטרך את הסיוע המשפטי הזה בגלל אפליה אסורה.

שרן השכל, מוסי רז, פנינה תמנו, ינון אזולאי. אורלי לוי אבקסיס. שלוש דקות,

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק הזאת היא המשך ישיר להצעות חוק נוספות מבית היוצר של הסיוע המשפטי. הסיוע המשפטי הוא אותו גוף שבא לתת חינם אין כסף ייצוג משפטי לכל אותן אוכלוסיות מוחלשות שהחוק קבע שאם הן יידרשו להיעזר בסיוע משפטי פרטי, כלכלי, רוב הסיכויים שהן לא יצליחו למצות את הזכויות שלהן, ולכן ייאלצו לוותר. בנושא הזה יש לנו אינטרס חברתי מובהק שאותן אוכלוסיות מוחלשות, הזכירה חברת הכנסת מיכאלי קודם את אותן נשים, ואני רוצה לבוא ולהזכיר גם הצעת חוק שהעברתי ביחד עם שולי בנוגע לייצוג של אותם קטינים חסרי עורף משפחתי, אותם קטינים שרוצים להוציא אותם מביתם, כדי שיהיה להם גם ייצוג משפטי נפרד, כדי שיבינו וישמעו גם את קולו של הילד. פה אנחנו נתקלים בהרחבה נוספת, ואין לי אלא לומר: כמה טוב שיש סיוע משפטי, שמשרד המשפטים מעניק בנקודת זמן מסוימת לאותם אנשים מוחלשים את אותו סיוע כל כך חשוב. כי תתאר לך, אדוני: פה, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו מדברים עכשיו על אותם אנשים שהופלו, הרי לאורך השנים אנחנו נתקלים פעם אחר פעם בטענות, גם כאשר אנחנו מדברים על הקהילה האתיופית ועל קהילות אחרות שלעיתים סופגות אפליה רק בשל המראה שלהן או בשל החזות, או מתוך איזה סטריאוטיפ או דעה קדומה שחזות מזרחית, או חזות אתיופית, או חזות של מגזר כזה או אחר עלולה להוות בעיה. אותם אנשים, כאשר אתה שולח אותם להתמודד באופן עצמאי מול מערכת כזאת, הרבה פעמים חשים מושפלים, וביחס לזמן שהם נדרשים להשקיע וליכולות הכלכליות שלהם,

לא יכולים לשנות את התמונה. מה שקורה הוא שמה שהיה הוא שיהיה, ומי שהפלה ולא הועמד לדין יפלה גם בפעם הבאה, וכך אנחנו משרישים בתודעה החברתית שלנו שיש טובים יותר וטובים פחות.

האמירה הזו של הסיוע המשפטי, ואין לי אלא להצדיע למי שעמד בראשו עד לא מזמן, גלעד סממה, שעשה עבודה מטורפת וכל כך חשובה לאורך השנים, והצליח להרחיב את אותו סיוע כל כך חשוב לאותן קבוצות מוחלשות. אני מאמינה שחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה עוד תרחיב בנושא, כי כשאנחנו מגלים שחיילי צה"ל, אלה שמגינים עלינו בימים קשים ובימים של חוסר ביטחון,

אם זה בדרום ובכלל, כאשר הם פושטים את המדים ורוצים לצאת לבילוי בערב עם החברים שלהם הם נתקלים בסלקציה, שכל מהותה היא דעה קדומה, תודה רבה. ושנאת השונה, באמת? סיימנו את הזמן? אז אני אחזור ואומר: הצעת החוק הזו בהחלט יכולה להביא לתיקון החברתי הנדרש כל כך, ויש פה אמירה שאנחנו, כחברה, גם נעמיד את הכלים כדי לתקן את המעוות.

אז אני שמחה מאוד שזה בא מבית היוצר של משרד המשפטים.

חברת הכנסת פנינה תמנו, אחריה, חבר הכנסת

שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תחילה אני רוצה להזכיר ולעמוד דקה דומייה לזכרה של ספרש אנעלם, בת 36, בת גילי, שנרצחה היום באכזריות, והיא האישה השמינית מתחילת השנה והאישה החמישית בחודש האחרון. ברשותך, אדוני היושב-ראש. דמן של נשים הוא אינו הפקר, וכדאי שנדאג לזה בבית הזה. ובמעבר חד, אני עוברת לחוק החשוב של הסיוע המשפטי. מדובר בחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים ציבוריים. תחילה אני רוצה להודות לשרת המשפטים, שאינה נוכחת, אבל אני חייבת לומר שיש פה הצהרה מאוד מאוד חשובה של מדינת ישראל בכל מה שקשור במאבק באפליה וגזענות. הרי אין זה עסקו של אדם פרטי להמשיך ולהתמודד עם גזענות ואפליה.

במשך שנים רבות, התעלמה מהעובדה שישנם אזרחים במדינת ישראל שסובלים מגזענות ואפליה, הן בגלל צבע עורם והן בגלל הנטייה המינית שלהם והן בגלל דתם.

כמדינה שחפצה בשלום וחפצה להיות דמוקרטית, צריכים להבין שלא נפקיר אזרחים שמתמודדים פעם אחר פעם עם ערלות לב, עם גזענות, עם התנשאות, וכאשר הם מגיעים לבתי המשפט, וחלקם אינם יכולים להגיע לבית המשפט, הם נאלצים גם להתמודד הרבה פעמים מול מערכת משפטית לא פשוטה ומורכבת. שופטים שאני שמעתי אומרים, וגם פורסם: למה לך לתבוע על גזענות? התנצלו בפנייך, למה הגעת לבית המשפט? וגם אחרי התנהלות ארוכה מאוד האנשים האלה, שמשלמים ממיטב כספם, חלקם צעירים, צעירי הארץ הזאת, שחיים בה, גדלו בה, התחנכו בה ונאלצים לקחת את מיטב הכסף שלהם ולהשקיע בהליך המשפטי, בסופו של דבר הם נאלצים להסתפק בכמה עשרות אלפי שקלים בודדים, שבטח ובטח לא מייצרים הרתעה. לכן, החוק הזה מאוד חשוב.

המדינה אומרת: אנחנו לוקחים אחריות, זה לא יהיה עסק פרטי עד שנצליח, אם לא למגר, לפחות להיאבק באופן מאוד נחרץ נגד גזענות ואפליה. ושנית, גם לכאלה שההורים שלהם, ידם אינה משגת, אני יכולה לומר לך שבפעם הראשונה, עוד לפני שעבר החוק, הגיעה אליי פניית ציבור של ילדה שנהג האוטובוס קרא לה "קופה", ו"ההורים שלך קופים". פניתי לסיוע, בזמנו היה עורך דין גלעד סממה, והיה את הניסוי הראשון לקחת את התיק, שהמדינה תייצג, וכבר ראינו את השינוי שזה יצר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה. נאום מס' 2: יהודה גליק, סוף עידן התמימות, מורידים את הכפפות מול הצביעות. לפני כמה דקות אמרו פה שתי נשים, ביקשו לעמוד דומייה לשמונה נשים או לארבע נשים שמתו. מי יעמוד דומייה ל-3,000 אנשים שמתו השנה בגלל עישון?

מי יעמוד דומייה לזכרם? מה אתה משווה בכלל? סליחה, מה הבעיה?

למה, 3,000 אנשים שמתו לא נחשבים? יהודה, זה ממש חוצפה, אלה נשים שנרצחו. סליחה, סליחה, אני מבקש לא להפריע. מה אתה בכלל משווה?

תודה רבה, חברת הכנסת תמנו-שטה. תודה רבה. איזו חוצפה. אתה פעם ראית ילדים של אישה שנרצחה? תודה, נא לשבת. בוא, אני אקח אותך. לא, זה ממש מרגיז, יש גבול. יש גבול לציניות. מה זו החוצפה הזאת? בבקשה. ארגוני הבריאות העולמיים פונים למדינת ישראל ומבקשים לשים מס על הטבק לגלגול. אדון שר האוצר שם פס, ועדת הכספים, בראשות חבר הכנסת גפני, הצביעה פה אחד וקראה להשוות את המס על הטבק לגלגול כמו על הסיגריות, כי ילדים נכנסים וקונים טבק, ושר האוצר משה כחלון מצפצף צפצוף אחד ארוך, ועדת הרווחה והבריאות, בראשות אלי אלאלוף הצביעה פה אחד בקריאה להשוות את המס על הטבק לגלגול, ואדון משה כחלון מוציא להם לשון ועושה להם נה נה נה נה. מה משה כחלון עושה, הוועדה למאבק נגד הסמים בראשות חברת הכנסת תמר זנדברג הזמינה את מנכ"ל משרד האוצר, והוא הבטיח להודיע לנו מתי, והוא יקיים דיון בנושא תוך חודש. עברו שישה חודשים, והשר כחלון יורק לנו בפרצוף. קודם כול תתנצל על ההשוואה. מבקר המדינה כותב דוח ומתחנן: התחייבתם לשים את המס על הטבק לגלגול, ומשה כחלון, לא אכפת לו, יורק עלינו, אצבע משולשת. מתי שר האוצר התחייב לשים מס על טבק לגלגול? מתי? מתי זה קרה? אני לא אמרתי את זה. שר הבריאות, הוא אחראי על הבריאות, מתחנן: תשוו את המס על הטבק לגלגול, אבל כחלון עושה פרררררררררררררררר. מה זה מתחנן? רבותיי, ילדים בכיתה ח' וט' קונים טבק לגלגול במקום במבה. רבותיי, ואני אומר לכם, אני רואה את זה יום-יום. נא לסיים. אבל הפריעו לי. דקה לא דיברתי, סליחה. נא לסיים. דקה לא דיברתי, אני מבקש שתוסיף לי עוד דקה. שר האוצר משה כחלון, די כבר.

לוקח את הילדים שלנו בני ערובה משיקולים פוליטיים. הוא אמר לי שזה משיקולים פוליטיים. רבותיי, מכיוון שבתורה שאני מאמין חיי אדם קודמים לכול ואני לא יכול יותר לרחוץ בניקיון כפיי, ואני לא יכול יותר לומר שידיי לא שפכו את הדם הזה,

על כן ממחר אני פותח בשביתת רעב ללא הגבלה, עד ששר האוצר יתחיל להיות אכפת לו מילדי ישראל. מה זה הדבר הזה? חבר הכנסת זוהיר בהלול, ישראל אייכלר, מסעוד גנאים, איימן עודה, טלב אבו עראר, יואב קיש, חיים ילין, ג'מעה אזברגה. ענת ברקו. שר האוצר.

מה זה קשור? מה זה קשור, חבר הכנסת יהודה גליק, חבר הכנסת יהודה גליק. יש מחקר שמראה במפורש שהישראלים זה העם היחיד שהכסף לא משפיע על זה שהם קונים סיגריות. היה מחקר

אדוני חבר הכנסת, עד עכשיו עברנו שלושה חוקים,

קראתי את השם שלך ולא היית נוכח. תעלה אחריה, לא תהיה בעיה. אוחנה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר קצת על המנונים. אני ואתה לא נשנה את ההמנון של מדינת ישראל, למרות שאני אוהבת את השירים של אריק איינשטיין. יגידו: כן היה באוניברסיטת תל אביב, היה באוניברסיטת ירושלים, כל מיני ויכוחים אם בטקס הסיום וחלוקת תארים יושמע ההמנון, משהו שהוא מתבקש בכל מדינה. ואנחנו רואים שבלי לשים לב דוחקים אותנו לאבד, בכל טקס ממלכתי, מהסמלים הלאומיים שלנו.

זו יכולה להיות גם אוניברסיטה שקוראת להפגין, שיש בה מרצה שקוראת להפגין נגד מדינת ישראל, משגרת הודעות שהיא מזדהה עם חמאס, מסרבת להכיר במדינת ישראל, מסרבת לדבר עברית,

מראאד סלאח, שמטיף לא לדבר עברית, ומובילה BDS. ומי מממן אותה? גם נוסיף לזה את פסטיבל הנכבה. מי מממן אותה? אנחנו מממנים את הטירוף הזה. אנחנו מממנים. גם זחאלקה, במה הם שונים בעצם מאותו חבר כנסת זחאלקה, שהצהיר מעל בימת הכנסת כי הוא מעדיף למות מאשר לשיר את ההמנון הישראלי? בתוך בית המחוקקים של מדינת ישראל הוא מעז להצהיר דבר כזה. אבל האם קרה דבר מה?

הנושא עבר בשקט, לצערי הרב. ואפשר ללכת וללמוד מהמנונים אחרים בעולם, שאין לאף אחד בעיה לשיר אותם.

עם נוצרים, ועם אמירות כאלה ואחרות על עמים כאלה ואחרים. דברים קדומים ומוזרים, ואנשים עומדים ומכבדים אותם גם אם הם לא מי יודע מה מזדהים איתם. זה הרוב, זה ההמנון, ואותו צריך לכבד.

גם כאלה מהמחנה שלא תמיד מתבטא באופן כל כך ציוני, שההמנון שמבטא את כמיהת היהודים לחזור הביתה הוא גזעני. איזו גזענות יש בהמנון כזה? איזו גזענות? אנחנו רואים את זה שברצון לא לפגוע בסטודנטים הערבים, כביכול, או בפלסטינים, יש אומרים, אנחנו הבאנו את עצמנו למצב אבסורדי שאנחנו פוגעים בעצמנו. אנחנו הריבון, אנחנו חיים כאן במדינה שהקמנו בגאווה. יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה, בסדר הזה.

זה מעוגן גם בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, וגם את זה צריך לכבד.

הוא שיר המעלה על נס את ההיסטוריה, המסורת והשאיפות הלאומיות שלנו. והוא גם נקבע בחוק הדגל, הסמל וההמנון של המדינה ב-1949. הוא לא היה חלק מהחוק, אבל בחלוף השנים, כאשר הבנו שיש לנו גם אויבים מבית, ההמנון קיבל מעמד חוקי.

כל אלה שחושבים שהם לא מוסדות ממלכתיים, אבל נהנים מתקציבים ומכספי המיסים שלנו, הם פוגעים במדינה. ולכן, מי שלא מוכן לכבד את המדינה או את אזרחיה, אין שום סיבה,

אין שום סיבה לתמוך בו ולהעביר לו תקציבים. נדמה לי שיותר מכל יום, היום כדאי להגיד בקול גדול שעוד לא אבדה תקוותנו, אותה תקווה בת שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו. תנו לנו להיות חופשיים, תנו לנו להיות יהודים, תנו לנו לאהוב את ישראל ואת סמליה.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה. אני בוחר להקריא קטע של שיר, כי אני חושב שזה מעל הכול משקף את מה שעובר על תושבי עוטף עזה: אין לי ארץ אחרת / גם אם אדמתי בוערת / רק מילה בעברית חודרת / אל עורקיי, אל נשמתי / בגוף כואב, בלב רעב / כאן הוא ביתי. הבית שלנו בוער מעל 60 יום. תמיד כשרוצים להקטין את האירוע, אז לקסאמים שמתפוצצים קוראים טפטוף, ולפצמ"רים שמתפוצצים ברמת הגולן קוראים זליגה. ועכשיו לשרפות קוראים בשדה קוצים. אז תמיד ממעיטים בערך של הדבר האמיתי. ומהו הדבר האמיתי? שמה שנשרף היום, וכל יום, מעבר לחקלאות,

למרעה ומעבר לשטחים הפתוחים, ואני פונה פה למשותפת, זה השטחים שהבדואים לוקחים אליהם את הצאן, זה המרעה שלהם. אין לעדרים של הבדואים אוכל, אין להם מזון, אין להם איך להתקיים, הם בוכים לידנו, ואנחנו, אין לנו איך לעזור. אני לפחות מצפה, מצפה מאותם חברי כנסת בדואים, שזאת פעם ראשונה בהיסטוריה של המשותפת, שיבואו, אתם יודעים מה? זה בא מן אללה, מה אתם רוצים? תגנו לפחות על התושבים שבוחרים בכם. מה אתה מציע? מה אתה מציע?

שתפנה לחמאס. תן לי אישור להיכנס לעזה. אני נותן לך אישור, תפנה לחמאס פה. ידידי היקר, תעלה פה על הבמה, אני נותן לך מה שנשאר לי,

תגיד לחמאס שהם שורפים את המרעה של העדרים של הבדואים, שתשעה חודשים בשנה הם באים לאכול, שאין להם פרנסה אחרת, אתה יודע את זה שאין להם פרנסה אחרת, שאם לא תהיה להם פרנסה, אז הם יתגלגלו לפשע, ואתה יודע גם את זה. ואנחנו שנים, שנים,

אברהים הוא הראשון לפני 50 שנה שהגיע, הסבא. ואנחנו קולטים את הנכדים שלהם היום במרעה. שנים הם חלק מהבית הזה, בעוטף עזה. וכשיש צבע אדום בשטחים פתוחים, אנחנו ראשונים קופצים אליהם בשביל לראות שהם לא נפגעו, כי אין להם מיגון בשטחים הפתוחים. נא לסיים, בבקשה. אבל אתם לא בוחרים להגן עליהם. אתם בוחרים להגן על החמאס.

קטונתי, ולא מבין איפה אתם נמצאים.

תודה רבה. חבר הכנסת עמיר פרץ, איננו. חברת הכנסת חנין זועבי, שלוש דקות, בבקשה. תודה. אני רוצה להמשיך מאיפה שעצרתי. הפגנה בלתי אלימה לא עומדת בדרישת המסוכנות המצדיקה הגנה עצמית, ועל כן פיתחו את הוראות הפתיחה באש, ולכן גם קיימים אמצעים לא קטלניים לפיזור הפגנה אזרחית. מוכרים מאות מקרי הרג שבהם לא נשקפה כל סכנה מצד האדם שאיבד את חייו. מה תגידו על אברהים אבו ת'וריא, בן 29, קטוע רגליים שישב בכיסא גלגלים ונופף בידיו בדגל פלסטין גדול, שנורה במהלך הפגנה סמוך לגדר בדצמבר 2017? הוא נפגע מכדור מעל עינו השמאלית ומת כתוצאה מדימום מוחי. מה תגידו על עבד אל-פתאח אל-נבי, בן 18, שנורה ב-30 במרס 2018, כשהוא רץ לתוך הרצועה? נורה למוות על ידי צלף בפלג גופו העליון, כשהוא עם הגב לכוחות הצבא. לפי הדין הפלילי הישראלי, שהוא הרבה יותר מצומצם מאשר החוק הבין-לאומי, אדוני היושב-ראש, מדובר ברצח. עכשיו, נעבור מהמקרים הפרטניים, אנחנו יכולים להמשיך להציג מאות מקרים פרטיים מ-130 השהידים שנורו, אנחנו יכולים להקריא רשימה של 90 120 מקרים שבהם לא נשקפת שום סכנה, כולל רזאן, עיתונאים, ילדים, לנתח אותם מקרה-מקרה, ולהראות שמדובר בכוונה תחילה ולא בהרג. אולם אין זמן, אז נעבור לכלל. מדיניות ירי הצלפים אל עבר מפגינים לא חמושים גרמה למעל 2,000 נפגעי ירי, מהם 130 הרוגים אזרחים. כמות זו מצביעה על מדיניות. לא רק רצח, אלא מדיניות. שוב, אף חייל לא נפגע, כלומר לא נשקפת סכנה. הפקודה לפתוח באש על אוכלוסייה אזרחית בלתי חמושה היא פקודה בלתי חוקית בעליל. והמונח פקודה בלתי חוקית בעליל נכנס לשיח אחרי אירועי כפר קאסם, כאשר חיילי מג"ב טבחו בפלסטינים שחזרו מעבודה בשדה ולא היו מודעים שהוטל עוצר. אני אמשיך בנאום הבא, תודה. תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון, חבר הכנסת אברהם נגוסה, חברת הכנסת קארין אלהרר, מוותרת, חברת הכנסת נורית קורן,

השר רוצה לסכם את הדיון? אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. לשבת. הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000) (הוראת שעה), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. אנחנו מצביעים על הסיוע המשפטי. הקראתי את החוק, גם רשום לכם למעלה. אנחנו מצביעים עכשיו, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א 2000)

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

65, שני מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על

בעד, 70, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית, נא להצביע, חברי הכנסת. חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3), התשע"ח 2018, נתקבל. בעד, 72, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים. חברת הכנסת

וההבהרה השנייה החשובה היא שבמסגרת הדיונים שהתקיימו בוועדה עלה חשש להחמצת תקופת המעבר שבה ניתן להגיש בקשות לרישום לעניין קצבת שאירים, בשל הצורך לקבל פסיקתא שתנסח את הקביעות המהותיות שקיימות בפסק הדין והמונחים הנדרשים לעניין הבקשה לרישום. במענה לכך קובעת הצעת החוק,

שעכשיו עבר, שאם נדרשת פסיקתא, ופסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני שלגביו נערכת הפסיקתא נמסר לגוף המשלם לצורך רישום פרטיו בתוך תקופת המעבר, תיחשב גם הפסיקתא כאילו הוגשה בתוך תקופת המעבר, וזאת אף אם הפסיקתא התקבלה במועד מאוחר יותר. אז תודה לכל העושים במלאכה. הצעת חוק חשובה ביותר, שנותנת באמת מענה וצדק חברתי לקבוצות שזכאיות לכך. כשאנחנו מדברים על שוויון, זו דוגמה לשוויון. תודה רבה. תודה רבה.

אחרי זה אנחנו עוברים ישר להצבעה על הצעת חוק הבוררות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה רק לציין נקודה אחת, חברים. אחת הבעיות הקשות בחקיקה שלנו זה שאחר כך אנחנו לא יודעים לנצל את החקיקה ולתת את השירות לאזרח. מה שאנחנו מעיזים, לקרוא למיצוי הזכויות. אחת הבעיות הקשות שלנו, עושים חקיקה נהדרת, מוצאים את המשאבים הנדרשים ובסוף האזרחים לא יודעים שזה מגיע להם. אני רוצה שרק נשים לב: גם בדוח העוני, גם בקרב הנכים, גם היום בקרב הנכים של צה"ל, חוק שאנחנו עובדים עליו מאוד קשה, הבעיה המרכזית זה הידע הנדרש לאזרחים כדי למצות את הזכויות שמגיעות להם, וזו בעיה מרכזית מאוד. כל מי שיכול להשפיע על כך שיהיה מיצוי זכויות לאחר החלטות של הכנסת, כדאי שיפעיל את זה, כי החוק הזה, ההארכה שלו נבעה מאי-הפצת הידע לאנשים הזקוקים. אותו הדבר היום בדיון על הנכים, נכי צה"ל. הבעיה המרכזית היא שעד היום אף נכה לא יודע בצורה שיטתית את מה שמגיע לו, מה הוא יכול לטעון לקבל אחרת, לתקן את הטעויות. זו הבעיה המרכזית של המערכת של המדינה שלנו, וכדאי שנשים לב, כי מיליארדים נשארים בקופת המדינה ואני לא מאמין שאף אחד באוצר, וודאי שר האוצר, שאני מכיר באופן אישי במיוחד, לא מעוניין להשאיר את הכסף בקופה. אבל הוא לא יוצא לאזרח בגלל חוסר ידע. לכן, פה תרשו לי: לא תמיד רגילים לשמוע ברכות על האגף לשוק ההון, הרשות לשוק ההון. אני רוצה לציין את הנכונות שלהם לעשות רוורס, להודות בטעות שלהם, שלא הפיצו מספיק את החוק ולמצוא את הדרכים להאריך, גם אם זה דרש תקציבים נוספים. אז זה מאוד חשוב, please, אל תוותרו. מיצוי זכויות, זה מה שמוציא את האנשים מהמצוקה שלהם. תודה.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. נא לשבת ולהצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות),

בעד, 66, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה הראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אדוני היושב-ראש, אפשר להוסיף אותי? לפרוטוקול, חברת הכנסת שולי מועלם. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אז הודעה, ואחרי זה יציג את הצעת החוק. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, ועדת הכנסת קבעה כי ועדת העבודה,

והבריאות תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשע"ח 2018, של חברי הכנסת מירב בן ארי ואיציק שמולי, הצעת חוק העונשין (עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשע"ח 2018, של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. בעניין הצעת חוק הכנסת. מדובר במגוון נושאים שעלו בחקיקה הזאת, אחת מהן זה נושא מינוי יושב-ראש האופוזיציה. דבר נוסף זה השבעת הכנסת בכהונת בחירות ודברים חשובים מאוד. אבל הדבר המרכזי בהצעת החוק הזאת, שעורר סערה גדולה מאוד בשבועות האחרונים, זה עניין גמלתו של היועץ המשפטי של הכנסת.

אני אפרט את זה בקצרה, אני לא מתכוון להאריך יותר מדי בדברים בשביל לא להמשיך ולנסות להסביר מה שכבר ברור לכולם. היועץ המשפטי לכנסת זכאי לשכר כפי שזכאי לו שופט בית משפט עליון. זה החוק אומר, לא אני אומר,

החוק לא אומר, אתה רוצה לתקן את החוק כדי שיאמר את זה. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, או שתדייקי בדברייך או שלא תדייקי. תדייק אתה בדבריך. את לא מדייקת בדברייך, כי החוק אומר ששכרו של היועץ המשפטי של הכנסת צריך להיות זהה לשכרו של שופט בית משפט עליון. מה עשתה הממשלה לפני עשרות שנים? דאגה לתקן את שכרו של היועץ המשפטי לממשלה והשוותה את גמלתו לגמלת שופט בית משפט עליון. עשתה את זה הממשלה. הדבר נקרה בדרכי כיושב-ראש ועדת הכנסת, העברנו את החקיקה הזאת בקריאה ראשונה, אחרי שהיא עברה אישור,

נקלע בדרכי. אני יושב-ראש ועדת הכנסת,

שנה אולי, לא זוכר, פחות, וזה הרבה שנים שכב. בוא נגיד שחיכו לחבר כנסת עם אומץ ציבורי, אחד שלא מפחד מהתקשורת. מזל שהם

הולך עם האמת שלו גם כשהביקורת קשה, והייתה ביקורת קשה. אני לא חושב שיש עיתונאי שלא עסק בזה. אני לא חושב שיש עיתונאי שלא תודרך או תדרך את חברי הכנסת, ואני החלטתי שאני מאמין שזה הדבר הנכון והביקורת הציבורית לא תעצור בעדי, לא הציבורית, התקשורתית, כי הציבור לא בהכרח ביקר. בסופו של דבר אמרתי לעצמי, אם היועץ המשפטי לממשלה, תנאיו הושוו לשופט בית משפט עליון והחוק מחייב אותי להשוות את תנאיו של היועץ המשפטי לממשלה בשכרו לשופט בית משפט עליון, החוק לא מחייב אותך. אך ברור שגם גמלתו תהיה שווה. עכשיו יבואו יפי הנפש ויאמרו, איך אתם עושים את זה? אתם מנסים לקנות את היועץ המשפטי לכנסת. לקנות? אתה מאמין לדברים שלך?

ככה אומרים, שאנחנו מנסים לקנות אותו בכסף.

לפי האוצר, 5 מיליון שקלים. קנינו אותו. מה באוצר קבעו? האוצר קבע שהיועץ המשפטי לכנסת, בגיל 53 יפרוש לגמלאות. הוא לא ירצה להמשיך לעבוד, הוא יסגור טיסה לתאילנד לכמה שנים ולא ירצה לעבוד יותר. ההגיוני, שבגיל 53,

איש כזה מוכשר, יצא לגמלאות? ברור לכולם שלא. אני מניח שהוא ירצה להתמנות למשרת שופט, אני מניח שהוא יוכל להיות בשוק הציבורי איש שמרוויח הרבה מאוד כסף, לכן גמלתו תחול רק מגיל 67, לא לפני. בנוסף לכך טענו, שבאמצעות הצעת החוק הזאת איל ינון יהיה אוהד כלפי הקואליציה.

חברים, איל ינון עושה את עבודתו בצורה הכי טהורה.

למה להדביק בו רפש מיותר, שהוא בעצמו אפילו אמר לי, וכואב לי עליו, כואב לי עליו, באמת כואב לי עליו, איש במשרה מאוד חשובה. הוא התקשר אליי ואמר לי: מיקי, אני מבקש ממך, תוציא אותי מהחקיקה, לא רוצה שהחוק יחול עליי, תראה מה עשו לי על כלום, תוציא אותי מהחקיקה. אמרתי לו: איל ינון, תשמע, אני פוליטיקאי, אתה לא. אתה משפטן, אני פוליטיקאי. אתה לא יודע לעמוד בעליהום התקשורתי המיותר הזה,

תרצה לוותר על הגמלה שלך, תוותר.

אני את החוק אקדם עד הסוף, על אפם ועל חמתם של התקשורת ושל חלק שחבר לתקשורת, וכל אלה שתדרכו את התקשורת, כי זה חוק נכון וחוק הוגן, אין בו פופוליזם ואין בו יפות נפש.

וכל מי שיצביע היום נגד החוק הוא פופוליסט. הוא רוצה את אהדת התקשורת.

הוא רוצה חיבוק ממוטי גילת, כתב הארץ לשעבר, או איזה חיבוק מדפנה ליאל, כתבת ערוץ 2. אני לא שם. אני בעד מה שנכון, מה שאמת. ישראל היום. אז מי שרוצה חיבוק מישראל היום, שגם יצביע נגד החוק. מיקי, מה הפער בשווי, תגיד לי? אני בעד מה שטוב ומה שנכון לעשות, וזה להשוות את תנאי היועץ המשפטי. עכשיו דבר אחרון ואני מסיים. רגע, רגע, תענה: למה הפער בהערכת השווי שלו בין החשב הכללי לכנסת לבין האוצר? אתה יכול להסביר את זה או שאין לך תשובות? איפה הפער בין 3.7 מיליון שמעריכה אותו הכנסת לבין ההערכה של האוצר? שנייה, רגע, אני אסביר לך גם את זה, אני אענה לך.

שאלה אמיתית.

הסכום המחושב המדויק הוא 9,000 לחודש. 9,000 שקל מכספי ציבור. 9,000 שקל בסך הכול. 9,000 שקל לחודש, באזור 110,000 שקל לשנה. איל ינון צריך לחיות עד גיל 100 כדי שהאוצר יהיה צודק. אני מאחל לו לחיות עד גיל 100, אבל ממוצע התמותה בישראל הוא אזור ה-82 83. אתה מאחל לו למות מוקדם?

אני מניח שיחיה עד 120, אני לא רוצה עכשיו לספור את הימים, אבל זה בטח לא מגיע ל-5 מיליון שקל. אם הוא יצא לפרישה בגיל 67 ויאריך שנים, בעזרת השם, עד גיל 87, 20 שנה זה 2 מיליון שקל. זה בטח לא 5 ולא 9 ולא 8 ולא 7. הפער בהערכה של הסכום זה רק השנים?

אני קודם כול מפרגן להם: שיאריך שנים, מגיע לו,

אבל להפוך אותו עכשיו למישהו שמנסה לגזול את הקופה הציבורית? לאן הגענו? לאן הגענו? היה עניין קואליציוני, והוא נסגר במסגרת הקואליציה למרות חילוקי דעות מסוימים, ואני מודה לחבריי לקואליציה שהם תומכים בחקיקה הזאת, כי זאת חקיקה נכונה, ואני מודה לכם שלא נפלתם לתוך הפופוליזם הרדוד הזה, שתכף תראו מהצד השמאלי של המליאה. אני מקווה שזה לא יקרה, כי יש לכם אפשרות לשנות את דעתכם ולא ליפול לתוך פח הפופוליזם המיותר הזה. כי צריכים לזכור כולם: היועץ המשפטי לכנסת, תפקידו להגשים את מטרותיה של הכנסת, לא לטרפד אותן. תפקידו לעזור לחברי הכנסת להגשים את הרצון הציבורי שלהם, לא לעצור אותו. קוראים לו שומר סף, נכון, תפקידו להזהיר אותנו. תפקידו לומר לנו: פה,

יש מוקש משפטי, אל תלכו לשם, אל תגיעו לנקודה הזאת. אבל בטח שלא לעצור אותנו, המחוקקים, בדרכנו. הוא עובד בשביל חברי הכנסת ולכן אין אחר חוץ מהכנסת לדאוג לתנאים של היועץ המשפטי של הכנסת, כי הוא זה שדואג לנו, חברי הכנסת. זה תפקידו, זו מהותו: לא לפגוע בכנסת, לא לפגוע בחבריה ולא לפגוע במטרות של חבריה. הוא לא יועץ משפטי בשירות חברי הכנסת, אלא

תעשו לעצמכם טובה, אל תצביעו נגד ההחלטה החשובה הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת מכלוף זוהר. ראשונת המסתייגות, חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה,

חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, יש רגעים שהכנסת מאבדת מעט מההדר והממלכתיות. התכתשויות אידיאולוגיות מעל הבימה הזאת, אתה יודע מה, ראויות ורצויות, וגם כשהטונים עולים, גם את זה מוכן לספוג הציבור מעת לעת. אבל ישנם דברים שלא הדעת ולא הציבור מוכנים לספוג,

לספוג ולקבל. מן הראוי שכל אחד ואחת מכם ידעו על מה הם הולכים להצביע כשמדברים על תיקון החוק. בסופו של דבר תיקון 45,

שדחקת אותו לסוף, מה שנקרא, כי גם בוועדה ניסית לעשות מחטף, מאחורי המילים הקטנות,

ומאחורי השורות הסופיות מסתתרים 5 מיליון שקלים. זה שקר, זה שקר. אז לא משנה, אתה התווכחת אם זה 3, אם זה 6 מיליון. זה שקר. את לא הופעת לוועדה. אני רוצה לומר לך, 5 מיליון שקלים, את לא הופעת לוועדה. אם אתה התחלת לזלזל ב-5 מיליון שקלים, את

חבר הכנסת זוהר?

אומר שהשררה עלתה לך למוח. את לא היית בדיון. זאת חקיקה פרסונלית, אמרת בוועדה. את בכלל לא היית בדיון. אז אני אומר לך, אכן, זאת חקיקה פרסונלית. חברים, מדובר בהגדלת הפנסיה של היועץ המשפטי לכנסת. ונחשו מה?

רק שתדע לך שחקיקה פרסונלית היא לא ראויה. זה אחד הדברים שלומדים בבית הספר למשפטים, ואני אומרת לך את זה כעורכת דין. ואתה יודע מה? מי שהכתים את שמו של היועץ המשפטי הנוכחי, שיש לי הרבה הערכה אליו, זה אתה, חבר הכנסת זוהר, לא אף אחד אחר. לכן אנחנו נמנענו פעם אחר פעם, חברי הוועדה, מלהזכיר את שמו. רק שנסבר לכם את האוזן, יש עוד כמה משרות בכירות, כמו ראש השב"כ, ראש המוסד, המפכ"ל, שגם השכר שלהם מוצמד לשופט עליון. אבל הגמלה לא. הגמלה לא. היא נקבעת לפי חוק הגמלאות. כל עובד בכנסת, הגמלה שלו נקבעת לפי חוק הגמלאות. כך עובדי המדינה והציבור. אז למה יש לו את הפריבילגיה שאין לאדם מן השורה, חבר הכנסת מכלוף? אתה יודע מה זה? זה "באתי לעזרת חבר" נוסח הכנסת העשרים. באתי לעזרת חבר, לא על חשבון הציבור. מי שיצביע לחוק הזה נותן, ידו במעל, ולא משנה אם מדובר ב-5 מיליון שקלים. קלה כחמורה.

היום אני מבין למה, כמו כולם. תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו-שטה. חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת חיים ילין, מוותר, חברת הכנסת קארין אלהרר, מוותרת, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, אינו נוכח. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. אחר כך, חבר הכנסת מיקי לוי. חמש דקות. תודה, גברתי. אני ממש לא מבינה איך בימים כאלה ובכספים שעפים פה מצד לצד ובחוק שדואג לפנסיה, בכסף הזה, אני שומעת כל הזמן שאין כסף, אחרי ניסיונות רבים לבוא ולהסדיר כאן בכנסת את הגיל הרך, את הפיקוח. כולנו נחשפנו לרצח המזעזע בגן בפתח תקווה. אני חייבת לשתף אתכם שבתי שהיא סטודנטית באוניברסיטה, נולדה לה תינוקת לפני שבעה חודשים ורק לפני שלושה שבועות היא הכניסה את הקטנה שלה לגן בפתח תקווה. והמחשבות בלב שלי,

של אימהות ואבות רבים, על חוסר הפיקוח ועל אוזלת היד, בעיקר כשיש פה חוק שמובל על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וחברתי חברת הכנסת קארין אלהרר, שעולה לוועדת שרים ונדחה גם בקשיים משפטיים וגם בקשיים כלכליים ותקציביים, לבוא עכשיו, במהירות הבזק, על חוק כזה, על פנסיה תקציבית. איך אנחנו דואגים לפעוטות, לחסרי הישע, לילדים? למה סדר העדיפויות כזה קלוקל וכזה אומלל?

אני קוראת לכולכם לצאת מחר ב-17:00, אחר הצוהריים, להצטרף פה להורים שיגיעו, יש לך מישהו מהמפלגה שהוא לא פופוליסטי? לכאן מול כנסת ישראל ולזעוק את הזעקה. ומה נגיד להם? שהידיים שלנו עסוקות בלדאוג פה לפנסיה תקציבית שתיגע לאדם אחד או שניים? זה מה שנאמר להם על סדר העדיפויות שלנו? מה נאמר להורים של יסמין התינוקת הקטנה, שכולנו הזדעזענו שכאן במדינת ישראל מטפלת חובטת בה בשמיכה וחונקת אותה? אני רואה את הנכדה שלי, ואם היא לא תהיה בפעוטון אז הבת שלי לא תוכל להמשיך ללמוד רפואה באוניברסיטה, כי מי ישמור על הקטנה. אבל מה אנחנו, איך אנחנו שומרים על חסרי הישע? וחוק שלי, שמבקש להביא אפשרות להורים שאחרי הלידה מבקשים ללוות את הילדים לבדיקות, בימים הראשונים לאחר לידה, חברת הכנסת מועלם זוכרת את החוק הזה, אנחנו מנסות לקדם אותו, ומה אומרים לנו?

זה יחייב את בתי היולדות, את החדרים ליד חדרי הלידה, לתינוקיות יותר גדולות, כי אז ההורים יצטרכו להיכנס. אז במקום לסייע, לעזור לקטנים, לחסרי הישע, לבוא ולראות איך אנחנו עושים את זה טוב יותר ונכון יותר, בעיות תקציביות, אומרים לנו כל הזמן. מה נגיד על סדר העדיפויות הקלוקל? למה הכנסת הזאת, הממשלה הזאת, כל הזמן מחוקקת לעצמה? פריימריז, מימון פריימריז, ועוד פעם מימון פריימריז, ואין לנו איך, וזה יביא ליותר צדק? אתם חלק מדיקטטורה. איזה סדר עדיפויות קלוקל.

אבל למה? מה הקשר עכשיו לדיקטטורה?

גם לך יש ילדים בגן.

אתם דיקטטורה.

בוא תהיה ענייני, תקום ותגיד עכשיו שאתה עוזר לסייע, אם את לא, יאיר לפיד, את לא תהיי ברשימה. תיזהרי, להעביר את החוק החשוב הזה, למען פעוטות בגילאי אפס עד שלוש. אין פיקוח, אין הסדרה. זה רץ ממשרד למשרד. חבר הכנסת זוהר. חברת הכנסת תמנו-שטה, בבקשה, את מפריעה לחברה שלך, בבקשה. דמוקרטיה, חבר הכנסת מיקי זוהר, תיתן לה בבקשה להשלים. אני חושבת שכל מי שראה את ההורים של יסמין שחזרו לארץ בחזרה, יש להם בקשה אחת: להסדיר את כל הפיקוח שלנו על הגיל הרך, אפס עד שלוש. ומה נאמר להם מחר כשהם יהיו מול הכנסת? שאנחנו עסוקים עד מעל הראש בחקיקה של חוקים, יש חברי כנסת שמטפלים בפיקוח. והחוק הזה, הוא לא קשור

יש פה כמה ניסיונות כמה שנים, זה לא מתאים לך. זה אירוע קשה, זה לא מתאים, מה את עושה? שלוש שנים, רגע,

זה אירוע קשה, זה לא מתאים מה שאת עושה. מה את עושה? בואי נחליט עכשיו.

את באה ואת אומרת: זה מה שהקואליציה מתעסקת

שתוקף פעם אחר פעם את גורמי אכיפת החוק ושומרי הסף במשך שלוש וחצי שנים בקדנציה האחרונה, פתאום מתעורר ודואג ליועץ המשפטי של הכנסת ותופר חוק פרסונלי, חוק מותאם למידותיו? מחמם את הלב, ממש מחמם את הלב, תודה, מיקי, תודה. לראות שחבר הכנסת זוהר פתאום מגן ודואג לשומרי הסף. באמת כל הכבוד, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר. אבל גברתי היושבת-ראש, לעצם העניין, מובא לכאן היום בצורה עקומה חוק פרסונלי, אשר מטיל צל ספק של חשד לניגוד עניינים על היועץ המשפטי של הכנסת. ניסיון שקוף וברור להטיל דופי ביועץ המשפטי של הכנסת ולהפוך אותו לברווז צולע. ואני אסביר לך.

נתחיל מהדבר הברור לכל חבר בבית הזה. לא ייתכן שחברי כנסת מקדמים הצעת חוק פרסונלית. זה מנוגד לכל נוהל, לכל נוהג חקיקה, ויש לכך סיבה טובה. חוק צריך להיות כללי, הוא צריך לדבר על התופעה או על קבוצה, ואסור בתכלית האיסור לקדם הצעות חוק אישיות לגופו של אדם בגלל מצב ספציפי שבו הוא נמצא, וזאת עוד לפני שנכנסנו בכלל לתוכנו של החוק. זה לא מקובל, זה לא ראוי, זה לא נכון וזה לא ייתכן. אך כאן הבעיה רק מתחילה. ואני שואל אתכם, חבריי חברי הכנסת, איך יוכל היועץ המשפטי של הכנסת לפעול מעתה ואילך? איך יוכל לקבל החלטות ללא צל של חשד לניגוד עניינים שירחף מעליו כל הזמן כאשר יטפל בפניותיהם של חברי כנסת שהצביעו בעדו או נגדו וקבעו את הגדלת הפנסיה שלו? איך נוכל כולנו להתייחס בצורה נקייה לכל החלטה שיקבל היועץ המשפטי של הכנסת? אתם דורסים בהצבעה הזאת את שומר הסף החשוב ביותר בפרלמנט הזה, ולא מעניין אתכם דבר. אתם גורמים לו לבעיה ואתם דורסים אותו ברגל גסה.

וחשוב לי להדגיש כי אינני מטיל ספק או רבב ביושרו המקצועי של היועץ המשפטי של הכנסת איל ינון. אני יכול להעיד על כך שעד כה נתקלתי באדם ישר דרך, נקי כפיים, שעשה עבודתו בצורה מקצועית וראויה, וגם בתנאים פוליטיים לא פשוטים. יחד עם זאת, חברים, כולנו מבינים שהיועץ המשפטי לכנסת לא יוכל לוותר על הפנסיה שלו במסגרת החוק, ובכל מקרה היא תגדל והוא ייהנה מהחוק הפרסונלי הזה שנתפר למידותיו. הוא לא יוכל לבוא ולהגיד: אני לא רוצה את זה. זה לא בסמכותו, זה לא בתחום האחריות שלו. כאמור, הוא יימצא מעתה ואילך בניגוד עניינים מובנה. מעתה כל החלטה שיקבל בעניינם של חברי הכנסת תיחשד כנגועה, יהיה מעליה סימן שאלה, ואינני מבין מדוע צריך להעמיד את היועץ המשפטי במצב הזה, הרי הוא ויתר מלכתחילה. תרדו מזה. איננו יכולים לקבל החלטה בנדון, אסור לנו. בדיוק בשביל הסיטואציות האלה, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, קיימות ועדות מקצועיות. אם היית בא ואומר: אני רוצה בדיקה, יכול להיות שצריך להשוות לו, בוא נפנה את העניין לוועדה מקצועית, משרד המשפטים, משרד האוצר, איזו ועדה שאתה רוצה. אבל כשאתה מביא את החוק הזה לבית הזה, כולנו הופכים לחשודים. הכול בגללך. ואתה מכשיל אותנו שלא ברצוננו. זה לא מענייני ולא מעניינו של אף חבר כנסת,

זה היה צריך לעבור לוועדה חיצונית.

בגלל זה אתם רק 14 מנדטים בסקרים, הציבור בז לכם, בז לכם.

ולהעביר אותה לוועדה מקצועית שתחליט בעניין. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, עד 15 דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה לא היה אמור להיות אירוע, באמת שלא. הוא לא היה חייב להיות אירוע בכלל. אבל באופן שבו יושב-ראש ועדת הכנסת החליט להביא אותו, מנקודת זמן מסוימת ואילך הוא הפך, כנגד האינטרס של כל הבית הזה,

שהיועץ המשפטי שלנו, והיועץ המשפטי שלנו, צריך להגיד, הוא קודם כול היועץ המשפטי של מוסד הכנסת, הוא לא היועץ המשפטי הפרטי של כל אחד מאיתנו, הוא היועץ המשפטי של המוסד שאליו אנחנו נבחרנו ובו אנחנו יושבים. והחוק הזה, אנחנו הגענו לוועדה לפני שבועיים, וחבר הכנסת מיקי זוהר החליט להודיע לנו קבל עם ועולם שקודם כול החוק הזה הוא פרסונלי. ואני פניתי אליו וקראתי לו כמה פעמים: בוא ונדון בשאלה העקרונית איך צריכה להיקבע גמלתו של מי שהוא בעל פנסיה תקציבית והוא היועץ המשפטי של הכנסת, ויש לו אינטראקציה מורכבת מול משרד האוצר, שעשויה בנסיבות מסוימות, גברתי היושבת-ראש, אני לא חושבת שזאת באמת כזאת בעיה, כי מדובר בשתי זרועות שונות של משרד האוצר, אבל נניח שקיים חשש כזה שיבולע לו בהגיעו לגיל גמלאות, וגיל גמלאות, פה צריך להגיד, הוא גיל מוקדם בהרבה מכפי המקובל ועל פי חוק. ככל שיש חשש כזה, בואו ננהל דיון עקרוני בשאלה הזאת. כי יכול להיות שהייתה לקונה בשנת 2000, כשאז הוחלט להצמיד את שכרו של היועץ המשפטי של הכנסת לשכרו של שופט בית משפט עליון.

לתדהמתנו גילינו שלא. זה חוק פרסונלי, זה לא חוק שבא לדון באמת בנושא של עצמאות הכנסת, עצמאות בעלי התפקידים בכנסת, איך אנחנו יכולים לוודא ולדאוג שתמיד תמיד הם יפעלו על פי האינטרס הטוב ביותר של עצמאות הכנסת, מה שמשרת את טובת הציבור. כי בסופו של דבר הכנסת הזאת, כמייצגת הציבור, היא אמורה גם לייצג את האינטרס הציבורי החזק ביותר באמצעות בעלי התפקידים כאן, אני מבינה שאני מפריעה לחבר הכנסת גליק. אז אני אודה לך אם אני אוכל להמשיך לדבר ללא הפרעות. תודה רבה. אבל התהליך הזה פשוט, למרות שאת הפרעת לי, אני לא אפריע לך. אני נורא נורא מודה לך, ואם אתה תרגיש צורך מאוד מאוד חזק, חבר הכנסת גליק, להמשיך להפריע לי, אני מבטיחה לך, כיוון שהרבה זמן עומד לרשותי היום אני מבטיחה לך שאני לא אתבלבל. בבקשה, אדוני ימשיך הלאה. תודה רבה לך, אדוני. בכל מקרה, החוק הזה הובא בצורה עקומה לחלוטין, אני לא רוצה לומר במחשכים, כי אני לא מאמינה שהיועץ המשפטי לכנסת הזאת, ואנחנו כולנו מכירים אותו ומעריכים אותו, התכוון שהדברים יצאו בצורה כזאת.

בגלל זה הוא גם ניסה להרחיק את עצמו מהחוק הזה, כי הוא הבין את הבעייתיות. זה לא שהוא לא היה מעורב בחקיקה,

זה בסדר, אגב, זה לגיטימי. מה נהיה מהחוק הזה, אני לא בטוחה שלזה פיללנו. ואני אגיד לכם, אחד הדברים המדהימים הוא שתוך כדי תהליך החקיקה מול משרד האוצר אנחנו לא הצלחנו לקבל, אגב, עד לרגע הזה, תשובה אמיתית באיזה סכום מדובר. אומר החשב של הכנסת: מדובר ב-3.6 מיליון שקלים לאורך חיי הפנסיה. אומר משרד האוצר, אגף החשב הכללי, היועץ המשפטי: מדובר ב-5.7 מיליון שקלים. חבר הכנסת מיקי לוי, תאמר לי אתה: אתה היית סגן שר האוצר, אתה גם מבין דבר אחד או שניים במספרים, זה לא נשמע לך מוזר שאנחנו חברי הכנסת לא יכולים לקבל תשובה אחת ברורה, לדעת בדיוק בכמה כסף מדובר? כי זה לא משנה, אפילו העניין העקרוני, אנחנו חייבים תשובה לציבור, להגיד לו כמה זה אמור לעלות. נניח שזה הדבר הכי הולם והכי ראוי בעת הזאת, האם לא ראוי שהחשב של הכנסת מצד אחד ומשרד האוצר מצד שני ידעו לתת לחברי הכנסת תשובה ברורה בכמה מדובר? ואנחנו הגענו למין נקודה כזאת שאני עומדת פה לפניכם, מרגישה צורך מעומק הלב להגיד 13 פעמים כמה אני מעריכה את היועץ המשפטי איל ינון, אמר את זה גם חבר הכנסת לוי כמה אנחנו מעריכים אותו, כמה אנחנו מרגישים מבוכה על זה שהתהליך הזה הביא אותנו עד הלום. ויושב כאן חברי חבר הכנסת מיקי זוהר, והוא יודע שהתהליך הזה לא התנהל כמו שצריך. כי עם כל הכבוד, מיקי זוהר, לעשות דווקא, לא לשם כך התכנסנו כאן.

חברים, בבקשה, באמת, תנו לחברת הכנסת נחמיאס ורבין לנאום כמו שצריך. היא לא צריכה לצעוק כדי להתגבר על הקולות פה. מישהו צריך לעשות משהו בעניין האקוסטיקה פה. זו הזדמנות להגיד את זה לפרוטוקול. אבל אל תגידו שאנחנו מוציאים כסף, אני לא רוצה שיגידו עלינו שאנחנו מוציאים כסף לשווא.

הניסיון והמאמץ שלי לשמור עליו ולאתרג אותו,

חבריי מהקואליציה, לא עשיתם את זה, בעיניי: לא שמרתם על היועץ המשפטי לכנסת. עם כל הכבוד, גם אם אתם לכאורה דאגתם לפנסיה שלו, אני נורא מצטערת לומר לכם, לא זה העניין. בסופו של דבר, תשאלו אותי מה יותר חשוב: האם חשוב שהיועץ המשפטי לכנסת ישמור על מעמדו ותפקידו, או יותר חשוב להוביל חקיקה בצורה הזאת? ושוב אני חוזרת ואומרת: הרי אילו החקיקה הזאת הייתה באמת מובאת באופן לא פרסונלי, ובאופן שמחייב דיון, חברת הכנסת גרמן, ונתנה קודם חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה את כל הדוגמאות המתאימות והראויות למקרה הזה של הצמדה לשכר של שופט עליון אבל אי-הצמדה בגמלאות, ולגבי כולם,

היא לא הייתה, באמת, הגיעה הנקודה שבה זה היה פשוט עניין לא ראוי. לא יכול להיות שקבוצה מאוד מאוד קטנה במשק, יש לה פנסיה מובטחת, ואני מזכירה לכם שזה עוד לפני חוק פנסיית חובה, שנחקק בסך הכול ב-2008. אז אנחנו מדברים על שנים על גבי שנים שלרוב השכירים במשק בכלל לא הייתה פנסיה, והייתה כאן קבוצה מסוימת של אנשים, שזה אולי לא דבר רע בכל מקרה, אבל זו הייתה קבוצה מסוימת של אנשים שהייתה באמת מין שמורת טבע כזאת, במובן הלא-חיובי במקרה הזה, שרק להם בעצם דאגו באמצעות תקציב המדינה. כלומר, הפנסיה שלהם הייתה מובטחת מתקציב המדינה. פה אנחנו מדברים על אירוע פגום. אמר חבר הכנסת זוהר, הוא חזר כל הזמן על המילה קיפוח. קיפוח, קיפוח. חבר הכנסת זוהר, אפשר לדבר על המילה פער, אפשר לדבר על המילה לקונה, אפשר לדבר על המילים נפלה שגגה. אבל קיפוח במקרה הזה, חבר הכנסת זוהר, אתה יודע טוב מאוד שלא מדובר פה בקיפוח. המילה קיפוח לא מתאימה כאן. כשאנחנו דנים בעצמאות הכנסת, עם כל הכבוד, אנחנו לא כנסת שיש לה מדינה, אלא מדינה שיש לה כנסת. אנחנו לא חיים בנפרד. הרבה פעמים אומרים על צה"ל: זה צבא שיש לו מדינה. לא, גם זה לא תקין. אנחנו לא מדברים על מצב כזה, עם כל הכבוד האדיר שאני רוחשת לצבא. אבל גם לא מדובר פה בדבר הזה, חברות וחברים. מדובר פה בתהליך שלא היה צריך לבוא לעולם באופן שבו הוא הובא. מרגע שהיועץ המשפטי לכנסת בעצמו ביקש להוציא את עצמו מתוך העניין הזה,

זה לא רק שהוא הבין שזה מזיק לו מבחינה ציבורית. הוא באמת הבין שלמען הנראות, והוא כתב את זה בעצמו, הוא השתמש במונח לזות שפתיים. הוא צודק, והוא ידע מדוע הוא צודק. והוא ידע מדוע ראוי שהתהליך הזה יתנהל בצורה אחרת. עם פנסיה צוברת, אפילו לא התייחסו,

אז אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. זה באמת חלק מהעניין. באופן תיאורטי, חברת הכנסת תמנו-שטה, יכולות לבוא עוד דמויות לתפקיד היועץ המשפטי הבא לכנסת שיש להן פנסיה תקציבית.

אבל זה לא יכול לקרות לאורך זמן רב,

זה לא יכול לקרות לאורך זמן רב. ולכן, אני הצטערתי מאוד שעל אף הבקשה שלו,

הבקשה לא כובדה, נשים את זה לשנייה אחת בצד, אבל למעשה, היא הפכה להיות בקשה ריקה מתוכן בצורת החקיקה שהובאה לכאן, משום שברור לחלוטין שהוא לא יוכל לוותר עליה. ואני אומר לכם דבר כזה: באופן עקום לחלוטין, סליחה אם אני לא אובן כהלכה, אבל אני חושבת שבסוף אתם תבינו את הכוונה שלי: אם החוק הזה עובר כמו שצריך, בוודאי שזה צריך לחול עליו.

אם החוק הזה עובר בכנסת,

מאותו הרגע אלה הזכויות שלו,

גם בעיניי. ברגע שהחוק הזה עובר, גם אם אני הסתייגתי מהחוק הזה, וגם אם אני מצביעה נגדו, מהרגע שהחוק הזה עובר זה המצב, אלה פני הדברים, ומגיעה לו הגמלה הזאת. אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו יצרנו פה מצב מעוות, מצב מיותר לחלוטין, לא ראוי. אתה יודע מה, חבר הכנסת זוהר, יכול להיות שאתה לא התכוונת לפגוע ביועץ המשפטי, אבל אני יודעת דבר אחד: התוצאה היא אחת, פגיעה מאוד קשה ביועץ המשפטי, בתפקיד של היועץ המשפטי.

במקום לעזור לעצמאות הכנסת אתם פגעתם בעצמאות הכנסת. אם אתם רוצים לקיים דיון אמיתי על איך יוצרים עצמאות לכנסת הזאת, גם באמצעות בעלי התפקידים, גם אל מול משרד האוצר, בואו נעשה את זה כמו שצריך, לא בצורת החקיקה הזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. המסתייגת הבאה, חברת הכנסת תמר זנדברג, בקשת רשות דיבור. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חברות וחברים, השאלה לגבי הצעת החוק הזאת היא לא למה דווקא, אלה גם שאלות, אבל לא רק, למה דווקא היועץ המשפטי הזה, ולא רק אם זה פנסיה תקציבית או צוברת, ולא רק כמה אחוזים התווספו לפנסיה יחסית למצב רגיל, השאלה היא מה קרה לחבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, שקם לו בבוקר והרגיש את עצמו שלחלק מתנות זה הדבר האמיץ לעשות, והוא כבר שם את עצמו כמי שהולך עם האמת שלו. מה זה נקרא ללכת עם האמת, להתעורר בוקר אחד,

אחרי למעלה משלוש שנים שהכנסת הזאת מכהנת חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, בראש מעייניו לבצע שינוי חקיקה מהיר, פרסונלי, ושטומן בחובו כסף ליועץ המשפטי לכנסת. והינה, בנאומו של חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר התבררה האמת, ואני מצטטת. אמר כאן חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר: היועץ המשפטי לכנסת תפקידו לדאוג לנו, ולכן אנחנו נדאג לו. זה נאמר כאן עכשיו, לפני עשר דקות, 20 דקות. הוא ידאג לנו, ואנחנו נדאג לו, ועל הדרך, מכניסים גם קצת לשופטים, כי הצעת החוק הזו באה להשוות את הפנסיה לשופטים. אז השופטים שהולכים נגדנו בבג"ץ, ושומרים על שלטון החוק, ולא נותנים לממשלה לעשות מה שהיא רוצה, ושמים לה גבולות, ושמים לה את האיזונים והבלמים, הם מרוויחים יותר מדי. ולכן, אנחנו נשתמש בשיטת המקל והגזר של מיקי מכלוף זוהר. ביד אחת אנחנו נתקוף את השופטים ואת מערכת המשפט כולה, וביד השנייה ניתן סוכריה ליועץ המשפטי לכנסת. אני מצטטת: כי אנחנו דואגים לו בגלל שהתפקיד שלו הוא לדאוג לנו. והינה, כל האמת כולה יצאה כאן. יצא המרצע מן השק בנאום קטן. וזאת בדיוק הסיבה שצריך להתנגד להצעת החוק הזאת, לא בגלל היועץ המשפטי לכנסת, אני לא אזכיר את שמו כדי שזה לא יופיע בפרוטוקול אפרופו הדיון הזה, כי זה באמת לא מגיע לו, זה לא עניין אישי. זאת רק השאלה: מה קם בבוקר מיקי מכלוף זוהר עם הרעיון הזה? הינה התשובה, ולכן צריך להצביע נגד.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. לאחר מכן, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת מכלוף זוהר, אתה אמרת שצריך לעשות את הדבר הנכון, והדבר הנכון זה להסיר את הידיים שלך מהחלטות כאלה.

בעיה אימננטית, כי אנחנו מדברים פה על גירעון אקטוארי ועל סכומים. בדרך הזקנו גם לשמה הטוב של הכנסת, גם לשמו הטוב של הצדק ובעיקר ליועץ המשפטי לכנסת. גילוי נאות: זה אדם שאני מאוד מעריך ומחבב, ואני חושב שעשו לו נזק כבד מאוד. אבל הבעיה הזאת,

כל זמן שפוליטיקאים מקבלים החלטות הקשורות לתנאיהם, לשכרם ולגמלאות של חברי כנסת ושל עובדים בתוך המשכן הזה. ואת הדבר הזה צריך פעם אחת ולתמיד להוציא מכאן החוצה. החלטות כאלה צריכות להתקבל החוצה מכאן. זאת לא החלטה, אז תתמוך בהצעת החוק שלי. תתמוך בהצעת החוק שלי שהשכר לא יהיה בידיים שלנו,

יפה מאוד. שמעתי שמרצ רוצה להתנגד. אנחנו בדיוק בזה תומכים.

חבר הכנסת זוהר, בבקשה, אל תפריע.

זאת הרפורמה הראשונה שהיית צריך לעשות.

בתור יושב-ראש ועדת הכנסת, אתה תקבל תמיכה מקיר לקיר, אני מבטיח לך. מקיר לקיר אתה תקבל את התמיכה הזאת. לכן, תראה מה שקרה כאן, אם אנחנו לא נלך למצבת שכר, גברתי, במדרג הציבורי, שהיא מקבילית של שכר,

יותר צנוע, יש אנשים שאומרים: לכמה השכר צריך להגיע? אני בהחלט חושב ששופטים צריכים להיות צמודים למחוקקים, ומנכ"לים לשרים, וכל המדרג הציבורי חייב להיות צמוד זה לזה, ואפשר גם קצת להצטנע. גם לגבי שופטים,

אין לי שום בעיה, אין שום קדושה באף אחד. אנשים צריכים להגיע למקום הזה כדי להיות חופשיים מפיתוי. אנשים צריכים להגיע למקום הזה גם כאשר מצבם הכלכלי איננו של אנשים עשירים. במקום הזה צריך לתת את זה. הייתי אומר שהמסגרת חייבת להיקבע, אם אנחנו מדברים על רפורמה, על פי שלושה מהשכר הממוצע במשק, גברתי, אלה צריכות להיות המשכורות הגבוהות ביותר. לכן ההחלטה הזאת, החשוב ביותר הוא שתצא מידיה של הכנסת. לא לגביהם, לא לגבי סגני השרים, כי אני יכול לשבת כאן ולתת לך 300 אלטרנטיבות שהן נכונות והן צודקות, וכולן יוציאו שם רע לכנסת הזאת. אני חושב שהוויכוח הזה ימשיך להתקיים במקום הזה כל זמן שפוליטיקאים לא יסירו את ידיהם מנושא התנאים ומנושא השכר.

חבר הכנסת מיקי זוהר ניצל את הדברים כפי שהוא ניצל. אני אומר לך, חבר הכנסת זוהר, אם אתה רוצה להיות רפורמטור, אם אתה רוצה להיות רוויזיוניסט, בשפה שאתה יודע, אנחנו מאוד נתמוך ברפורמה הזאת. תוציאו את הכול החוצה, לוועדה ציבורית, מצידי לנציב שירות המדינה. לא תיפגע כהוא זה עצמאותה של הרשות המחוקקת,

וחבל על הנזק, שפגעתם שוב ביועץ המשפטי, שהוא אדם טוב ונחמד, ונקלע לסיטואציה שלא לו. תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, נאמר כאן לפני כן, ואני רוצה לחזור על זה ממש במשפט קצר, כי לי יש דברים טיפונת אחרים להגיד על הצעת החוק הזאת: מדובר בחקיקה שהיא פרסונלית לחלוטין, ולכן פסולה, ולכן צריך להצביע נגדה. עכשיו אני רוצה לפנות אליך, חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, ובאמת לשאול אותך, דיברנו על זה. אני רואה בוועדת הכספים את העבודה שלך, אתה יודע לעבוד. איך קרה שאתה נפלת בדבר הזה? איך קרה שאתה כאן מביא איזושהי חקיקה אישית, לצורך מי ולצורך מה? מה אתה מרוויח מזה? זה הדבר שאתה צריך לספר לנו על מנת שנדע אותו, משום שאני בטוח, אתה שואל ברצינות? אני שואל ברצינות, כי אני מכיר אותך.

אני אדבר איתו על 50% מהקצבה,

לא, לא, חלילה. לא התכוונתי כסף.

לא התכוונתי כסף. אני מכיר את העבודה שלך, דיברנו על זה לא פעם. אנחנו רואים בוועדת הכספים, אתה חבר כנסת חכם, יודע את העבודה, יודע לספק דברים לאנשים ששלחו אותך. אני לא אומר את זה בצורה, חס וחלילה, הרעה. מה אתה מרוויח מהחקיקה הפרסונלית הפסולה הזאת? ויותר משאני רוצה לדבר עליך, אני רוצה לדבר עליי, כי אני לא רוצה לדבר על חברי הכנסת האחרים. אני רוצה להכות על חטא שאני, כמו חברי כנסת אחרים פה, לא הבנתי את הדבר הזה בקריאה הראשונה, לאף אחד מאיתנו לא נדלקה נורה. אני רוצה להכות על חטא, שאני הצבעתי בעד כי לא הבנתי מספיק על מה אני מצביע. אני לא חושב שהרבה מהאנשים פה, הרבה מהח"כים פה, הבינו על מה הם מצביעים. דרך אגב, אני רוצה להבין, בגלל שזה היה כל כך מורכב להבין את זה לא הבנת? בגלל שאני טיפש, חבר הכנסת אמסלם.

לא, אני רוצה להבין מה לא הבנת. פעם אחת אני לא בא אליך בטענות, אני בא אל עצמי בטענות. מה לא הבנת? פעם אחת אני בא אל עצמי בטענות.

כיוון שבקריאה הראשונה זה לא הוסבר, אולי איזה עיתונאי התקשר אליך, ואז פתאום שינית את דעתך? לא הוסבר בצורה שזה הוסבר כאן, וגם לא קראנו את זה מספיק טוב, לכן אני בא אל עצמי בטענות ולא אליך. ומה שאתה אומר על התקשורת זה הדבר השני שאני רוצה להגיד.

כאן ראינו את החשיבות של תקשורת, שהפנתה את תשומת ליבנו לדברים שלא לקחנו בחשבון. כן, גם חברי כנסת יכולים לטעות. ובשביל זה,

זו אחת הסיבות לזה שלא מקבלים חקיקה בקריאה אחת אלא בשלוש קריאות לפחות, אם זה פרטית, אז אחת יותר.

כי עובדה שלא שמנו לב, ועובדה שבדיון עכשיו כאן עלו דברים, ואתה לא יכול להתכחש לזה, חבר הכנסת אמסלם, עלו טיעונים מצד חברי כנסת שלא נשמעו פה בקריאה הראשונה. הייתי פה בקריאה הראשונה. הקשבתי למה שהלך. כל הדברים האלה לא עלו, משום שהדיון הזה לא נעשה. גם חבר הכנסת זוהר לא אמר את הדברים שהוא אמר כאן הערב, שהיו תגובה לתהליך הזה שהתפתח בתקשורת. אז במקום לבוא בטענות אל מי שחשף את הדברים, במקום לבוא בטענות לתקשורת, כאן אור השמש הוא חומר החיטוי הכי טוב. באמת הפנו את תשומת ליבנו לזה שאנחנו ישנו, ולא שמנו לב לדבר הזה. אני ישנתי, אתה יודע מה? כל חברי הכנסת האחרים היו ערים והצביעו בעד,

אני ישנתי והצבעתי בעד, וטעיתי, ובדיוק בשביל זה יש שלוש קריאות. בדיוק בשביל זה יש את הביקורת הציבורית, בדיוק בשביל זה יש את הדיון בוועדה, בדיוק בשביל זה מזמינים נציגי ציבור. כדי שנעשה מעשה חקיקה שלם, שלא נלך עם הטעות שעשינו בקריאה הראשונה ונמשיך אותה גם בקריאה השנייה והשלישית. אני אומר את זה גם לכם, כי גם אתם לא הבנתם את זה בקריאה הראשונה, כי זה לא עלה פה בדיון בקריאה הראשונה. אף אחד כאן לא אמר את זה, לא מהקואליציה, לא מהאופוזיציה. אז בואו נתעורר. נבין שהיה כאן מעשה פסול, מעשה לא נכון. אני לא רוצה להגיד שמישהו עשה אותו בכוונה, אולי בטעות, ובואו נתאחד כולנו ונעצור את החקיקה הזאת, כי היא לא חקיקה נכונה. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה תעלה לסכם, ונעבור להצבעה. חבריי חברי הכנסת, גברתי היושבת בראש, יש לכנסת הזאת המון רגעים. יש לה רגעי גאות, רגעי שפל, ואני חושב שהיום האופוזיציה, אבל בעיקר חלק מסוים מהאופוזיציה, הצדקנים והטהרנים שקיימים באופוזיציה, הם אלו שמביאים את רגעי השפל האלה לכדי ביצוע. ולכן אני רוצה לשאול את חברי סיעת יש עתיד,

נתחיל איתכם. תכף נעבור גם למרצ, אבל בואו נתחיל עם יש עתיד, שהם מובילים ביפות הנפש של הכנסת, זה חלק מהאג'נדה שלהם יפות נפש, פופוליזם. שמעתי את חברת הכנסת פנינה תמנו, שמעתי את חברת הכנסת עליזה לביא, שמעתי את מיקי לוי. והשאלה שלי: איך זה עובד אצלכם? אתם יושבים בישיבת סיעה, יאיר נותן הנחיה: כולם תוקפים את מיקי זוהר היום בכנסת. אתה מזלזל באינטליגנציה, אה? רגע, אני רק שואל. אתה מזלזל באינטליגנציה. אחרי שהוא נותן את ההנחיה, יש מי שמוודא אם זה בוצע. עכשיו, חברת הכנסת מיכל רוזין, שתדעי לך, אם מישהו מחברי סיעת יש עתיד לא יישמע לראיס הוא בסכנה. יכול להיות שברשימה הבאה לכנסת מקומו לא יהיה ריאלי. זה לא עניין דמוקרטי פה. זו דיקטטורה לשמה. איך בוחרים את חברי הסיעה? מי שמאדיר יותר את היושב-ראש, מי שמחמיא יותר ליושב-ראש,

שיקבל את ההכרה הציבורית הרחבה, בלי שום קשר אם הוא חבר כנסת טוב או לא. זו לא הכרה ציבורית, זו הכרה אישית. לא הבנת. יאיר לפיד מייצג את כל הציבור,

הרי יאיר לפיד ממקום של 26, 25 מנדטים, מידרדר כבר ל-14 מנדטים. אתה יודע למה, חבר הכנסת קיש? הציבור לא אוהב פופוליסטים. הוא מגלה את האמת. עובר עוד חודש, עוד חודשיים, הצבע יורד מהפנים. המסכה נשמטת, ומה מתגלה מולך? איזה צבע יורד מהפנים? פופוליזם ריק מתוכן, בלי שום אמת, בלי שום אג'נדה. בבוקר, צריך לתקוף את האיראנים, בערב,

אולי התקיפה הייתה מיותרת, בבוקר, ההסכם שעשתה ארצות הברית הוא מצוין, בערב, ההסכם לא כל כך טוב. כשאין מה להגיד על החוק, חקירה חדשה.

בערב,

התקיפה בעזה אולי הייתה בסדר. כי אין לך מה להגיד על החוק המושחת שלך. חקירה חדשה. הציבור לא אוהב פופוליסטים.

אני מבקשת פנסיה, הציבור לא אוהב יפי נפש. ולכן אתם מידרדרים בסקרים שבוע אחרי שבוע. וזה גם מה שימשיך לקרות, כי אתם לא יודעים לומר לציבור את האמת. זוהר, אני רוצה 9,000 שקל פנסיה לאבא

הציבור רואה היטב מי משקר אותו, מי מרמה אותו, ומי מביא אל הפועל את מה שהוא התחייב. וזה הבדל בינינו. וכך זה יישמר, חברים. ולא תוכלו לשנות את זה. לא תוכלו לשנות את זה. תצעקו: מושחתים נמאסתם,

זה הסלוגן, השר הנגבי. חברת הכנסת פנינה, מושחתים נמאסתם.

ומה הציבור אומר, חבר הכנסת והשר הנגבי? 35 מנדטים בסקרים לליכוד. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אתם יודעים איך זה יכול להיות, חברים? זה בגלל שאתם עובדים בשיטת עבודה, חבר הכנסת מיקי זוהר, רגע,

מסמנים לך שאתה יכול לסיים. עוד דקה, עוד דקה. עוד דקה, עליזה. עוד דקה. אתם עובדים בשיטת עבודה של יחסי עובד מעביד עם התקשורת. אתם עובדים אצל התקשורת, והיא מעסיקה אתכם. לא, מי שמעסיק אותנו זה הציבור, חבר הכנסת זוהר. כשאני מצביע בקריאה ראשונה על החוק, והאופוזיציה תומכת, מי שמעסיק אותנו זה הציבור, אני מצטערת להגיד לך. ואחרי שיחת טלפון מכתב טלוויזיה,

אי-אפשר להעסיק אותך,

הוא לא מאמין לתקשורת שמגלמת את השמאל.

הוא מאמין לנו, נבחרי הציבור, והוא ממשיך לתמוך בנו, נבחרי הציבור. אתם תמשיכו לעבוד אצל התקשורת,

אנחנו נמשיך לעבוד אצל עם ישראל. ולכן עם ישראל ימשיך לתמוך בנו, כי אנחנו עובדים אצלו ואתם עובדים אצל התקשורת. וזה ההבדל בינינו לביניכם, ורואים את זה. ובעזרת השם גם ימשיכו לראות את זה. אין מילה אחרת מאשר חרפה.

מי שיצביע היום נגד החוק הוא פופוליסט, פופוליסט ריק מתוכן. ואנחנו נמשיך בעשייה למען כלל עם ישראל, על אפכם ועל חמתכם. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי זוהר. אנחנו נעבור להצבעה. איזו שפה, חבר הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה. נעבור להצבעה על ההסתייגויות. לסעיפים 1 עד 3 אין הסתייגויות. אנחנו נצביע על הסעיפים בקריאה שנייה. מי בעד? סליחה, סליחה, סליחה, אני עוצרת. סליחה,

אנחנו מתחילים את ההצבעה על הסעיפים ועל ההסתייגויות. לסעיפים 1 עד 3 לא נרשמו הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על הסעיפים כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? תסדר גם לאבא שלי פנסיה, 9,000 שקל יספיקו. יש הרבה זקנים שאין להם פנסיה. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, בבקשה, די. סעיפים 1 3

34 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות הוסרה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 4 כנוסח הוועדה. מי בעד? ומי נגד? סעיף 4,

הוועדה, נתקבל. 49 בעד, 34 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 4 עבר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין לסעיף מס' 5. הסתייגות מס' 4, לסעיף 5. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (4)

הכנסת איילת נחמיאס ורבין לסעיף 5 לא נתקבלה. 34 בעד, 50 מתנגדים, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 5, כנוסח הוועדה. מי בעד ומי נגד? סעיף 5, כהצעת הוועדה, נתקבל. 51 בעד, 33 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 5 התקבל כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על כל החוק. מי בעד? מי נגד? חוק הכנסת (תיקון מס' 45), התשע"ח 2018,

50 בעד, 34 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית, והיא נכנסת לספר החוקים. נעבור להמשך סדר-היום. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 146) (חלוקת הכנסות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה. איזה חוק חשוב של הקואליציה העברתם עכשיו.

היה במצע של כל הסיעות שלכם.

מימשתם את רצון הבוחרים שלכם.

אני אשלח לך בווטסאפ. מיכאל מלכיאלי (ש"ס): מיכאל מלכיאלי (ש"ס): אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו הולכת לתקן עוול, שלטעמי כבר עשרות שנים מופלות לרעה הרשויות שנמצאות מחוץ לקו הירוק. אני יודע שקיימת בכנסת ישראל מחלוקת קשה מאוד בין הימין לשמאל, אם עוד נותר דבר כזה, על מהותם של המתיישבים מחוץ לקו הירוק.

מיכאל מלכיאלי (ש"ס): אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שלפנינו הולכת לתקן עוול, שלטעמי כבר עשרות שנים מופלות לרעה הרשויות שנמצאות מחוץ לקו

בחייך.

השר לוין, אתם פרצתם את כל הגבולות,

את כל הגבולות.

אתם פרצתם את כל הגבולות. אני אומר, יריב, תראה.

יריב, אני אגיד לך מה מפריע לי. אני אגיד לך מה מפריע לי. בקדנציה הקודמת, מה שמפריע לי זה הצביעות, כי אם בעצם באים ואומרים: אנחנו רוצים לפרק את מודל צבא העם, לא רוצים יותר,

לא רוצים יותר כי אנחנו רואים שהיום, בשנתון כיתה ב', הרוב זה בעצם מה שנקרא לא משרתים, אז בואו נעשה את זה. נקבל החלטה מודעת שמודל צבא העם מתפרק. אבל המודל הזה הוא מודל שהוא חסר,

אני לא יודע איך הצבא חתם על התקפלות כל כך מפוארת כשהוא יודע שכשהחוק הזה יגיע לכנסת, עוד יותר ימרטו לו את הנוצות. אז על מה מדובר בו? בסופו של דבר,

אז אולי הצבא יגיד שהוא לא רוצה גיוס חרדי, אז שיגיד את זה בקול רם. בסדר, שיגיד את זה בקול רם.

אבל אי-אפשר, לא נכון. זה מה שהוא אמר.

תזכיר החוק אומר בהצהרות: אנחנו מכירים בערך של השוויון בגיוס לכול, מה שלא יתקיים, גם לא במודל אידיאלי, אנחנו מאמינים במודל צבא העם. זה מה שכתוב בעיקרון, אבל חלק מההמלצות של הוועדה פשוט מרוקנות מתוכן את העיקרון הזה,

ומפרקות את מודל צבא העם. אני, יריב, נגד גישת כאסח נגד החרדים. לא חושב שזה מועיל, לא חשוב שזה נכון, לא חושב שצריך ללכת בגישה הזאת בכלל. אבל מצד שני, אני גם נגד זה שנרים דגל לבן ונוותר מראש על העיקרון שכל צעיר ישראלי יכול וצריך לעשות משהו עבור המדינה הזאת, בגיל 18, בגיל 21. בואו נדבר על הפרטים, אבל על העיקרון לא צריך לוותר, אם בשירות צבאי ואם בשירות אזרחי.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר. חבר הכנסת יהודה גליק. יהודה, מספר שלוש? יהודה, התחילה שביתת הרעב?

שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, גברתי המזכירה, אדוני השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה והאופוזיציה, וגם אתה יואל חסון, גם אתה יואל חסון, במסגרת יהודה גליק סוף עידן התמימות, נאום מס' 3: מאבק בצביעות. חבריי וחברותיי, בדיוק כמו אותן תנועות שנושאות את השם פמיניזם, וכל מה שמעניין אותן זה להכות בגברים, כך בדיוק מחר אנחנו כולנו נשלם מחיר כבד.

אנשי שמאל הגישו תביעה לבית המשפט כי אכפת להם מהפלסטינים ש-80 סנטימטרים מבית יושבים על הקרקע שלהם. 40 סנטימטר.

חברים, האם איזשהו פלסטיני הולך להרוויח מזה? לא. הרי אותם ארגוני שמאל לא אכפת להם. אותם ארגוני שמאל לא אכפת להם, כל מה שהם עושים זה צהלה ושמחה, כי ייהרסו מחר בנתיב האבות בתיהם של יהודים שבנו את ביתם כדת וכדין. עם כל הכבוד, רבותיי, באיזו מדינה, באיזו מדינה היו, איך כדת וכדין, אני, קשה לי לצרוח, תודה. חברת הכנסת מיכל רוזין.

חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. בתוך מדינת ישראל ובכל מדינה מתוקנת, כאשר יש איזושהי בעיה של חלק שלא כדין, אז עושים פיצוי. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אבל במקרה הזה אין מצב של win-win. win-win היה אם היו מפצים את הפלסטינים, אבל זה לא המצב. הרי גם בעמונה וגם במגרון הרסו והרסו,

חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה תאפשרו לו להשלים את הנאום.

חברת הכנסת תמר זנדברג. קשה לכם להשלים עם צביעות שמעמידים מול הפנים,

יש חלק מהאנשים שזה סותר את התפיסה היהודית שלהם שאסור לגזול. אני לא רוצה, חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. מיכל רוזין? היא כל כך חמודה. אני קורא לך

חברים וחברות. הלו, מה זה חמודה? מה אתה חושב, למה?

היא מתוקה גם, מה יש. היא חברת כנסת, מה זה חמודה? היא חברת כנסת ממרצ,

וגם את חברת כנסת ממרצ.

הדבר הזה, אין בו שום היגיון. באיזה מדינה בעולם היו הורסים בתים כיוון שיש שם 40 סנטימטר שאפילו הבעלים הסכימו להרוס אותם? אני אגיד לכם באיזו מדינה. במדינה אחת בלבד. בסדום ועמורה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי. זה יהודים? זה, יהודי, בגזל. שלוש דקות, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות לחבר הכנסת יהודה גליק ולבקש ממנו שיחדל, הוא טרם התחיל, אבל שימנע ממנו את שביתת הרעב. הוא חבר כנסת, אין צורך שתשבות רעב, בטח לא בעניין כזה. אני יודעת שזה מדיר שינה מעיניך, אבל עם כל הכבוד, זו לא הדרך. אתה רוצה להילחם במעשנים? אתה עושה את זה? יש דרך. יש חינוך, יש הסברה. עם כל הכבוד, ואני חייבת להגיד לך משהו: בסופו של דבר, הבנתי גם שאתה רוצה לסגור את כל פינות העישון בכנסת. יש כאן אנשים מבוגרים. אם הם החליטו וההחלטה שלהם, שאני לא שותפה לה, אבל הם החליטו לעשן, ואני לא מצליחה להבין לאן

כל גינוני הליברליות שלהם.

אבל יש להם פינות בחוץ.

אבל הם מעשנים בחוץ. גם את זה הוא רוצה לסגור. מה ההיסטריה.

על בפנים אני לא מדברת. אבל אלה אנשים מבוגרים שהחליטו. גם אם הם החליטו שזה נזק לעצמם, מותר להם. אני מתפלאת על אדון הליברליזם, שבסוף, בסופו של דבר, כשהוא רואה דברים כאלה, פתאום הוא נהפך ללא-ליברל כי הוא דואג. הוא בא וצעק עליי שאנשים מתים כל יום מהסיגריות. אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך שזה גורם המוות הראשון במדינת ישראל. אבל צריך גם להבין שבסופו של דבר להטיל מס כזה על חיילים, על סטודנטים, על חבר'ה צעירים, שבחרו,

זו בחירה מוטעית, גם בחירה לחצות את הכביש באדום, גם לחצות מעבר חציה באדום ואפילו לנסוע על אופניים חשמליים בלי קסדה זו טעות. זו טעות שחלק מהאנשים פה שנוסעים באופניים, גם באופניים רגילים,

אבל הם אנשים בוגרים ומותר להם לטעות. אבל לבוא עכשיו ולהטיל מיסים כי זה מה שיגרום להם להפסיק לעשן, אתה טועה. ואתה יכול לשאול פה, יש פה כמה אנשים שמעשנים, אם זה מה שיגרום להם להפסיק לעשן. כנראה שלא. והינה, אני אומרת לך. ביום שיאיר לפיד בא ועשה את העניין של העראק, עשו לו כאן קמפיין, על הראש שלו, על האלכוהול, וביום שכחלון רק אמר שהוא שוקל, עשו לו קמפיין עצום על המגולגלות. עם כל הכבוד, והינה אני אומרת לך: אם יש אנשים בוגרים שהחליטו לעשות את הטעות הזאת, זה מותר להם, ואני מתפלאת עליך, שכל היום עושה קמפיין על ליברליזם. מה קורה לך, למה אתה לא נותן לאנשים מבוגרים לעשות את הטעויות שלהם בעצמם.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חברת הכנסת ענת ברקו, מוותרת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

דקות לרשותך. תודה, כבוד היושבת-ראש. האמת, תכננתי ועדיין אני רוצה לדבר על הצעת החוק, אבל מאוד חורה לי, בתקופה האחרונה, המתקפה שנעשית מעל הדוכן הזה. כבר שמעתי היום את חבר הכנסת גליק מדבר על זה פעמיים, פעם אחת כאשר השווה בין האנשים שלצערנו הרב מתו מחשד שזה בגלל העישון, שהם פיתחו איזה מחלה, לבין נשים שנרצחו. בעיניי זה בלתי מתקבל על הדעת. הדבר השני הוא בעניין, גם עכשיו: אלו שקוראים לעצמם פמיניסטיות וכל המטרה שלהן היא להכות בגברים. אני חושבת שזה ממש לא מתאים שיצא מחבר כנסת שיושב בבית הזה, ועוד ביום שנרצחה בו אישה, ועוד בשבועיים שנרצחו בהם ארבע נשים במדינת ישראל. עם כל הכבוד ועם כל הכאב, על כל אדם, ומי שמכיר אותי יודע טוב מאוד שאכפת לי מכל אדם שמת בגלל מחלה זו או אחרת, אי-אפשר להשוות בן אדם שבחר בעצמו לעשן לבין אישה שנרצחת. ופה אני רוצה לסיים ולעבור לחוק השני. זה מזעזע אותי ולא יכולתי לעבור על זה בשקט. בעניין הצעת החוק, אני יודעת שכולם מנסים לא לגעת בה, כנראה, בדיונים, אבל לבוא ולהכשיר את הנושא, על פניו היא נשמעת הצעת החוק שיש בה, מצד אחד, צדק ותיקון לאלה שיש להם שנותנים לאלה שאין להם, רק שמה שנותנים הוא כנראה בעיקר לא שלהם.

העניין של הצדק, שההתנחלויות שיהיו יותר חזקות ייתנו לאלה שהן פחות חזקות מבחינה כלכלית, זה נשמע תיקון עוולה, אבל אנחנו מדברים על התנחלויות קיימות על אדמה שהיא לא שלהן שהן בעצמן לא לגיטימיות לפי החוק הבין-לאומי. אז לבוא ולעשות לזה מעטה של צדק, אני חושבת שכל המטרה היא המשך המדיניות הזאת של סיפוח זוחל, של הכשרת ההתנחלויות, של נורמליזציה של מצב שיש בו עושק של אדמה שלא שייכת למדינת ישראל ומדינת ישראל נמצאת שם ככיבוש. הגיע הזמן להגיד את זה בצורה הכי ברורה, ולא לעטוף את זה במעטפת של צדק ושל צדק חברתי בין העניים לבין העשירים, בין אלה שיש להם ואלה שאין להם. ואם כבר עושים צדק חברתי כזה, אז בואו נדבר על העברה אמיתית, שהיא בסמכות של שר הפנים בתוך מדינת ישראל, בין הרשויות שיש להן, הרשויות החזקות, שדווקא מקבלות תמיכה, והתמיכה של המדינה מניבה להן הכנסות יותר גבוהות, לבין אלה שנמצאות במצב הסוציו-אקונומי הנמוך, רשויות שנמצאות בבעיות כלכליות קשות.

אם כבר, זה בסמכות שר הפנים. לא כדאי לפרוס את הסמכות שלו למקומות חדשים.

תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת יואל חסון. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, זאת ממשלה וקואליציה של פחדנים. אתם פחדנים. אתם פחדנים, כי אתם לא הולכים עם האמת שלכם עד הסוף. בכל כמה שבועות יש כאן חוקים, קטנים כביכול, עוד איזה חוק של יהודה ושומרון, ועוד איזה חוק שמחבר סמכות כאן וחוק שמעביר סמכות לשם. מין סיפוח זוחל כזה והתעלמות מהמציאות. מצד אחד לבוא ולהודות שזה לא עובד, שהמציאות הזאת לא עובדת, ושצריך לקבל החלטה. צריך לשמור על גושי ההתיישבות ולהיפרד מהשאר, להגדיר מה אנחנו ומה הם ולשמור על ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זה מצד אחד. את האמת הזאת אתם לא אומרים. ומצד שני, אתם משקרים. אתם משקרים לציבור שלכם. מי שמדבר, במקום לבוא, חברת הכנסת נאוה בוקר, ולהיות אמיתיים ואמיצים, ולא להביא כל מיני ספיחי חוקים, זה בן אדם שמשקר לציבור,

אלא להביא חוק אחד, חוק אחד שאם הייתם מעבירים אותו, לא הייתם צריכים את כל החוקים האלה. חוק סיפוח. סיפוח. סיפוח.

את יודעת מה זה סיפוח?

סיפוח. אל תביאו כל מיני חוקים קטנטנים וטלאי על טלאי על טלאי, וככה אולי תנקו את המצפון והנפש. אתם משקרים לציבור שלכם, כי אתם לא הולכים עד הסוף בשום דבר. אתם נטולי אידיאולוגיה ואתם מנסים לתקן בכל מיני טלאי טלאים של חוקים. אתם מאמינים בחוק הזה שאתם מצביעים עליו עכשיו? תספחו. תביאו הצעת חוק לספח, תעמדו מאחורי מה שאתם מקשקשים לחברי המרכז שלכם בכל מיני כנסים ובסיורים שלכם ביהודה ושומרון. תגידו את האמת. לא קשקשת לחברי המרכז, לא אמרתי אף פעם את מה שאת אומרת אף פעם. הליכוד לפניי היה יותר שפוי, תאמיני לי, כי מה שאנחנו רואים עכשיו, אין בכלל קשר לליכוד האמיתי של פעם. פתאום אתם תומכים בכל מיני חוקים של יהודה ושומרון שם, מאחז פה ומאחז שם. מה אני אגיד לכם, זה בדיוק,

בדיוק מה שהליכוד מייצג.

זה מייצג את מי שהשתלט על הליכוד ואת אלה שאתם מחפשים מהם את הקולות. אז אני אומר: תהיו אמיצים, אל תהיו פחדנים,

אתם רוצים לספח, תספחו. אתם לא מספחים, תפסיקו להביא את כל חוקי הקשקוש האלה. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה. שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום ועדת השרים לחקיקה אישרה הטבות די מיוחדות ומשמעותיות ביותר לאדם שחסר לו הרבה כסף, ביבי נתניהו, ראש הממשלה. הטבות של מס על רכב, מיקי, ועל אגרה בקיסריה. 8,000 שקל הנחה לראש ממשלת ישראל על הטבות מס, כפול שנה, כפול 12 חודשים, זה בערך, כמה? 100,000 שקל. 100,000 שקל, אפילו קצת יותר, יכולים לפרנס שלוש משפחות, ארבע משפחות עניות, או חמש, אפילו עשר משפחות עניות. איפה הבושה? איפה הבושה של ראש ממשלת ישראל? על מה אנחנו מדברים? על חיסכון של 8,000 שקל?

לראש הממשלה? אנחנו צריכים לדאוג לעניים. אנחנו צריכים לדאוג לקשישים. אנחנו צריכים לדאוג לאנשים המוחלשים במדינה הזאת, שבאמת זקוקים לכל שקל בסוף החודש. כל שקל חשוב להם במשכורת שלהם. לאלה אנחנו צריכים לדאוג. וראש הממשלה, ועדת השרים, על מה? אתם לא מתביישים לכם על דבר כזה? איפה הבושה? תסתכלו לאזרחי ישראל בעיניים. איזה תשובות תיתנו להם, לנכים, לילדים העניים? זה מה שאנחנו דואגים לו, ראש הממשלה, לחסוך לו? 8,000 שקל? בושה וחרפה. תודה רבה לחבר הכנסת סאלח סעד, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. שלוש דקות, בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, החוק הזה זה חוק של סיפוח זוחל, ברור. ואם כבוד המציע היה אומר: זה אותו דבר וכולם מכירים, לא נכון. אף אחד לא מכיר בכל התנחלות שהיא, אני מזכיר כל פעם, שהיא פשע מלחמה, עצם קיומה בשטח כבוש. ולבוא עכשיו ולדבר, אם הכוונה שלך לביתר עילית, ביתר עילית צריכה לעבור למקום אחר, אם זה כל מטרת החוק. וגליק, חבר הכנסת גליק, הינה הוא נכנס, מדבר על 40 סנטימטר. זה לא 40 סנטימטר, זה כל ההתנחלות, כל הגזל הזה בעצם קיומה, כל הנישול הזה של הקרקע, זו העבירה. העבירה היא לא 40 סנטימטר. לא על זה מסתכלים. הגיע הזמן שתפנימו שההתנחלויות האלה הן פשע מלחמה. אבל אני התכוונתי לדבר על משהו אחר. בשבוע שעבר היה יום הסטודנט, היה בכנסת. ולרגל יום הסטודנט היה סקר שדיבר על כמה דברים, ובין היתר על מלגות הסטודנט, שהסטודנטים מקבלים. סטודנט ערבי באוניברסיטה מקבל 32% פחות מסטודנט יהודי. הרי המלגה באה לעזור לחלש. אנחנו, בגיל שלי, שמענו את ההורים שלנו שאמרו: אנחנו נשלח את הבן שלנו ללמוד,

מתאים לו ללמוד, כי הוא יכול ללמוד, הוא יכול להיות אקדמאי, ואנחנו מוכנים למכור את החולצה כדי שהבן שלנו ילמד.

כשיש מלגה שיכולה לעזור למשפחה הענייה הזו לא למכור את החולצה שלה כדי שהבן שלה ילמד, אנחנו באים ומפלים גם בנקודה הזו. יש כאלה שיגידו, אני אענה להם, שיש תוספת לחיילי צה"ל שמקבלים מלגה. עשינו את הבדיקה. מצאנו בסקר הזה, שגם חמד עמאר, חבר הכנסת עמאר ישמע, סטודנט דרוזי, ערבי דרוזי, מקבל פחות מערבי שאינו דרוזי, גם במלגות. פחות 600 שקל בממוצע. אפילו שהוא משרת, לכאורה גם הוא לא מקבל את המלגה המתאימה. אבל בואו נראה מה קורה בקשר לסטודנטים הערבים. רוב הסטודנטים, האקדמאים הערבים, לומדים בחוץ-לארץ. זה אומר שהכמות שלהם היא קטנה, ואם היו משווים אותם לא היה חוסר גדול לסטודנט היהודי. ואיפה לומדים? יש לנו אוניברסיטאות בשטחים הפלסטיניים, בג'נין, בשכם, בביר זית, כל מיני אוניברסיטאות בשטחים, יש בירדן ויש הרבה סטודנטים שלומדים באירופה. בכל שנה יש מאות רופאים שעוברים את הבחינה הממשלתית אחרי שבאו מחו"ל ולמדו בחו"ל. הם הופכים להיות מצילי החיים בארץ, הופכים להיות הרופאים הבכירים, אבל לא אפשרו להם ללמוד בארץ. למה? שתי סיבות: אחת, הפסיכומטרי, שהוא מפלה בזה שהשפה האנגלית היא שפה שלישית ולא שנייה כמו ליהודי, ואז יש לו את הבעיה. והנקודה השנייה: לרפואה יש את הריאיון הזה, שהתכוונו באמצעותו לפסול את הסטודנטים הערבים. הם הולכים, הם מצליחים, למרות כל האפליה. הגיע הזמן לדון לגופו של עניין ולא לגופו של אדם,

ולהפסיק את הגזענות ואת האפליה.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת ישראל אייכלר.

היושבת-ראש, כבוד חברי הכנסת, אנחנו רק הערב קיבלנו את הטיוטה של ההצעה של חוק הגיוס של משרד הביטחון. אנחנו נקרא אותו ונלמד אותו ונביא אותו לגדולי התורה. אני רק רוצה להגיד שתי נקודות.

בכל מקרה לא נסכים לשום פגיעה בלומדי התורה. אנחנו נעמוד בנחישות ובתוקף שכל מי שלומד תורה, אף אחד לא יעז להפריע לו. לגבי הפרט שכבר ראינו, אני חושב לומר שזו בושה למדינה היהודית שתעלה אפשרות בכלל שעל לימוד תורה יצטרכו לשלם עונש של הפחתת תקציב הישיבות.

אני לא רוצה לדבר עכשיו על הנושא הזה, עליתי לדבר על נושא אחר. היום היה דיון בוועדה לפניות הציבור על דבר שלא תאמינו, ואני מאמין שכמו שאני לא ידעתי, אתם לא יודעים. חבר הכנסת אלאלוף, יושב-ראש ועדת הרווחה, חבר הכנסת אלאלוף, האם ידעת, יושב-ראש ועדת הרווחה, שילדים נכים ברכבי נכים לא מקבלים מיזוג אוויר ברכב, איפה שהם יושבים, בחלק האחורי, רק מזגן קדמי? לא היית מאמין, גם אני לא האמנתי. היום בוועדה שלי ישבו המומחים שמתקינים את המזגנים. בגלל שתקציב המזגנים עלה, אז הם צריכים להוריד את הגז. יוצא שהם לא נותנים מיזוג אוויר לרכבי נכים. כולנו היינו המומים. אני חשבתי שצריך להעלות את זה בכנסת, וגם אתה צריך לדון על זה בוועדה, ואני אעביר לך את הפרטים.

הייתה שם אישה, אימא לילד נכה, וזעקה בדמעות, שהורידו, סליחה חברים. חברות, חברים. גם את הגודל של הרכב. בגלל שיש היום רכב יותר קטן, הורידו את הרכב: הרכב קטן וצפוף, אני מסיעה ילד מונשם באוטו בלי מזגן אחורי בשיא החום. אנשי הביטוח הלאומי ואנשי משרד הבריאות טענו שבגלל שבתקנה שבהסכם הניידות, שמ-1979 עוד לא עודכן, בין משרד הרווחה לבין הביטוח הלאומי, צריך לחפש את הרכב הכי זול, היות שיש היום רכב יותר זול ויותר קטן, לכן הם לא מאשרים אלא רק את המכוניות הקטנות האלה. הדבר הזה גורם לסבל נוראי. אומנם זה נשמע, לדבר על רכב, על כיסא של נכה באוטו מסוים, זה אלפי ילדים ואלפי נכים שמקבלים רכב קטן יותר, וחוץ מזה, גם הביטוח הלאומי הודה שמחכים חודשים ארוכים, פעמיים 90 יום, זה 180 יום, עד שמקבלים אישור לרכב, איזה רכב מתאים, לרכב הנכה במרב"ד. כבוד היושבת-ראש, בעניין הנהגים שמחכים שנה שלמה לאישור שהם יכולים להיות נהגי אוטובוסים, כבר עשינו מהלך והפריטו במרב"ד את הביקורת על ידי חברה פרטית. אבל בעניין התאמת הרכב, עדיין במרב"ד מחכים אלפי אנשים,

לרכב חדש או רכב מחודש 180 יום. אני רוצה לומר את זה מעל במה זאת, כדי שהכנסת כולה, אני מניח, תסכים שאי-אפשר להתעלל כך בילדים נכים ומשפחות של ילדים נכים, רק בגלל ביורוקרטיה ורק בגלל שמ-1979 עוד לא עדכנו את הסכם הניידות שבין המדינה לבין הביטוח הלאומי. אני דורש ומבקש בשם כולכם לעדכן מייד את הסכם הניידות בין המדינה לבין הביטוח הלאומי, כדי שזה יהיה מתאים גם ל-2018 וגם לצרכים של הנכים, ילדים ומבוגרים כאחד. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת נחמן שי, שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, פעמיים היום, בשני חוקים, עלה רעיון שהקו הירוק נמחק,

ואפשר להתייחס לכל השטח שבין הים והמדבר, בין הים והנהר כאל שטח אחד גדול ושלם. אפשר להפנות מכסות ביצים, אפשר לחלק הכנסות בין רשויות. אני לא יודע איפה נפלה ההחלטה הזאת. אני לא שמעתי שממשלת ישראל החליטה לספח.

אם היא החליטה, אז אולי נשמע על זה. אני לא שמעתי שהקהילה הבין-לאומית הכירה בסיפוח הישראלי. אני רק שומע כל יום וכל הזמן על סנקציות שהולכות ומתגברות כלפי מדינת ישראל, על המדיניות שלה, גם על המדיניות ביהודה ושומרון, גם על המדיניות בעזה. זה לא רק משחקי כדורגל, זה הולך כבר לתחומים אחרים, זה הולך ומתגבר. וצריך להקשיב ולהאזין ולהבין את הקולות האלה לפני שיהיה מאוחר, כי זה נובע בין היתר מהמדיניות חסרת האחריות הזאת, שמנסה בדרכים עקלקלות ומעבר לגב, בלי שנרגיש כאילו, ליצור מצב שהכול הוא אותו דבר. אז אני יודע שכבר שרת המשפטים בדרכה,

גם הנחתה שכל הצעת חוק ממשלתית שמובאת עכשיו תיאלץ בין היתר להתייחס לשאלה אם השטחים ביהודה ושומרון שייכים או לא שייכים, ואיך היא מתייחסת לאותם שטחים. זו גם איזושהי דרך ערמומית להגיד: בעצם בכל חוק שעובר במדינת ישראל אנחנו רוצים את ההתייחסות ליהודה ושומרון. זה סיפוח משפטי כזה פנימי, אבל עכשיו אנחנו רואים את היישום שלו, ואני מניח שאלה רק ציפורים ראשונות שמביאות את האביב הזה. שבעצם לא צריך להחליט החלטה גדולה, ננסה בחשכת הליל, בשעה 24:00 או 23:00,

בכנסת, להעביר הצעות קטנות כאלה. ויום אחד הם יתעוררו ויגידו: וואו, כבר אין על מה לדבר,

כבר הכול שטח אחד שלם. אז אני יודע שיש אנשים שחושבים שזו הדרך הנכונה, ואני רוצה להזהיר אתכם: זאת לא הדרך הנכונה, זו הדרך העקומה, זו הדרך המעוותת, זו הדרך שתדרדר את ישראל, זו הדרך שתפנה אלינו ביקורת בין-לאומית, זו הדרך שתוביל לבידוד שלנו, זו הדרך שתיקח מאיתנו, מהילדים והנכדים שלנו, את הדבר הכי חשוב לנו, הכי חשוב מכול: את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. זאת הדרך שאתם עולים עליה עם החוקים האלה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, מוותרת, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח,

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי יונה.

גברתי היושבת-ראש, אכן הקואליציה כל פעם לא מפתיעה אותנו מחדש. מביאים הצעות חוק, והצעת החוק הזו היא באמת ממסכת של חוקים דומים, פעם זה היה איחוד המועצות להשכלה גבוהה, ולאחר מכן קיבלנו, לפני כמה שעות, את הניוד של מכסות הביצים, ועכשיו אנחנו,

הקואליציה עובדת לקדם את האג'נדה שלשמה היא נבחרה.

היא לא נבחרה על האג'נדה הזאת. תעשו את זה בריש גלי,

חברת הכנסת,

חברתי, אני מסכים לחלוטין. אבל עדיין, עדיין אתם עושים את זה קצת בהסתר, כפי שחבריי כאן אמרו לפני כן, במקום לבוא באיזשהו מהלך גדול, גרנדיוזי, רוויזיוניסטי, שבא ואומר: אנחנו הולכים לספח את השטחים, חד וחלק. בואו נראה אתכם, בואו נראה אתכם. אין לכם את האומץ לעשות זאת.

בדרכים ערמומיות, מכסות ביצים, אנחנו נאפשר מכאן להביא לשם, ואחר כך פתאום יש את הרעיון הנפלא הזה, צדק חלוקתי. צדק חלוקתי, מאפשרים לשר הפנים ליצור את המצב הזה גם בשטחים. כן, שאנחנו נעשה חלוקה מחודשת בהכנסות. איזו תמימות שכזו, חביבה, שאין לה שום קשר עם האג'נדה שחברתי שולי מועלם אכן רוצה לקדם. מה פתאום? מה, אנחנו עוסקים בניוד של מכסות ביצים. כל כך תמים. הפוך, אני אומרת את זה בגלוי. בוא נבטל את כל המכסות ונגמר הסיפור.

כפי שאומר מלכיאלי מסיעת ש"ס,

האזרחים שחיים שם הם אזרחים סוג ב'? שימי לב לחוסר האומץ, חברתי שולי מועלם, שימי לב לחוסר התעוזה.

שימי לב, דרכים נכלוליות שכאלו, שבאמצעותן את מתכוונת, או אחרים, לקדם את סדר-היום.

בזעמכם על מה שקורה בעולם אתם מתנהלים בבועה, אתם לא יודעים מה קורה בעולם. מה שאתם עושים, בכל החלטה שכזאת, אתם מחזקים את

אתם מחזקים את הניכור שיש כלפי מדינת ישראל ברחבי העולם. אנחנו הולכים לשם. אתם יודעים מה, אני יכול לומר לכם דבר שלא ימצא חן בעיניכם: בזכותנו,

עדיין ישראל נתפסת כמדינה שפויה בעולם. בזכותנו היא נתפסת כמדינה שפויה בעולם, כי האנשים אומרים: אה,

יש את השמאלנים האלה, עדיין יש תקווה, עדיין יש תקווה שהמדינה הזו יום אחד תעלה על הדרך של ההיגיון, של התבונה, של שפיות הדעת. ראו מה קורה בעולם, שימו לב לניכור. חברתי שולי מועלם, היית לאחרונה בארצות הברית? את יודעת מה היהודים חושבים עלינו שם? רובם הגדול, הליברלים, התנתקו מאיתנו, לא בגלל החלק הזה של האולם, בגלל החלק הזה של הכנסת.

ולכך אתם לא נותנים את דעתכם. גם 1,500 נרצחים, בזחיחות דעת, כשכל מה שחשוב לכם זה האלקטורט הפנימי, בכל צעד שאתם עושים, הולכים ומרחיקים את ישראל מקהילת העמים הנבונים. רק לא אמרת שאנחנו בבידוד. נא לסיים. אנחנו במיעוט כאן, גברתי. אנחנו במיעוט כאן. אנחנו בבידוד מדיני נורא ואיום.

אני רוצה לומר לך משהו, ואני מסיים: כשאני יודע שאני צודק, אז אני מקבל גם את הכאב של היותי במיעוט. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חברת הכנסת רחל עזריה, אינה נוכחת. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה. זה היה נראה כאילו לא שמת נקודה, יוסי.

יוסי, בתור פרופסור לחינוך, איפה הנקודה בסוף? הוא סיים. הוא הבין שהוא צריך לסיים.

אני אבוא בפעם הבאה,

לא היה נעים לו שהוא חרג קצת. שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, בהמשך לדבריו המלומדים של פרופ' יונה, באמת אני רוצה לומר לכם מכאן: לראות את החוקים, מכבסות המילים האלה של צדק חלוקתי, כשמדובר בהעברת משאבים ליישובים בשטחים, שמקבלים גם כך הרבה יותר מקופת המדינה, כפי שכולנו יודעים, מאשר יישובים בפריפריה בישראל, לדוגמה פר תלמיד, ושלא לדבר על הוצאות אחרות רבות שיש להם.

בסופו של דבר, אם אתם רוצים, אם אתם רוצים, ולשם אתם שואפים, הרי זאת האג'נדה של מפלגתך, וזאת האג'נדה של מפלגות נוספות בקואליציה, וגם מפלגת השלטון, בסופו של דבר, גם אם היא לא אומרת את זה בצורה הכי גלויה. האג'נדה שלכם היא סיפוח. אז בואו בבקשה, תתכבדו, תעשו לא סיפוח זוחל, לא סיפוח בקטנה, לא חתיכה אחרי חתיכה, כמו שאתם עושים, אלא באמת תשימו את זה על השולחן בריש גלי, תביאו חוק סיפוח. בואו נראה אתכם. בואו נראה אתכם, ובואו תיתנו לאמת להתפוצץ לכם בפרצוף. כי זה בדיוק מה שיקרה, ואתם יודעים את זה. כי אתם יודעים שמדינת ישראל לא יכולה לספח, ושממשלת ישראל, הימנית ביותר שהייתה כאן אי פעם, לא יכולה לספח. אתם יודעים את זה, אתם יודעים את זה טוב מאוד, שהיא לא תוכל להתמודד עם זה מול העולם, שהיא לא תוכל להתמודד עם זה אפילו אולי עם בג"ץ,

אתם מבטלים את בג"ץ תכף. שזה לא נכון.

הם יכולים לספח,

זה שזה סוף הציונות זה ברור, על זה אנחנו מדברים.

אבל הם אפילו, מבחינת האומץ הפוליטי של מי שעומד בראש הממשלה ושריה הבכירים, יודעים שהם לא יכולים לספח. אז עכשיו אתם עושים, מה שאתם עושים זה הכי גרוע, כי אתם בעצם מעמידים אותנו לאט-לאט במצב שאין, או יהיה מאוד מאוד קשה לחזור ממנו, ואתם יודעים את זה. וזו בדיוק הטקטיקה שלכם, היא גלויה לעין כול. אבל לבוא ולהגיד בצורה רצינית "סיפוח" אתם לא יכולים, אז אתם עושים את זה בצעדים קטנים, וצעדים שמהר מאוד מביאים אותנו למצב שאנחנו לא נהיה כאן מדינה, או שהיא לא תהיה יהודית או שהיא לא תהיה דמוקרטית. כנראה אתם כבר בוחרים באופציה השנייה, כי אלה שאר המהלכים שאתם מובילים כאן בכנסת הזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, אוקיי,

מדובר בחוק שהוא נחשב לעבירה על החוק הבין-לאומי, אבל הבעיה היא שיש עשרות חוקים פה שנחקקו במקום הזה שהם כל-כולם עבירה על החוק הבין-לאומי. וכאשר אין חוק שהוא עבירה על החוק הבין-לאומי, אז יש מדיניות שהיא עבירה על החוק הבין-לאומי. ואני אחזור לעניין החשוב, שהוא הפקודה לירות באוכלוסייה לא חמושה בעזה. אני אמרתי בנאום הקודם שלי שכאשר יורים על מנת לפגוע באמצעים קטלניים, על הרצון לפגוע

נגד אוכלוסייה אזרחית, אז מדובר ברצח. אני לא רוצה לשמוע אותך. אז מדובר ברצח. אזרחי ישראל? חברת הכנסת ברקו. חברת הכנסת ברקו, בבקשה. מדינה שאת אזרחית בה? חברת הכנסת ברקו, בבקשה.

אז לא מדובר ברצח כאשר יורים לעבר אוכלוסייה לא חמושה. אני טעיתי.

מדובר בפשע מלחמה, ויש הבדל. לפי החוק הבין-לאומי, ואני יודעת שאין מקום ואין כבוד לחוקים הבין-לאומיים פה, אבל לפי החוק הבין-לאומי, לאלה שרוחשים כבוד לחוק הבין-לאומי, מדובר, ירי על ידי צלפים באלפי אזרחים בלתי חמושים נחשב לפשע מלחמה. פשע מלחמה, להבדיל מרצח, החמאס אומר: 80% אנשים שלי. מאיפה הבאת את זה? חברת הכנסת שולי מועלם, חבר הכנסת איציק שמולי. חברת הכנסת ברקו, בבקשה.

אל תיתנו לאף אחד את התענוג שאני אצטרך לקרוא אתכם לסדר. בבקשה.

פשע מלחמה מסמן פשע של מדינה ולא פשע של חיילים.

גם כאשר מאות חיילים יורים ומאות צלפים יורים זה לא נחשב לפשע מלחמה. חמאס

הוא זורק פרחים וסוכריות. אבל כאשר יש מדיניות, פרחים וסוכריות.

אם אתם מזלזלים בדברים אז שבו בשקט. הוא בא לגדר וזורק, חבר הכנסת איציק שמולי, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

מעכשיו אני מתחילה לקרוא לסדר. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. רק את הצד הזה את קוראת לסדר. מה עם כל הצעקות שם? חבל שלא הקשבת למה שאמרתי קודם. את יכולה לעלות על משט. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני קוראת אותך לסדר בפעם השנייה. את יכולה לקחת איזה קרוז, והכול יסתדר לך בחיים, חברת הכנסת נחמיאס ורבין,

למה אתם נותנים את התענוג הזה? למה?

אם יש לה סוף-סוף איזושהי הגדרה למיס מרמרה, משהו טוב קורה פה? כל כך מהר, חברת הכנסת ברקו, פעם ראשונה. די, היא רוצה שיוציאו אותה. נו, תמשיכו. אפשר להוסיף לזמן? תמשיכי. תמשיכי. לקחו כמעט שתי דקות.

אז כאשר העזתים, הפלסטינים בעזה, הכריזו על הפגנה בלתי חמושה, מייד יצא הצבא, בכנסת הבאה תצטרכי לחפש עבודה יותר רווחית. והוציא הודעה שהוא מתכוון לירות בכל מי, תמיד תוכלי להיות הדוברת של החמאס. הוא מתכוון לירות ולפגוע, והוא אמר שהוא מציב צלפים, וכבר בהפגנה הראשונה היו עשרות הרוגים ומאות נפגעים. הקם להורגך, השכם להורגו. חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה, אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. על אף הביקורת בשל התוצאות הקטלניות, המשיך הצבא באותה מדיניות אכזרית גם כאשר אזרחים לא חמושים המשיכו להפגין, וכאן, על פי הדין הבין-לאומי, מתחיל פשע המלחמה. סלמאת.

פשע המלחמה אינו מלחמה בקירות אלא מלחמה בעם. תודה רבה.

סלמאת. סלמאת,

תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זועבי.

אינו

שמעתי את ההערה מתחת לשפם שלך לאחד הדוברים פה, על 1,500 הנרצחים. אני מתאר לעצמי שאת מדברת על הסכמי אוסלו.

לעשות קצת צדק היסטורי וקצת אולי לדבר בעובדות ולא בפופוליזם. לא שאני מאשים אותך בפופוליזם, אבל הימין באופן כללי רוקד על הסכמי אוסלו האלה. מי שחתם על הסכמי אוסלו הוא מנהיג אמיץ, גיבור ישראל. קוראים לו יצחק רבין. מי שיישם באופן תבוסתני ופחדני את אותם הסכמי אוסלו,

לא היה חייב ליישם, יכול היה לסגת מהם אבל 20 שנה לא נסוג מהם, זה בנימין נתניהו באופן פרטי והימין באופן כללי. מי שיישם, או יותר נכון לא יישם, את אוסלו זה אתם בימין. ויותר מזה אני אגיד לך: בעשורים האחרונים,

מי שלא השתלט, אוסלו? זה היה, על טרור פלסטיני ב-20 השנה האחרונות זה אתם בימין,

זה היה הסכמים איומים ונוראים שהובילו לרצח של 1,500 יהודים. ומי שלא מחסל ומוחק את החמאס עם האיומים שלו,

אני רוצה להגיד לך עוד משהו, שולי. בואי אני אגיד לך, זו הייתה בכייה לדורות.

בלי הסכמי אוסלו לא היה היום ימין בישראל. בלי הסכמי אוסלו,

כל התוכניות שלכם על אוטונומיה לפלסטינים נוצרו בזכות הסכמי אוסלו. שטחי A, B ו-C שאתם רוצים לספח נולד בזכות אוסלו. אין לכם קיום. ברור. כמה, נולדו בזכות אוסלו. ואני שואל אותך: למה אתם 20 שנה בשלטון לא מבטלים את הסכם אוסלו? למה אתם רוקדים על הדם 20 שנה, חברת הכנסת שולי מועלם, בבקשה.

סמוטריץ, ידידי, בלי אוסלו לא היו יודעים מי זה סמוטריץ, כי כל הסיפור שלו על אוטונומיה לפלסטינים, אולי חצי מדינה, רבע מדינה בתוכנית שלו, בלי אוסלו וההסכמים האלה לא היה לכם מה לעשות עם זה, סמוטריץ. אני לא, ואתה יודע את זה. חיליק, אני לא מדבר על, סמוטריץ, תודה בדבר אחד: יש מי שחתם על אוסלו, ויש מי שיישם או לא יישם באופן תבוסתני ובלתי אחראי את הסכמי אוסלו. ולכן, אם אתם מדברים על פושעי אוסלו, כדאי שתדעו שפושעי אוסלו לא יושבים בצד הזה של הבית, ותגידו פעם אחת את האמת לאזרחי ישראל. פחדנים. אל תהיה פופוליסט.

תודה רבה לחבר הכנסת חיליק בר. חבר הכנסת דודי אמסלם, אל תכניס לי מילים לפה. אני לא מכניס לך מילים לפה. פושעי אוסלו זה ביטוי שלך, לא שלי.

כן. אני לא אמרתי אותו. אז בבקשה, מי שהביא אותו לדיון זה אתה. המחנה שלך אמר את זה, לא את. אני אמרתי שאת, 1,500 הרוגים, התייחסתי לזה. ואמרת שזה פשע וחטא שלא נוכל לכפר עליו לעולם, אז אני עושה אחד ועוד אחד,

זה גם לא אמרתי, רק אמרתי שזו בכייה לדורות.

עכשיו הדיון הזה הסתיים, ואנחנו עוברים,

לחבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה.

חברים וחברות. לפני איזה שעתיים פורסמו ההמלצות של הוועדה לגיוס החרדים לצה"ל, והאמת היא שקראתי את ההמלצות האלה, ויש כמה דברים שהם בהחלט חיוביים, בוודאי בפתיחה: ערך השירות בצה"ל, חובה על כל אזרח להתגייס לצה"ל וכן הלאה וכן הלאה. אני הייתי חבר בוועדת שקד בזמנו, ואני התנגדתי לסנקציות פליליות. ואכן, אין סנקציות פליליות בהמלצות האלה, אבל יש סנקציות כלכליות, וזה טוב שיש סנקציות כלכליות. אבל כשקוראים את הפרטים מגיעים לפסקה, ואני אקריא לכם, ששואלת מיהו חרדי. תכף נמצא מי זה חרדי. אז כתוב כך: "מומלץ להותיר את ההגדרה הקבועה היום בחוק על כנה". דודי, אתה יודע מה זה אומר? אתה יודע מה זה? אני לא יודע, אבל הינה עוד אחד בא. אז אותו דבר ההגדרה הזו מה זה חרדי? מה שקיים. אבל לא מסתפקים בזה, כי יש כאן הרחבה: "צעירים אשר התחנכו בציבור החרדי ופרשו מאורח חיים זה" זאת אומרת, הם היו חרדים והם החליטו לא להיות חרדים, "במהלך הגילאים 14 18, מגיעים מרקע סוציו-אקונומי דומה ונושאים עימם אתגרים דומים לאלה של הצעיר החרדי, אם יבחרו בכך, יוכלו אף הם להשתלב במסלול תורתו אומנותו ולדחות את שירותם". זה הבלוף הכי גדול. השר יואב גלנט, אתה מבין מה כתוב כאן? כתוב כאן שחרדים שהחליטו לא להיות חרדים, בני 14 18, הם יגיעו לגיל 18 והם יגידו: רגע, אני לא רוצה לשרת בצבא, אני חוזר לתורתו אומנותו, אני חוזר להיות חרדי, והם יהיו פטורים. זה מה שאומר החוק הזה, וזאת בושה וחרפה. אני מקווה שיהיה כאן רוב בכנסת שלא יקבל את הדבר הזה. יש שם סעיף, בהחלט סעיף טוב, חיובי, הסעיף האחרון. הסעיף האחרון אומר, חבר הכנסת קיש, שכל מי שמשרת שירות מלא בצה"ל יהיה זכאי ללימודים אקדמיים על חשבון המדינה. אני מברך על כך, אבל מה יהיה בסוף אתם יודעים. אלה בני 14 18 ועוד הרבה אחרים שכבר יושבים על הברזלים או עזבו את העולם החרדי, הם יזכו לפטור משירות בצה"ל, אבל הילדים שלנו שעושים שירות מלא בצה"ל, ייקח עוד הרבה מאוד שנים עד שהם יזכו לקבל מימון ללימודים אקדמיים מהמדינה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת עמר בר-לב. חבר הכנסת אברהם נגוסה, אינו נוכח, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת נורית קורן, מוותרת. חבר הכנסת יואב קיש, שלוש דקות. חבר הכנסת מלכיאלי, החוק הוא חוק טוב, הוא חוק שמאזן מצב, מצב אבסורדי במידה מסוימת, וכמובן שאני תומך בו. אני רוצה להגיד כמה מילים על נתיב האבות. לצערי מחר בבוקר מדינת ישראל מתכוונת להוסיף פרק לתיאטרון האבסורד. אנחנו במציאות הזויה, שבה טעות של המדינה מלפני כמה שנים בתשובתה לבג"ץ גורמת לנו היום לאכול בוסר. במקום להסדיר ולהגיד ולהסביר ולפתור את הבעיות, ניסינו למצוא סיבות וזה עכשיו מתנפץ לנגד עינינו. אני קודם רוצה להגיד שאני כן שמח שהשיח השתנה, והממשלה הזו מובילה מדיניות של הסדרה ברורה שלא הייתה קודם. העניין הזה יכול למנוע פינויים לעתיד, אבל כואב לי מאוד על 15 המשפחות שמחר יצטרכו לצאת מביתן, יעברו לגבעה הסמוכה. אנחנו מתנחמים בזה שאנחנו נבנה שם עוד 350 יחידות, אבל עדיין אני שואל את עצמי, מה הם יגידו לילדים שלהם? איזה אבסורד, בשביל מה? בשביל 40 ס"מ של תולעת? אפילו להרוס רק את החלק הזה שעליו היה ויכוח לא נתנו להם בבג"ץ. אני מחזק אותם ותומך בהם. אני רוצה לומר: לדברים שנאמרו מעל הפודיום הזה לפני רגע על ידי חברת הכנסת חנין זועבי,

לדברים ההזויים והאנטי-ישראליים על ידי חברת סיעת בל"ד, שחצי ממנה או בכלא על סיוע לטרור או שברחו כי הם בוגדים במדינה. אז אני רוצה להגיד לך, את תלמדי היטב, את לא תקראי לחיילי צה"ל,

במילות הגנאי שאת קראת להם. אין לך מקום בכנסת הזאת. אנחנו נוציא אתכם מהכנסת הזאת והפעם גם בבחירות הקרובות, בל"ד לא יהיו פה. אני מאוד מקווה שבג"ץ יבינו שאתם לא צריכים להיות בכנסת ישראל. הצעת החוק שלך היא צחוק, תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. חברת הכנסת שולי מועלם.

גזענית. (אומרת בערבית: בלי לחזור.) לא תחזרי משם.

כינון ישיר. רוחי אל עזה. לעזה, ישר לעזה, כינון ישיר. ראיתי אותך על הבמה, רצתי. גברתי היושבת-ראש, חברי השר, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אלה 15 המשפחות שיפונו מחר בפינוי מיותר לחלוטין מבתיהם בנתיב האבות: משפחת אגרניוניק, משפחת יחזקאלי, משפחת אלכסנדר, משפחת אשל, משפחת נוי, משפחת בולביק, משפחת דנהייר, משפחת שטרית, משפחת חי, משפחת רגונס, משפחת טוויזר, משפחת שיץ, משפחת יחזקאל, משפחת אהרונוביץ ומשפחת בר-לב. וההרס הזה יוליד חיים. הרס 15 הבתים, ההרס המיותר שלא הביא לשום תיקון, לשום תיקון לאף אחד, יוליד חיים באישור המיועד, בעזרת השם של 350, יחידות דיור. פינוי שהתחיל בתשובה שגויה של המדינה לבג"ץ, ובעזרת השם התשובות מתוקנות יום אחרי יום, וסופו בהחלטה שגויה לחלוטין של בג"ץ. המטרה היא: הסדרה. המטרה היא החלת ריבונות. חבר הכנסת יוסי יונה, מעולם לא אמרתי, לא בערמומיות ולא בהסתר ולא בשום דרך פתלתלה ועקלקלה כמו שאתה עושה ואתם עושים, אני עושה?

מעולם לא אמרתי משהו אחר חוץ מהחלת ריבונות.

זאת השאיפה, זאת המטרה. ועד שנצליח לעשות את הדבר הנכון הזה, אנחנו ניצור נורמליזציה בחיים של האזרחים הישראלים ביהודה ושומרון. מה עוצר אותך? 480,000 אזרחי מדינת ישראל הם שווי חובות ושווי זכויות. מה עוצר אתכם? למה לא היום? חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה. אנחנו בדיאלוג. זה לא נראה לי כל כך דיאלוג.

הנורמליזציה בחיים של אזרחי ישראל ביהודה ושומרון,

שלא ידונו על כל תביעה הזויה של בעלים שלא קיימים על האדמה בפניות לבג"ץ ושימוש לרעה במערכת המשפט הישראלית, אלא ידונו על זה בבתי המשפט המחוזיים, כמו שדנים על כל סכסוך קרקעות. דבר נוסף, שתהיה נורמליזציה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, הגיע הזמן שתלמדי את העובדות. להגיד שביישובים ביהודה ושומרון מקבלים יותר כסף מאשר בעיירות הפיתוח, כבר מזמן מזמן היית אמורה לדעת, אחרי התקופה שאת בבית הזה, שזה הדבר הכי רחוק מהאמת. היושב-ראש החדש של המחנה הציוני, סליחה, של מפלגת העבודה, כבר טעה בזה, אמר בטעותו, והתנצל על זה: עמונה או דימונה. שחררו את זה. ברוך השם אנחנו עשינו צדק חלוקתי בירוחם עם המועצות מסביב, ונעשה צדק חלוקתי גם במועצות ביהודה ושומרון, כי אזרחי מדינת ישראל הם אזרחים שווי זכויות.

ומי שהולך למילואים ומשלם מיסים ורואה במדינת ישראל את המדינה שלו, מדינת ישראל אמורה להתייחס אליו באופן שווה. אז מספיק עם הפופוליזם. השוני המשמעותי בשנים האחרונות הוא שהדברים שאתם אומרים כבר לא מתנפצים אל קירות ריקים, אתם מקבלים תשובות יום אחרי יום, תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם. יעלה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי לסכם. מלכיאלי, כפרה עליך. מלכיאלי, תשאיר כמה דפים מאחורה. תודה, גברתי היושבת-ראש.

ואני אקבל את המלצתך. שמעתי בקשב רב את הביקורת של האופוזיציה על החוק הזה והאמת היא שהשתכנעתי במה שאני משוכנע כבר הרבה זמן. זה בסדר שיש ויכוח והוויכוח הוא לגיטימי בין קואליציה לאופוזיציה, בין ימין ושמאל. בשביל זה, זה חלק מהמשחק הפוליטי. זה גם בסדר שהאופוזיציה עולה ותוקפת הצעות חוק שהקואליציה מציעה, בוודאי בהצעת חוק שכאילו יש לה איזשהו סממן ימין שמנגח את השמאל הישראלי. אני שמעתי בקשב רב את כל הביקורת, ואני חושב שאין אחד מבין המבקרים שבאמת למד את החוק, למד את האבסורד שאנחנו חיים בו, ואמר לעצמו: אף על פי כן אני מתנגד. עכשיו, אני אגיד את האמת,

אז אני באמת מודה שהצלחתי לשכנע אתכם. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 146) (חלוקת הכנסות), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה, של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 146) (חלוקת הכנסות),

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 36 בעד, 25 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק חוזרת לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17) (שטח מצללה), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה, של חבר הכנסת דודי אמסלם. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני אעשה את זה בקצרה. המצב היום הוא שבפרגולות שיש עליהן פרספקס העירייה מחייבת כשטח שמחויב בארנונה. אני לא נכנסתי בהצעת החוק אם הפרגולה חייבת או לא כפרגולה, כל עיר והמדיניות שלה, אבל בוודאי ובוודאי לא אמורים לחייב את התושבים בארנונה רק בגלל הפרספקס. הרי בסופו של דבר הפלסטיק למעלה נועד כדי שהציוד למטה לא ייהרס. לכן ראיתי בזה אבסורד. אין לי מושג בכלל מי הגה את הרעיון האווילי הזה מלכתחילה, ולכן הצעת החוק הזאת באה להסדיר את הסוגיה הזאת. אז אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בה.

תודה רבה לחבר הכנסת דודי אמסלם. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים: חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת חיים ילין, אינו נוכח, חבר הכנסת מוזס,

מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חבר הכנסת מוסי רז, מוותר, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, חבר הכנסת דב חנין, מוותר. חבר הכנסת יהודה גליק,

שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, חברותיי חברות הכנסת, מתוקים ומתוקות, ראשית אני רוצה לקבל את עצתו של חברי חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, שחוגג הערב גם לילת אל-קאדר, ואני רוצה פשוט איזושהי הבהרה: מישהו פה ניסה לומר ולהבין שאני מזלזל בנשים שנהרגו? חלילה וחס. אם כך היה מובן מדבריי, הריני לוקח את הדברים בחזרה.

איזו מילה, בסדר, יופי. עכשיו אני יכול להמשיך?

תודה, תודה. נאום מס' 4, יהודה גליק, סוף עידן התמימות במאבק נגד הצביעות. וכשנאבקים בצביעות,

צריך להיאבק בעמדות בשני הצדדים. יש בכנסת הזאת שני שרים, יותר נכון שר ושרה, שמנסים לשכנע אותנו כבר חודשים רבים שבית המשפט העליון משתלט על הכנסת. מסבירים לנו שיש הפרדת רשויות. יש רשות שופטת ויש רשות מחוקקת, ולא יכול להיות שהרשות השופטת תתערבב ברשות המחוקקת. והינה, הפתעה, אותם שר ושרה עומדים בראש ועדת הסריסים לחקיקה, שכל תפקידה לסרס את החקיקה, שכל תפקידה לסרס פה את העבודה, וברצותם החוק יעבור, וברצותם החוק לא יעבור. מה שהם יחליטו, יהיה חוק חשוב. הם יחליטו. הם יחליטו אם החוק טוב, הם יחליטו אם החוק לא טוב. שום דבר לא יפריע להם. הכול בלי שקיפות, בלי שום דבר ובלי שום כללים מה כן טוב ומה לא טוב. הם ועדת הסריסים לחקיקה. הם יסרסו פה את כל עבודת הכנסת. רבותיי, זאת צביעות. לא יכול להיות שהם יבואו ויטיפו לנו שחייבת להיות הפרדת רשויות, יש הפרדת רשויות, לא יכול להיות שרשות אחת תחתור תחת השנייה. אין פה חקיקה בכנסת שלא מקבלת ולפעמים לא רק לפני הטרומית, גם לפני הראשונה והשנייה והשלישית. מה זה צריך להיות? יש פה סירוס של החקיקה. צריך לומר את זה. המלך הוא עירום. לא ניתן לעבוד פה בצורה כזאת. זה סירוס של עבודת הכנסת.

תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק, והפעם גם אפשר להסכים איתך. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת יואל חסון, מוותר, חבר הכנסת מאיר כהן אינו נוכח, חבר הכנסת סאלח סעד,

חבר הכנסת ישראל אייכלר, מוותר, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת איל בן ראובן, מוותר, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון, מוותר. חבר הכנסת יוסי יונה. גברתי היושבת-ראש, אני פשוט רציתי לדבר, משום שלפני כן היא קטעה אותי באמצע הדיאלוג, הוויכוח שהתגלע פה, ביני לביניכם, אז עלית לשים את הנקודה.

למעשה, אתם יודעים מה? הסתכלתי על הצעת החוק הזאת וביקשתי לבדוק אולי גם שם יש איזושהי חפיפה,

גברתי היושבת-ראש, אבל דוד אמסלם הציג את החוק ולא היה שום דבר על השטחים.

חוק שהוא קשור רק בגבולות הקו הירוק, אבל לכו תדעו, אני מתאר לעצמי שיעברו שבוע-שבועיים, וחברתנו שולי מועלם תביא הצעת חוק, ותגיד שצריך להחיל גם את החוק הזה על שטחי יהודה ושומרון.

אנחנו לא נופתע, את כל החוק הישראלי צריך להחיל על יהודה ושומרון. סליחה? סליחה? את כל החוק הישראלי צריך להחיל על יהודה ושומרון. יפה. חלק מהקולות האמיצים, כפי שאמרנו כבר לפני כן,

ויש כאלה שיוסיפו ויאמרו: המתוקים, שיבואו וינסו באמת להחיל את החוקים החביבים הללו, שיש להם לגיטימיות מלאה והצדקה מלאה, ינסו להחיל אותם על שטחי יהודה ושומרון. אני רוצה לבוא ולומר לכם: הוויכוח בינינו, נקודת ההתחלה שלו היא אותה נקודת התחלה. היא פטריוטית. היא נובעת מתוך אהבת המקום הזה. ואנחנו חושבים, ואנחנו סבורים, ואנחנו בטוחים שמה שאתם עושים מהווה בעיה, מהווה סכנה חמורה לעתידה של המדינה שלנו וללגיטימציה ההולכת ומתכרסמת לה בעולם. אתם לא רואים את זה. אתם פשוט חיים בתוך בועה. אתם חיים בתוך בועה, סופרים כל יום ויום את המנדטים שאתם מקבלים מטעמו של הציבור, ולא אכפת לכם מה קורה בעולם. מדינת ישראל הופכת להיות מצורעת בגללכם. אני לא יודע אם הסתובבתם לאחרונה ברחבי העולם ושמעתם וחשתם מה חשים כלפינו. אז אם אתם רוצים להיאבק ב-BDS, אם אתם רוצים להיאבק בכל התנועות שפוגעות בלגיטימציה של ישראל, אז בדקו מה אתם עושים,

בדקו מה אתם עושים כל יום כדי לפגוע בלגיטימציה של המדינה היקרה שלנו, ולא תפנו את החיצים כל פעם לחלק הזה של הבית, שלדעתכם הוא פוגע בלגיטימציה.

תדעו לכם שכל פעולה שאתם עושים שיש בה משום סיפוח זוחל, המפגעים שלה בעולם הם פי אלף מונים מכל פעולה ששוברים שתיקה או בצלם עושים. אתם אלה שפוגעים בלגיטימציה של ישראל ברחבי העולם, אתם אלה שמסכנים את הלגיטימציה ברחבי העולם. מה אתה משווה אותנו,

מתוך אהבה למקום הזה, אנחנו באים ואומרים לכם: תתעוררו. תתעוררו. תתעוררו. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חברת הכנסת רחל עזריה, מוותרת, חבר הכנסת יעל כהן-פארן, מוותרת, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח, חבר הכנסת אברהם נגוסה, אינו נוכח. הינה, הוא פה. נוכח, סליחה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חברת הכנסת נורית קורן. אני עולה.

קצת פרגון, חברי הקואליציה, תפרגנו. גברתי היושבת בראש, אני עד עכשיו החלטתי שאני לא מדברת, אבל עכשיו כבר הגיע הזמן והגדשתם את הסאה. אני רוצה לומר לכם, אני גאה שההורים שלי ב-1971 הגיעו לקריית ארבע, היו בין המייסדים של קריית ארבע, ומקריית ארבע הלכו להתיישבויות נוספות. אני גאה בזה. הגיע הזמן שאתם תבינו, היו הסכמי אוסלו, שאנחנו לא מסכימים איתם, כבר קבעו שיש חמישה גושי התיישבות,

חמישה גושי התיישבות. אתם כל הזמן חושבים שאנחנו גורמים לכל הדברים האלה, אתם לא רואים את האנשים שגרים שם. האנשים שגרים בהתיישבויות הם אלה ששומרים עלינו שהטילים לא יהיו פה.

איך? איך קריית ארבע שומרת

אתם מגזימים. מה הקשר בין ביטחון לקריית ארבע? אני רוצה לומר לכם, מה שקורה כרגע בנתיב האבות, זה לא ייאמן שיש ישראלים שמלמדים את הפלסטינים איך להגיש נגד ולבוא כל הזמן לבית המשפט העליון. וזאת החלטה שפשוט בושה. אני שאלתי בזמנו אם השופטים שהחליטו את ההחלטה היו בשטח, הם לא היו בשטח,

חבר הכנסת יואל חסון. הם לא ראו איך זה נראה. חבר הכנסת מוסי רז. סליחה, אני לא מוכן לשמוע את הדברים אלה. חבר הכנסת יואל חסון.

ואני חושבת

כחברה בוועדה לבחירת שופטים, חבר הכנסת מוסי רז, תן לה לסיים.

השינוי שאנחנו עושים, הגיע הזמן שגם בית משפט יבין ויראה מה קורה בתוך הציבור הישראלי, ולא כל הזמן שאיזה פלסטיני בא ואומר אחרי 15 שנה שזה השטח שלו, הגיע הזמן שיהיו דברים אחרים. תודה רבה.

תודה רבה לחברת הכנסת נורית קורן. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17) (שטח מצללה), התשע"ח 2018, בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס'

ובמשך כל השנים תמיד היה איחור של המפלגות בלהגיש, ולכן הדברים התעכבו והיה צריך להגיע לוועדה כדי שהוועדה תאשר

המפלגות שיבקשו ימשיכו לקבל ארכה. אבל מה החוק הזה יוצר? החוק הזה יוצר בעיה כספית כפולה,

אבל ודאי ארכה של חודשיים, שמציע החוק הזה. אין לזה שום הצדקה מוסרית שח"כים יקבלו עכשיו החלטה שגורמת למפלגות מסוימת להפסיד